אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה. סדר היום, הצעת חוק־יסוד: הממשלה, תיקון נבצרות ראש הממשלה, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו נתחיל לפי הסדר של ההגשה, נתחיל עם ההסתייגות של סיעת יש עתיד. אייל, היועץ המשפטי, יקריא את ההסתייגות, אם מי מכם שמעוניין לנמק, בבקשה. בסעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק, אחרי 'ראש הממשלה' יבוא 'וממלא מקומו'. עכשיו זה נימוק הסתייגויות? נימוק והצבעה, כן. מישהו רוצה לנמק?

בבקשה.

אדוני יושב הראש, ישבתי בוועדה איתך לא מעט שעות וכמו שאמרתי, אני חושב שיש בה אני אתחיל בשבח כדי לסיים בגנות.

יש לך חצי דקה לנמק את ההסתייגות, יש לנו פה הרבה לדבר ולשבח,

אז אני מתחיל בלשבח ולומר שחלק מההערות שהערתי - - - לפי דעתי גם ההסתייגות הזאת אמת,

חלק מההסתייגויות שהערתי בשלבי החקיקה נכנסו לנוסח החוק, בוודאי בניסיון להצביע, מעבר לבעיה העקרונית, על ואקומים שיש בחוק ועל כך שאם אנחנו לא נמלא אותם אז החוק הזה ייצור בעיה חוקתית לא קלה. הנושא הזה של ממלא מקומו בעיניי הוא מאוד משמעותי, וזו הערה שאני אחזור עליה בהסתייגויות נוספות כאן שכתבתי. הסיטואציה הזו של נבצרות ממילא יכולה לייצר מצב שבו אין לנו ראש ממשלה, פיזית הוא לא מתפקד, מנטלית או מה שנקרא כאן נפשית, הוא לא יכול להגיב, ואז מקומו של ממלא המקום הוא מאוד מאוד חשוב. לכן אני מציע, זו ההסתייגות שלי, שבכל מקום שמופיע ראש ממשלה תהיה התייחסות גם לממלא מקומו. הנה, חבר הכנסת טיבי חושב כמוני. חשוב, חשוב. כבר עשיתי חצי עבודתי. טוב, מי בעד? מי נגד? מה התוצאה? נועה, גם אני פה. אני בעד ההסתייגות. אז תשעה מול שבעה. רגע, נמנע.

ההסתייגות לא התקבלה.

סעיף 2. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק אחרי 'הודיע' יבוא 'בין בכתב ובין בעל פה'. אז אני אמשיך בסעיף הוואקום. אני חושב שהחקיקה הזו משאירה יותר מדי סימני שאלה במקרה הזה על אופן ההודעה. אני חושב שאם אנחנו מתייחסים לאופן ההודעה אז בדרך כלל מקובל, או לפחות בחלק מהחקיקות, בוודאי במצב כל כך רגיש שעיני כל המדינה נשואות אל השאלה מה קורה פה, מן הראוי להתייחס לכך שההודעה תהיה גם בכתב וגם בעל פה. אמנם מקורותינו היהודיים אומרים שדברים שבעל פה אינם דברים, אבל לעומת זאת במשפט הישראלי מקובל, אני יושב ליד חבר הכנסת מלביצקי, עורך דין ידוע - - - ידוע מאוד.

בפתח תקווה.

פתח תקווה והסביבה. גוש דן. שגם בדיני חוזים אמירה בעל פה תופסת ולכן אני חושב שמן הראוי שהחוק יתייחס לשתי האפשרויות האלה. ודרך אגב, אני חושב שגם יש עוד אפשרויות שיכולות לקרות. על זה נדבר בהסתייגות הבאה. בבקשה, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? אני שמח שעידן רול כאן. אני שמח שאתה שמח, טיבי.

אם כך ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 7 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. סעיף 3. אני ממשיך 3 ואז אני מעביר לחברי ולדימיר.

מי נמנע? נכון.

אבל לא צריך, כל חברי הוועדה הצביעו. אבל אתה לא יודע לפני שסופרים.

תשעה, שבעה. לא, זה אתה יודע אחרי שסופרים. לא, פה אתה טועה. אתה מתעסק פה עם רואה החשבון ולדימיר בליאק. רואה החשבון שטעה עכשיו.

שסופרים.

להצעת החוק במקום 'ועל בסיס אחד משני אלה בלבד' יבוא 'יימצאו במצב חריף של ניגוד עניינים, משוא פנים והעדפת שיקולים

מן הראוי שהחוק ייתן מקום למצב כזה של ניגוד עניינים, למשל מצב שבו נגיד ראש הממשלה מקבל החלטה שנוגעת למשפטים שלו או נוגעת לשיקולים זרים בקבלת ההחלטות שלו סביב מינוי שופטים. רק לדוגמה, תיאורטית לגמרי.

מי בעד? חמישה. מי נגד?

מי נמנע? אין נמנעים. אם כך ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. אני גם מגיש על הרביזיות שהם מגישים. אני מעביר לחברי בליאק להסתייג ב-4. 4. בבקשה, אייל. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק במקום 'אל יושב ראש הכנסת' יבוא 'או ליושב ראש הכנסת'. אדוני היושב ראש, קודם כל אני חושב שזו הסתייגות מאוד מאוד חשובה, אחת החשובות בכל המקבץ של סיעת יש עתיד, אבל אני רוצה להסב את תשומת ליבך לדבר נוסף, אני חושב שאי אפשר לנתק את הצעת החוק ממכלול החוקים שמועברים כאן בחודשים האחרונים במסגרת - - - ולדימיר, להתייחס בבקשה להסתייגות. כן, רק משפט ממה שפורסם היום - - - ההקשר. בהקשר הזה. בכירי האוצר הגישו לשר האוצר מסמך מאוד חריף - - - טוב, אנחנו מצביעים. רגע, רגע, רק משפט.

במקרה של הורדת דירוג האשראי כתוצאה ממהפכה משפטית - - לא,

ולדימיר, אתה לא בזכות דיבור. - - המשק צפוי להפסיד בין 15 ל-30 מיליארד שקלים.

למה אתה קוטע אותי? מי נגד? תשעה. מי נמנע? אין נמנעים. אם כך ההסתייגות לא התקבלה.

בילית את הלילה עם שמחה רוטמן אולי? הוא רקד איתו פה ברחבה. אחמד, אני רואה שתפסת מקום טוב לשבת אם אתה שואל אותי עם מי אני ביליתי את הלילה. בין שני סגני יו"ר. הסגן האהוב עליך. סגן יושב ראש, המועמד שלי לעליון. הצבעים, צבע ירוק וצבע אדום. הסתייגות 6. הסתייגות 5. אופיר, התחלת לא טוב.

5. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק אחרי 'יודיע לכנסת' יבוא 'באופן מיידי עד ליום רביעי של אותו שבוע או לחילופין תוך שלושה ימים, המוקדם מביניהם'. אדוני היושב ראש, כידוע נוסח ההצעה הגיע לוועדה באופן לא מבושל, אני גם הצבעתי על זה והכנסת תיקון מאוד חשוב לקראת הקריאה הראשונה.

אבל כאן אנחנו רוצים לדייק מכיוון שברגע שלכאורה ראש הממשלה נמצא במצב של נבצרות אז נוצר ואקום שלטוני ויש צורך מיידי לפעול כדי למלא את הוואקום וכך בהסתייגות הזאת אנחנו מחדדים את הנושא שזה לא רק יהיה באופן מיידי, אלא ממש באותו שבוע, עד יום רביעי של אותו שבוע, או לחילופין תוך שלושה ימים, הייתי מוסיף גם שלושה ימי עסקים, אבל זה בטח לא מתאים. בכל מקרה אני קורא לחברי הוועדה לתמוך בהסתייגות הזו. תודה. מי בעד? ארבעה. מי נגד? שמונה. למרות שמדובר בהסתייגות מאוד חשובה. מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 8 נמנעים אין לא אושר. הסתייגות 6. בסעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק במקום 'למלא את תפקידו' יבוא 'ולשמש דוגמה ומופת'. אדוני היושב ראש, בדומה להסתייגויות הקודמות מדובר בהסתייגות חשובה, אני הייתי אפילו מחדד ואומר שהיא חשובה ביותר.

אני חושב שזה מה שחסר לנו כאן בחודשים האחרונים, אנשים מסתכלים עלינו, על כל החוקים הפרסונליים שאנחנו מעבירים כאן בארבעת החודשים האחרונים ומצפים שאנחנו נשמש דוגמה ומופת. זה מה שלא נמצא כאן בכנסת ה-25 ולכן מצאנו לנכון להוסיף את המשפט הזה כדי באמת להפוך את החוק הזה ליותר מאיר פנים לציבור הישראלי.

מי בעד? מי נגד? תשעה נגד. מי נמנע? אם כך ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה לא אושר.

סעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'ועל בסיס אחד משני אלה בלבד' יבוא 'על החלטה של היועץ המשפטי לממשלה על העמדתו לדין בשל עבירה פלילית שיש עמה קלון'. הסתייגות מספר 7 כאמור תופסת את השור בקרניו, לטעמי. זה חשוב. זה חשוב. ומדברת על כך שמדובר על החלטה של היועץ המשפטי להעמדה לדין של עבירה פלילית שיש עמה קלון. אני חושב שהניסיון של החוק להוריד את האפשרות שראש ממשלה בעצם לא נוכל להוציא אותו לנבצרות על עבירה פלילית שיש עמה קלון מוציאה מהמצב הנוכחי מצב מאוד מאוד קשה.

חנוך, לפני שנתיים ניצחנו בבחירות - - - בוא,

ניצחנו בחירות לפני שאתה ניצחת, תירגע. בדיוק, שנתיים, ועכשיו הפסדנו.

החיים פעם למטה ופעם למעלה, ואתה יודע מה ההבדל? שכשהייתי שם לא חשבתי שאנחנו נהיה שם לתמיד. אף פעם לא חשבתי את זה. אנחנו לא חושבים שנהיה לתמיד. אתם מנסים להאריך את כהונת הכנסת. זה לא נכון, אתה יודע שזה לא נכון, זה רק חוות דעת של הנציג שלנו, זה לא אומר שאנחנו פועלים להאריך. אתה יכול להתחייב שלא תפעלו? אמרתי, זה חוות דעת ובאמת יש ויכוח לגבי יום השלישי הזה. אם כך, מי בעד ההסתייגות?

לא סיימתי, רק משפט סיום. נראה שבליכוד לאחרונה לא מדברים בקול אחד, חלק בעד להתנגש עם בג"צ חזיתית, חלק לא, חלק רוצים להאריך את הכהונה, חלק לא. מפלגה דמוקרטית קוראים לזה, אתה יודע, כדאי ללמוד. מפלגה דמוקרטית. רגע, אני משלים. עבירה פלילית שיש עמה קלון. לא ביקשנו את זה כאן בהסתייגות על כל עבירה פלילית אלא עבירה פלילית שנושאת קלון, כי הסיפור הזה של קלון, הרי עד היום אפיין את המשפט הישראלי שעבירה שיש עמה קלון זה ברור שכמה שנים אתה לא יכול לשמש.

מי בעד? מקווה ששכנעתי אתכם. כמעט כמעט, היית קרוב. אני אישית השתכנעתי מהטיעון הזה. ארבעה בעד.

טיבי, אתה נמנע?

זה בעד ממושך. ההסתייגות נפלה. הצבעה בעד 4 נגד 9 נמנעים אין

אושר. ההסתייגות הבאה. בסעיף 1(ב1)(1)

במקום 'על בסיס אחד משני אלה בלבד' יבוא 'לרבות אם הוכח כי ראש הממשלה נתון ללחצים נפשיים שמהם עולה חשש לשיקול דעתו'. אדוני יושב הראש, אני רוצה להמשיך ולנמק. גם בעיניי ההסתייגות הזאת באופן ענייני לגמרי היא רלוונטית לגמרי לנושא. הרי אם ראש הממשלה נתון ללחצים נפשיים שעולה חשש לפגיעה בשיקול דעתו אז בוודאי שאנחנו לא נרצה אדם כזה יוביל את הממשלה.

בימים האחרונים מתפרסמים דווקא בקבוצות ימין שאני נמצא בהן כל מיני ווטסאפים שטוענים ללחצים על ראש הממשלה הנוכחי,

לחץ אמיתי שפוגע בשיקול דעתו ואולי בגלל זה

הם טוענים להחלטות שמאלניות מדי, אבל תיאורטית זה גם יכול לקרות לכיוון השני ולכן לטעמי יש בדבר הזה במצב קיצון כדי להוביל לטענה של נבצרות ולכן הוא רלוונטי בדיוק לחוק.

מי בעד? ארבעה. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות 9. בסעיף 1(ב)(1)(א). אני מצטרף לרביזיה של בליאק. יפה, אבל גם לשל עידן רול. קודם כל הוא מצטרף לרביזיה שלי. אחמד, הוא תפוס ויש לו בן זוג חתיך. הוא לא מחפש, אחמד.

טיבי ואני מגישים ביחד עכשיו את כל ההסתייגויות והרביזיות. רביזיה על עידן. עידן הדוגמן. איזה מספר אנחנו?

אתה 10. בסעיף 1(ב2)(1)(א) להצעת החוק, חבר הממשלה - - - אדם אחר שהוסמך לכך בכתב על ידי ראש הממשלה ביום השבעתו. האמת היא שההסתייגות הזו, אדוני יושב הראש, נוגעת ישירות לדברים שהעליתי כאן במהלך הדיונים וזה המצב של הוואקום החוקתי שאנחנו נמצאים בו במצב שאין לראש הממשלה ממלא מקום. הטענה שלי הייתה שאם ראש הממשלה מסמיך בכתב בן אדם לקבל את ההחלטות, לצורך העניין כרגע אפילו לכנס את הממשלה נגיד ועושה את זה בצורת מכתב, הדבר הזה יכול להביא להקטנת הוואקום החוקתי הזה שבו ראש הממשלה לא מתפקד ומישהו אחר לא ממלא את מקומו. אז כאן זה לא ממלא מקום רשמי, אבל זה אדם שהוסמך על ידי ראש הממשלה בכתב. ושוב אני מדגיש שהעובדה שזה בכתב ושזה נעשה על ידי ראש הממשלה בתקופה שהוא לא היה בנבצרות או בחשש לתפקוד היא דבר שמשפר את המשילות הישראלית ולכן צריך לתמוך בו.

שכנעתי לדעתי את חנוך.

חמישה בעד. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה.

בסופו של 1(ב1)(1) יבוא לעניין זה, חזקה על ראש הממשלה שנבצר ממנו למלא את תפקידו אם הוכח שהוא התעלם באופן גורף ושיטתי מעמדתם של גורמי המקצוע בשלל נושאים ותחומים. אדוני היושב ראש, ברשותך. אוה, שלום. הוא חיכה שטיבי ייצא. לא, להיפך, יש לנו דיאלוג מאוד פורה, הוא מנסח שירים, אני מנסח את השת"פ שלו עם נתניהו, כל אחד. בכל מקרה, 10, אני חושב ש-10 זה סוג של הסתייגות שכבר מדברת על מצב קיים ולכן גם כולם פה יכולים להבין את החשיבות שלה. כולנו רואים מה קורה כשראש ממשלה מתעלם מאזהרות של אנשי מקצוע, מכלכלנים דרך משפטנים, ראשי זרועות הביטחון, דיפלומטים, מדענים, אנשי הייטק, ואנחנו מבינים את האימפקט השלילי וההרס שיש לכלכלה וליציבות החברתית והביטחונית כאן בארץ. לכן אני מציע, כולנו מציעים, את השינוי של סעיף 10. יש לציין שלדעתי האישית, הלא מקצועית, התעלמות בצורה כל כך שיטתית וגורפת מעלה איזה שהוא סימן שאלה לגבי כשירות של בן אדם.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות נדחתה.

סעיף 11. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק במקום המילים 'פיזית או נפשית' יבוא 'בריאותית'. אדוני היושב ראש, הסתייגות מספר 11, הסתייגות חשובה, בין החשובות בכל המקבץ של ההסתייגויות של סיעת יש עתיד. מדובר בחידוד של ההגדרה בהצעת החוק, על ידי החידוד הזה אנחנו מדגישים פעם נוספת שהצעת החוק הגיעה לשולחן הכנסת בנוסח לא מבושל, אפילו הייתי אומר מרושל, אבל כל כך מיהרתם לקדם אותה מכיוון שמדובר בהצעת חוק פרסונלית ואפילו רטרואקטיבית שלא שמתם לב, אז אנחנו במסגרת ההסתייגויות עושים כמיטב יכולתנו כדי לשפר את ההצעה. אני קורא לחברי הוועדה בהחלט לתמוך בהסתייגות מספר 11. תודה.

ארבעה. מי נגד?

מי נמנע? אם כך ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. 12. בסעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק, במקום המילים - - - גם חברת הכנסת רייטן - - - טוב, זה לא משנה את ההצבעה. תוסיפי את אפרת. אולי נצביע מחדש כדי שנהיה יותר בטוחים בתוצאות. במקום המילים 'ועל בסיס אחד משני אלה' יבוא 'או הימצאות במצב של ניגוד עניינים שממנו עולה חשש ממשי כי ראש הממשלה יעדיף את טובתו האישית על פני טובתה של המדינה'. אני לא יכול לראות מצב כזה קורה. אנחנו בהסתייגות מספר 12. קודם כל אין ספק שזו הסתייגות מהותית, הרי הסיבה היחידה שהצעת החוק הזו באה לעולם ומקודמת במהירות שיא זה בעצם הכוונה של ראש הממשלה לשים הצדה את הסדר ניגוד העניינים שנכפה עליו על ידי בית המשפט העליון לפני כמה שנים. ראש הממשלה מעדיף היום את טובתו האישית, אגב לא רק היום, גם לאורך השנים האחרונות, על טובתה של המדינה. הצעת החוק הזאת אחרי אישורה בקריאה שלישית בהחלט הלכה למעשה תבטל את הסכם ניגוד העניינים בדרך לדיקטטורה ולמדינה מושחתת ומצורעת ברחבי העולם. אי ולכך ובהתאם לזאת אני קורא לחברי הוועדה לתמוך בהסתייגות. אותי שכנעת.

מי נגד? ואטורי, אתה לא איתנו? הוא רק בעד ההתנתקות. תשעה נגד. מי נמנע? אם כך ההסתייגות לא התקבלה.

הסתייגות מספר 13. בבקשה, אייל. בסעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק, אחרי המילים 'אחד משני אלה בלבד' יבוא 'הודעה של היועץ המשפטי לממשלה על הימצאותו של ראש הממשלה בנבצרות אם הוכח בפניו כי יש בהתנהגותו של ראש הממשלה כדי לסכן את קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית'. אני אתייחס ואני אומר,

אני חושב שהאמת היא שאם הייתי יכול לנסח, אני חושב שזה לא יהיה חוקי, אבל הייתי אומר כאן שיועץ משפטי שמינה אותו ראש ממשלה זה היה בחזקת קל וחומר, כי באמת שמענו מהיועץ המשפטי לשעבר שמינה ראש הממשלה הנוכחי שמביע הסתייגויות מסוימות על כשירותו, התאמתו ועוד של ניגוד העניינים של ראש הממשלה הנוכחי, אבל כמובן שאי אפשר לקבוע דבר כזה ולכן כשיועץ משפטי לממשלה מודיע שראש הממשלה בנבצרות או הוכח בפניו שהתנהגותו מסכנת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית,

הייתי אומר אם הוא אוכל שרצים זה לא באמת סכנה ליהדות המדינה, זה דבר שהוא עושה כבר הרבה שנים ואנחנו עדיין מדינה יהודית, אבל נגיד בהיבט הדמוקרטי פועל בהעברת חוקים שיכולים להשפיע על משפטו האישי, מה שפוגע בעיניי במהותה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

רגע, לא הקשבת לי, אתה מדבר עם נועם. אבל הזמן, זה לא משנה אם הקשבתי או לא,

הזמן הוא חשוב, אבל המהות יותר חשובה. אני חושב שבמצב כזה צריכה להיות אפשרות להודעה של היועץ המשפטי להודיע על הימצאותו של ראש הממשלה בנבצרות, ואמרתי בקל וחומר אם זה יועץ משפטי שראש הממשלה עצמו מינה.

מי בעד? מי נגד? תשעה מתנגדים.

ההסתייגות לא התקבלה.

לפני סעיף 14 אני רק מעדכן שהיום תהיה גם ועדת כנסת, אני מניח שיהיו לנו נושאים חדשים.

איפה אתה תהיה, פה או פה? לא, אחרי אני מניח. אחר הצהריים, אחרי המליאה גם כמובן. גם סעיף 98 על חוק החמץ וגם על החוק - - - שוב, שוב, חוק החמץ ו-? סדרי דיון על חוק החמץ וסדרי דיון על החוק הזה, כשנסיים, אז אני מכין אתכם. אתה מניח שההסתייגויות שלנו לא יתקבלו? וגם נושאים חדשים שיגיעו. נושא חדש בחוקה אמור להיות.

גם את זה צריך לקחת בחשבון, תיערכו לכך. מי המשובט שלך, אופיר? מי ימלא את מקומך? לא, כשנסיים. לא, הם פשוט מקבלים עכשיו החלטה לבטל את תורת היחסות ואז אפשר יהיה להיות בשני מקומות באותו זמן. בבקשה, אייל. אפשר לקבל גם החלטה כזאת.

לא, חברים, אייל מתחיל. אפשר גם לקבל החלטה כזאת, זה באותה רמה של היגיון.

'אחד משני אלה ובכפוף להוראת היועץ המשפטי לממשלה'. אני התחלתי וכבר אמרתי שאחד משני אלה בכפוף להוראת היועץ המשפטי לממשלה. אני חושב שההסתייגות הזו היא מאוד חשובה כי אנחנו רואים ניסיון בוטה, אני חושב שגם לא חוקי, אבל את זה כנראה ידון בית המשפט, לערער על מעמדה של היועצת המשפטית הנוכחית ולקרוא לה להתפטר רק בגלל ששרים מסוימים לא מוצא חן בעיניהם אמירות שהיא אומרת, חוות הדעת שהיא נותנת מתוקף תפקידה. לכן האמירה של 'אחד משני אלה' ותוספת של 'בכפוף להוראת היועץ המשפטי', למרות שיכול להיות שמבחינה משפטית זה תופס ממילא נראה לי שדווקא לממשלה הזו, לכנסת הזו, מאוד מאוד חשוב שאנחנו נדגיש שגם היא כפופה להוראות היועץ המשפטי לממשלה ולא יכולה לעשות מה שבראש שלה רק כי - - - תודה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אם כך גם ההסתייגות הזו לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. הייתי קרוב.

בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, במקום המילה 'נפשית' יבוא 'מנטלית'. בבקשה, ולדימיר. אני כבר הבנתי את החלוקה. לא, אנחנו דווקא באופן רנדומלי ודינמי ובאמת מפרגנים, אנחנו ביש עתיד מפרגנים אחד לשני. זה בגלל שאין לנו פריימריז, אז אנחנו לא צריכים לעלות לרגל לעבריינים ואנחנו - - - בדיוק, אנחנו גם - - - בוא,

יש עדיין חברי כנסת שיש להם פריימריז ולא הולכים לעבריינים, לא להכליל את כולם. זה כי אתם חנונים, אפרת. חנונים זה דבר חיובי, בסך הכול זה מחמאה.

נכנסנו לכנסת באותו יום, הושבענו לכנסת ה-23 ביחד.

אדוני היושב ראש, אני בעברי הייתי ספורטאי מקצועי במשך מעל עשר שנים ואני מכיר בחשיבות של המרכיב המנטלי בעמידה בלחצים. אני לא מבין איך פספסתם את המרכיב הזה בניסוח של הצעת החוק, בטח בפוליטיקה, בלחצים שאנחנו נמצאים כאן, המרכיב המנטלי הוא נדבך חשוב בכל הסוגיה של נבצרות ראש ממשלה ולכן חשבנו לנכון להוסיף את המרכיב הזה גם להצעת החוק ולכן אני קורא לחברי הוועדה לתמוך. אוקיי, מי בעד? אבל לא סיימתי. חמישה. מי נגד?

מצטער, לא שכנעת אותי. בסדר, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.

סעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, במקום המילה 'פיזית' יבוא 'גופנית'. כן, אני אגיד כאן, אני באופן כללי, אדוני יושב הראש, תומך בהעברת כל המילים שאפשר מלועזית לעברית ולכן הביטוי פיזי עדיף לתרגם אותו למילה גופני. אני חייב לומר שאמנם אני מסתייג מכך שהצעת החוק הזאת - - - שזה אגב בניגוד להסתייגות הקודמת כשדיברנו על מנטלי. נכון. טוב, כנראה שזה יועץ שלך כתב וזה יועץ שלי כתב. אבל אני רוצה להביע את הסתייגותי המהותית ולומר שאמנם אני מסתייג מכך שאתם מנסים להגדיר את הנבצרות רק לתחומים הפיזיים או הנפשיים, אבל אם אנחנו כבר עוסקים בפיזי או נפשי אז עדיף שייכתב בהצעת החוק גופני ולא פיזי.

ארבעה.

אני מתנגד כי זה מוכר בשפה העברית פיזי.

מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק אחרי 'שלושה רבעים מחבריה' יבוא 'או על ידי שר אחר מכל מפלגה המרכיבה את הקואליציה'. קודם כל גם במהלך הדיונים, אדוני היושב ראש, הבעתי הסתייגויות לגבי 75% משרי הממשלה, אני חושב שזה רוב שהוא בלתי סביר. הבאתי לך דוגמה של ראש ממשלה שהוא מחוסר הכרה, שלא עלינו כמובן, ראש ממשלה מחוסר הכרה, ואם אין לך שלושת רבעי חברי ממשלה שתומכים בנבצרותו הוא יישאר ראש ממשלה למרות שהוא מחוסר הכרה. אתה אמרת לי שזה לא יכול להיות, שלא יימצא שר שלא יצביע במצב של ראש ממשלה לא עלינו מחוסר הכרה, אבל זו לא תשובה משפטית. אני חושב שנשאר פה חור בהצעת החוק. אני בטוח שיש עוד הרבה חורים כאלה. ההצעה הזאת מחוררת. אני מציע באמת שתחשבו על זה ותתמכו בהסתייגות החשובה הזאת.

מי בעד? חמישה. מי נגד? תשעה.

ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. סעיף 18, נכון? סעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק אחרי 'כי נבצר ממנו זמנית' יבוא 'עד לתקופה של 100 ימים'. אני רוצה כאן להתייחס ולומר, בזמן הדיונים אני התייחסתי כמה פעמים למה שאני ראיתי כשרירותיות מסוימת של המספרים שמופיעים בהצעת החוק הזו, פעם אחת מופיע שלושה רבעים, פעם אחת מופיע 60%,

הערתי לא התקבלה, פעם אחת מופיע שלושה ימים ובמקום אחר מופיע מיידי. אני טענתי שהיה נכון יותר את הצעת החוק הזו, לייצר לה איזה שהוא היגיון פנימי. ההסתייגות שלנו מציעה שהזמניות פה תוגדר בקטע הזה והיא תוגדר ל-100 ימים. על ידי כך, אני חושב, יימנע הוואקום החוקתי שבאמת הצעת החוק הכול כך עדינה הזו עלולה לגרום לו, כי יוגדר בדיוק, 100 ימים, לא יותר ולא פחות.

רגע, אנחנו ב-18? אני בעד. תשעה. מי נמנע? אם כך ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום 'ראש הממשלה יכנס', יבוא 'ראש הממשלה וממלא מקומו או אדם שהוסמך לכך ביום השבת ראש הממשלה לתפקיד'. אז כאן אני אמשיך ואני אומר, כמו שכבר הצגתי לפני כן, לצערי לא קיבלתם את ההסתייגות הזאת - - - באמת?

לצערי לא. לצערי הסיפור של ראש הממשלה וממלא מקומו, או אדם שהוסמך לכך, הוא בעיניי שוב ניסיון לעצור את הוואקום החוקתי שאנחנו נמצאים בפניו בעקבות הצעת החוק הזו. כלומר אנחנו עלולים להגיע למצב שבו בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, כי ראש הממשלה לא יתפקד ולא יהיה בעצם מי שימלא את מקומו, ולכן ההסתייגות הזו מציעה שתי אפשרויות נוספות, אפשרות של ממלא מקום, שכזכור אין היום חובה בחוק למנות, או אדם שיוסמך לכך כשראש הממשלה יושב. כלומר תהיה פה בעצם אופציה א', אופציה ב' ואופציה ג' ולא יימצא מצב שבו אין בן אדם שמנהיג את ממשלת ישראל.

מי בעד? מי נגד?

מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, אחרי 'לא כונסה הממשלה' יבוא 'וראש הממשלה לא חזר בו מהכרזת נבצרותו'. טוב, זה ברור, זה משפט שחייבים להוסיף. אני באמת לא מצליח להבין איך פספסתם. ומאותה סיבה, כי כל כך מיהרתם לקדם את ההצעה הפרסונלית הזאת שבאמת השארתם בה כל כך הרבה אי דיוקים וחורים ובמסגרת ההסתייגויות שלנו, לא רק כאן, גם בהסתייגויות הקודמות וגם בהסתייגויות הבאות, שאני באמת מתחנן שתתמכו אנחנו מנסים לסתום את כל החורים האלה כדי שבאמת אם כבר תאשרו את ההצעה אז שהיא תיראה יותר סבירה.

מי בעד? מי נגד? תשעה. מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

פה אני רוצה לנמק את הבאה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, אחרי 'תבוא לאישור ועדת הכנסת' יבוא 'ומליאת הכנסת'. אדוני היושב ראש, זו בעצם הסתייגות פרסונלית, אני מסתכל עליך, יש כל כך הרבה תפקידים במסגרת הכנסת הזאת ואם אנחנו גם נעמיס עליך לכנס את ישיבות ועדות הכנסת אני חושש שלא תעמוד על זה. אתה לא מבטל בהסתייגות, אתה מוסיף על ועדת הכנסת.

במקום לאישור ועדת הכנסת יהיה לאישור מליאת הכנסת. אז אנחנו נעביר את זה למליאת הכנסת במקום לוועדת הכנסת, כדי שתוכל באמת להתרכז במגוון הוועדות המיוחדות שאתה עוסק בהן במסגרת הפיכה משטרית.

זה נכון שתצטרך לעשות גיוס, אבל עדיין אני - - - אני אשקול ותודה על ההתחשבות. אני מקווה שנצליח להוריד את העומס הבלתי נסבל שיש עליך.

אני במקומך הייתי נותן לחנוך מלביצקי כמה תפקידים. הכול אתה עושה, אי אפשר ככה, אופיר.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, אחרי 'ניתנה מטעמי בריאות' יבוא 'או מכיוון שהליך משפטי עומד כנגדו וקבע הייעוץ המשפטי לממשלה כי הוא מנוע מניהול המדינה'. אני חושב שהסעיף הזה לא מדבר בעד עצמו ולכן הוא דורש הסבר ארוך,

הצעת החוק כרגע בעצם משאירה לנו רק נבצרות מטעמי בריאות או טעמים נפשיים, אבל המצב הנוכחי שבו ראש הממשלה הנוכחי עומד כנגדו הליך משפטי הוא מצב שצריך לתת עליו את הדין בחקיקה. כרגע החלק הבא בהסתייגות לא קרה ואני מקווה, לטובת ראש הממשלה, שהוא גם לא יקרה, אבל אם חלילה הוא יקרה והייעוץ המשפטי יקבע שהוא מנוע מלנהל את המדינה, הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי בחוק. שוב אני אומר, אני מאחל לראש הממשלה נתניהו שיאריך ימים ושיוכל להמשיך למלא את תפקידו, ובלי ציניות, שלא יהיה מצב שבו משפטית יימנע ממנו למלא את תפקידו והציבור יאמר את דברו, כמו שאמר כאן לפניי חבר הכנסת מלביצקי.

אבל יכול להיות מצב וצריך להיות מצב - - - הנקודה הובהרה,

לא, היא לא הובהרה.

יכול להיות מצב ואולי יהיה מצב שבו היועץ המשפטי לממשלה, אדם שמונה על ידי הממשלה להיות היועץ שלה, יגיד: תקשיב, האדם הזה מנוע מניהול המדינה. זה צריך לקבל ביטוי בחוק.

סליחה, סליחה. חמישה בעד, בסדר. רייטן, תהיו חדות שם. מי נגד? תשעה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. סעיף 1(ב1)(1)(ב)(2), במקום 'שני שלישים מחבריה' יבוא 'בהסכמת רוב מנציגי האופוזיציה ורוב מנציגי הקואליציה בוועדה'. אני אנמק, אדוני היושב ראש. אני חושב שגם כאן נדרש הסבר יחסית ארוך. אם כבר אנחנו לא מעבירים את זה למליאת הכנסת ומשאירים בוועדת הכנסת אז אני חושב שמן הראוי שנושא כל כך מהותי למערכת הפוליטית במדינת ישראל כמו נושא של נבצרות ראש ממשלה לא יישאר רק בידיים של הקואליציה, כי לקואליציה אני שוב חוזר לדוגמה שלי, לא עלינו ראש ממשלה מחוסר הכרה והיו דברים מעולם בהיסטוריה במדינות אחרות שיכול להיות אינטרס פוליטי של הקואליציה להשאיר את המצב על כנו ולכן אני חושב שההיגיון והאינטרס הציבורי מחייב שילוב של אופוזיציה גם בסוגיה החשובה הזאת.

שני שליש, בהסכמת רוב נציגי האופוזיציה ורוב נציגי הקואליציה בוועדה.

מי בעד? מי נגד? קטעת אותי באמצע.

מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. אני נמנע. ולדימיר נמנע. הצבעה לא אושר.

סעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק במקום 'כאמור בסעיף קטן (ב)' יבוא 'כפי שתקבע היועצת המשפטית לממשלה'. אתה רוצה להמשיך, ולדי, או אני?

על מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה אני חושב שאין עוררין, כלומר סליחה יש עוררין, לצערי הרב יש עדיין אנשים שמערערים עליו, אבל אני חושב שיש מקום להביא לידי ביטוי בהצעת החוק הזאת את מעמדה, במקרה הזה, של היועצת המשפטית לממשלה כך שבאמת תהיה אפשרות שהיא תהיה מעורבת בתהליך הזה, אולי גם יוזמת שלו, או לפחות תוכל להתערב בו ולהביע את עמדתה, דבר שצריך לבוא לידי ביטוי בחקיקה.

מי בעד? מי נגד?

כמה אנחנו?

מי נמנע? אבל עכשיו היא הצטרפה. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. אפרת, חד"ש-תע"ל הלכו לחוקה. כן, אני יודעת. בסעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'נבצרות ראש הממשלה' יבוא 'נבצרות ראש הממשלה למעט נבצרות מפאת הפרת הסכם ניגוד עניינים'. טוב, אני חייב לנמק פה, אדוני היושב ראש. אני חושב שאם אני לא טועה, ויש פה משפטנים שבמידת הצורך יתקנו אותי, בין הסיבות היחידות שראש הממשלה תחת כתבי אישום מכהן היום זו ההתחייבות שלו לעמוד בהסכם ניגוד העניינים בהתאם להחלטת בג"צ. אם אנחנו הלכה למעשה על ידי הצעת החוק הזאת מבטלים את הסכם ניגוד העניינים אז פעם אחת אנחנו באמת מבזים את החלטת בג"צ ופעם שנייה נוצר פה באמת חשש ממשי להיווצרות של מדינה מושחתת. ולכן אני מציע להשאיר את הסכם ניגוד העניינים מחוץ למסגרת של הצעת החוק הזאת וקורא לחברי הוועדה הזאת לתמוך בהסתייגות. מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר.

זה לא ישתנה כל הצבעה. זה אותם אנשים.

אבל אנחנו כאן אנשים, אני לא מצליחה להבין.

אני גם רואה את חבר הכנסת טל מתחיל להשתכנע. נשארו אותם אנשים והיא שאלה למה רק - - - לא, לא נשארו, אבל יושבים פה אנשים. חבר הכנסת סימון, בגלל שיתוף השם עם סימון שלנו. יש פה חברי קואליציה שנרדמים, או שזה משעמם או להתעורר, חברים. סעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק, במקום המילה 'מלמלא' יבוא 'מלבצע'. אני אנמק. בעיניי זו הסתייגות מאוד מהותית, אדוני יושב הראש, מכיוון שראש ממשלה לא צריך רק למלא את תפקידו, הוא צריך גם לבצע במסגרת תפקידו ויש זמנים אתה יודע, היה פה ראש ממשלה שצחקו עליו פעם שהוא היה ישן שנ"צים, אני לא מדבר על הקודם, אני מדבר על שמיר, ודווקא הייתה תחושה ש - - - לא,

יצחק שמיר דווקא היה ראש ממשלה לא רע בכלל. אני חושב שראש הממשלה בנט היה בהחלט ראש ממשלה טוב.

רגע, שנייה. אבל אתה לא מנמק. מה, זה אחלה נימוק, לתת מחמאות לשמיר. אבל אני חושב שגם ראש הממשלה נתניהו, הנה אני מנמק, צריך להיות איש ביצוע ובינתיים יש תחושה, במיוחד בזמן הממשלה הקצרה הזו, שהוא בעיקר הורס ולא מבצע. אז מן הראוי שהחוק יבטא את זה.

מי בעד? חמישה בעד. איך רק חמישה. מי נגד? אני לא שומעת את נועה אומרת. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. אני אמשיך. רגע, תן להקריא. רגע, אבל אתה יכול להגיד כמה אנשים כל פעם יש? כי אני לא מצליחה לספור. שלוש נשים ושני גברים. אולי פעם נעשה הצבעה שמית? אתה רוצה לפי מגדר? גרוע מאוד, אתם תפסידו כל הזמן. אופיר, אולי נצביע שמית על אחת ההסתייגויות? אני אשקול את זה בהמשך. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום 'שלושה רבעים' יבוא 'שני שלישים'. על כל עשר הסתייגויות שתורידו נעשה שמית. אני רוצה להמשיך כאן ולומר שכבר הערתי את הערתי שיש חוסר קוהרנטיות בסעיף (ב1)(1)(ב)(1) בנושא האחוזים בתוכו ולכן בעיניי הרוב כאן של שלושה רבעים הוא רוב גדול, אתה נימקת את זה, אדוני יושב הראש, בזה שאתה רוצה שזה יהיה רוב מאוד מהותי ואני,

לא רואה יחס בין זה לבין ה-60% שאחר כך ואני חושב שהיה נכון שכל הסעיף הזה, כל סעיף (ב1) ידבר על רוב של שני שלישים ולא של שלושה רבעים.

גם ב-60% פשוט שתהיה קביעות, שהדרישה תהיה של רוב של שני שליש. בכנסת שני שליש זה 80 ח"כים, שני שליש בממשלה זה מספיק לחלוטין, לא צריך שלושה רבעים, אני מבקש מחבריי לתמוך בהסתייגות. מי בעד?

אתה יכול להגיד כמה הצביעו מהאופוזיציה? ולדימיר לא הצביע בעד, הוא לא השתכנע.

אני רוצה פחות.

הצבעה בעד 4 נגד 9 נמנעים 1 לא

במקום 'ראש ממשלה' יבוא 'בנו של ראש הממשלה'.

אדוני היושב ראש, אני חושב שזו - - - רגע, זה לא מוצא חן,

למה אתם לא נותנים לעידן? אל תדאג, אנחנו מחממים אותו על הקווים. ואחמד טיבי עוקב. אדוני היושב ראש, אנחנו נשב פה וננמק. הוא יפרוץ ברגע הנכון.

אדוני היושב ראש, אני חושב שזאת תוספת מתבקשת.

זה מתקשר, חבר הכנסת טור פז, עם חוק המתנות שמדבר על נבחר ציבור וילדו, לא ילדיו. כי לא מספיק שביבי יוכל לקבל מתנות, גם יאיר נתניהו יוכל לקבל מתנות.

גם כאן אנחנו מדברים גם על ראש ממשלה וגם על ילדו הבכור ולכן אני - - - הבכור זו הסתייגות שלנו כי אנחנו לא רוצים שאבנר יוכל לקבל מתנות,

נכון, ילדו. הוא לא הבכור, הוא השני. למה? יאיר זה הבכור. מי בעד? מי נגד? אני מתלבטת. תימנעי, אני מציע שתימנעי.

סעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'תפקידו' יבוא 'עבודתו'. יאללה, עידן, תן לנו יד פה, קדימה. קודם כל צריך להתייחס לבן אדם כמו ראש הממשלה כמכלול, זאת אומרת לא רק על התפקיד, זה גם מאוד נכון לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים שבו הוא לכאורה לא מעורב ולא מודע לזה שיש הפיכה משטרית, אבל בעצם כמכלול עבודתו זה כולל גם את זה. לכן אנחנו רוצים לומר פה שלא להתייחס רק להגדרת התפקיד של ראש הממשלה, אלא כל דבר שיש ביכולתו להשפיע עליו ולהיכלל במסגרת עבודתו.

מי בעד?

ארבעה לא שכנעת את עצמך? אני לא מצביע. לא שכנענו אותך, היושב ראש? לא, עוד לא, זה מתקרב. אני בטוחה שאני אצליח. קרעי בקדנציה הקודמת גם לא הייתה לו זכות הצבעה והוא היה אומר 'בעד'. תשעה. מי נמנע? לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1) להצעת החוק, יימחקו המילים 'ועל ידי אחד משני אלה בלבד'. כן, אני אנמק. יש כאן את טורף ההסתייגות, אני חושב שההנחה שראש ממשלה שהוא נבצר רק מבחינה פיזית או נפשית זו האפשרות היחידה שהוא יהיה במעמד נבצר היא בעיה, היא בעיה קשה. אנחנו יכולים לראות כמה אפשרויות שבהן ראש הממשלה יהיה נבצר מסיבות אחרות, אני חושב שאנחנו עדים למצב שבו ראש ממשלה נמצא בניגוד עניינים, במצב שבו סמכות שיפוטית תגיד שראש ממשלה צריך לצאת לנבצרות. עצם היומרה לסייג את הנבצרות רק לשני סעיפים היא בעיניי בעיה רצינית ולכן מן הראוי שהמילים האלה יימחקו ואנחנו נוסיף אפשרויות נוספות בחוק לנבצרות,

אפשרות שראש הממשלה נמצא בניגוד עניינים בוטה, מצב שבו אולי הוא הורשע בפלילים ברמות כאלה ואחרות או מצב שבו ראש הממשלה נמצא בנבצרות על ידי סמכות, נגיד כמו יועץ משפטי או בית המשפט העליון אמר שהוא - - - תודה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? תשעה נגד. לא התקבל. הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. סעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, לאחר המילים 'אם הודיע לממשלה' יבוא 'לנשיא'. טוב, אדוני היושב ראש, אני חושב שזה מתבקש. באמת עברתי עכשיו על כל ההסתייגויות זו אחת החשובות. אני קורא לכל חברי הוועדה להקשיב ולתמוך, אנחנו רואים בחודשים האחרונים חשיבות תפקוד של נשיא המדינה, אולי הדמות האחרונה שמקובלת על שני הצדדים.

חבר הכנסת מלביצקי, שדחיתם את מתווה הנשיא שהיו בו הרבה מאוד הישגים דווקא למחנה השמרני. לפחות חמישה הישגים משמעותיים שאני לא מסכים איתם, אבל אני חושב שהמתווה הזה היה יכול להוות בסיס להידברות וגם בחוק הזה, שזו סוגיה ציבורית מהחשובות ביותר במערכת הפוליטית, חשוב מאוד לערב את הנשיא. אני קורא לכם לתמוך בהסתייגות. את הנשיא או את נשיא בית המשפט העליון? זה אותו דבר.

מי נמנע?

הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. את נשיא בית המשפט העליון עוד מעט אתם תבחרו מחברי מרכז הליכוד.

להצעת החוק, המילה 'זמנית'

לא, אני לא אין לי יומרות.

אני חושב שרואה חשבון בתור נשיא בית משפט עליון זה חידוש.

לגמרי. טוב, אם תבוא הצעה אנחנו נשקול, אני כרגע לא עוסק בזה. מי מנמק?

אני חושב שהמילה זמנית בסעיף (א), אפשר לראות אותה כמיותרת כי אם הודיע לממשלה או ליושב ראש הכנסת כי נבצר ממנו למלא את

אנחנו עם כוחות חדשים ומרעננים, חברת הכנסת מטי צרפתי. שלום, אדוני יושב הראש. מאחר שאנחנו ככה דנים בחוק מאוד מאוד פרסונלי אני חושבת שמאוד קשה לראש הממשלה ההיפותטי, ההיפותטי לכאורה, להעיד על עצמו שהוא בנבצרות זמנית כתוצאה ממצב בריאותי או נפשי ולכן מי שמכיר אותו הכי טוב ויודע על התפקוד ועל הכשלים שלו ועל אי היכולת שלו לבצע את העבודה, היועצת המשפטית לממשלה, ולכן יש מקום לכך שמי שיקבע שראש הממשלה לא כשיר ברמה נפשית היא היועצת המשפטית לממשלה.

חמישה.

תשעה.

לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, במקום המילים 'אי מסוגלות' יבוא 'חוסר יכולת'. אדוני היושב ראש, אני חושב שאנחנו עדים בשבועות האחרונים לחוסר יכולת של ראש הממשלה ושל הממשלה לקדם מדיניות, מדיניות בתחום הכלכלי, מדיניות בתחום החברתי, מדיניות בתחום הביטחוני, כישלון רודף כישלון, ולכן גם כאן אין ספק שחוסר יכולת אמור להיות אחת הסיבות לנבצרות של ראש ממשלה. אם כבר אנחנו מדברים על נבצרות בחרנו לחדד את הסוגיה הזאת בסעיף (ב1)(1)(א) ולכן אני קורא לכל חברי הוועדה, בעיקר לחברי ועדה מהקואליציה, להתעשת רגע לפני אישור הצעת החוק הלא מבושלת הזאת ולתמוך בהסתייגות.

מי בעד? חמישה. מי נגד? תשעה.

לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, במקום המילים 'יושב ראש הכנסת יודיע' יבוא 'יושב ראש הכנסת יכנס את הכנסת בנושא'. נו ברור, ההסתייגות הזאת היא סופר קריטית כי לא די בהודעה פורמלית, כמו שאנחנו מקבלים את ההודעות במייל - - - מה בעצם משמעות ההודעה? הודעה זה מאוד סתמי.

אנחנו מבקשים שבהכרח הוא יכנס את הכנסת על מנת לדון בנבצרות ולכן אנחנו חושבים שהתיקון הזה הוא חשוב מאוד אחרת יהיה קשה מאוד לכנס את הכנסת.

הייתי מוסיף גם בהקדם האפשרי, לכן אני בוחר להימנע.

מי בעד?

תשעה. מי נמנע? לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, לאחר המילים 'יודיע לכנסת על הודעת' יבוא 'נבצרות ראש הממשלה'. הדברים, אני חושב, מאוד מאוד חדשניים ומאוד חשובים. אני חושב שההודעה צריכה להתייחס לנבצרות ראש הממשלה וכדאי לומר את הדברים האלה. דווקא בימים אלה שנבצרות ראש הממשלה, וגם בחוק הזה, מתייחסת לכאורה רק לפיזי ונפשי אני חושב שצריך כל הזמן לומר שהעובדה שראש הממשלה הוא נבצר זו אפשרות ולכן ההודעה לכנסת צריכה לכלול את המילים 'נבצרות ראש הממשלה'. אני הייתי מוסיף אולי, ויכול להיות שנביא את זה באחת ההסתייגויות הבאות, 'מסיבה פיזית, נפשית או אחרת', כדי להשלים.

זה כרגע לא בהסתייגות, אז אנחנו נצביע.

נכון, אבל אני מסתייג מההסתייגות.

תשעה. לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, במקום המילים 'אם הודיע' יבוא 'אם הודיעו ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה'. זה גם מובן מאליו. ראש הממשלה מאחר שמדובר פה על - - - בימינו שום דבר לא מובן מאליו,

צריך להגיד הכול. אז מאחר שלא ברור אם יהיה לו שיקול הדעת להצהיר על עצמו כנבצר כתוצאה ממצב נפשי אני שוב חושבת שראוי שראש הממשלה יתייעץ עם היועצת המשפטית לממשלה וביחד הם יודיעו על ההחלטה הזאת, ההחלטה הזאת היא החלטה עם השלכות הרות גורל למדינה ולמצב הפוליטי ולכן היועצת המשפטית לממשלה, יש מקום שהיא תהיה שותפה להודעה הזאת.

מי בעד? חמישה.

שמונה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 8 נמנעים אין לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, במקום המילים 'אם הודיע' יבוא 'אם הודיע מזכיר הממשלה'. אדוני היושב ראש, אם אתה זוכר, בנוסח הראשוני, לפי הנוסח היינו יכולים להגיע למצב של נבצרות רק בהודעתו של ראש הממשלה או על ידי כינוס ישיבת ממשלה על ידי ראש הממשלה. הרי זה דבר בלתי סביר ולא הגיוני, אמנם תיקנו אותו, אבל עדיין. אני חושב שראש הממשלה שלכאורה נבצר מלבצע את תפקידו לא הגיוני להשאיר את ההודעה בידו. ולכן אם אתם כבר כל כך לחוצים וברור שהגשתם את הצעת החוק מתוך הלחץ והפרנויה, בוא נעביר את זה למזכיר הממשלה, איש אמונו של ראש הממשלה שבהחלט אפשר לסמוך עליו, איש רציני, איש משכיל, איש עתיר ניסיון. באמת תחשבו על זה רגע ותתמכו בהסתייגות הזו.

מי בעד? שישה. מי נגד? - - - ולדימיר, איך קוראים למזכיר הממשלה. יוסי פוקס. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר.

אבל שאלת אותי. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, במקום 'יקבע יושב ראש הכנסת' יבוא 'יקבע יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש ועדת חוקה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה.

אל תדאג, גם זמנה יגיע. אז כאן ברור שיש חשיבות שהרשות המחוקקת, יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש ועדת חוקה, שהם שתי אינסטנציות שהן אחראיות על תפקוד הממשלה, הם אלה שיודיעו ולכן יש מקום שגם האופוזיציה כיושב ראש האופוזיציה ויושב ראש ועדת חוקה הם אלה שיודיעו ולכן אני חושבת שזה המקום באמת לקבל את ההסתייגות. תודה. מי בעד? אותי היא שכנעה מאוד.

אנחנו שישה עכשיו. בסוף נגיע. כן, אנחנו עולים, לאט לאט, אנחנו מתחזקים פה. יש פה אנשים שלא נמצאים. אופיר, לא לספור את מי שבחוץ,

מי שפה קובע. לא, בסדר. תשעה נגד.

לא התקבל. הצבעה בעד 6 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, לאחר המילים 'יושב ראש הכנסת יודיע' יבוא 'יושב ראש האופוזיציה ויושב ראש ועדת חוקה,

אני חושב שפה יש הסתייגות מאוד חשובה, אדוני יושב הראש. זה המשך לאותו טיעון.

אני חושב שהעובדה שההודעה תגיע ליו"ר האופוזיציה וליו"ר ועדת חוקה מייצרת פה איזון שחסר לנו היום בכנסת ישראל בכלל וזה שיש כאן שני בדרך כלל יו"ר ועדת חוקה, אנחנו יודעים, בעצם תמיד, מגיע מתוך הקואליציה, ויו"ר האופוזיציה, כשמו כן הוא, העובדה שההודעה תגיע לשניהם מייצרת איזה שהיא משילות רחבה יותר ממה שבא כרגע בהצעת החוק כך שבעצם יו"ר ועדת חוקה מתוקף תפקידו, שהוא עוסק במצב החוקתי, אבל הוא איש הקואליציה - - - הוא לא עוסק במצב החוקתי, הוא עוסק בהפיכה המשפטית. כן, הוא אמור לעסוק במצב החוקתי.

רגע, הפואנטה. ולעומת זאת יו"ר האופוזיציה, כבעל תפקיד רשמי ומי שלא מייצג את הממשלה, גם יקבל את ההודעה על הנבצרות, יקבל את ההודעה על מה שקורה. אני חושב שהדבר הזה הוא תוספת מהותית לחוק.

אלמוג, אני מקווה ששכנעתי אותך. קודם שיבוא לבקר בכנסת.

מי נגד?

בשביל זה הייתי מורה.

אני יכול להזמין נימוק בהסתייגות הבאה, תסביר לנו איך הגיע קינלי לשם? הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. אם אופיר מסכים. תן לו בהסתייגות הבאה להסביר לנו איך הגיע קינלי לשם שלו. אופיר, זה מקובל עליך? זה נראה לי יהיה מאוד מאוד ארוך. זה יהיה ברביזיה. אדוני היושב ראש, אנחנו בהסתייגות - - - קינלי, אחרי התחפושת שלך אני כבר לא יודע מה לחשוב.

סליחה שאני מפריעה, אני רק מבקשת הבהרה, כי אתם כל פעם סופרים פה תשעה חברים, אבל לפי מה שכתוב באתר יש לכם רק שמונה חברים. תשעה. שמונה ויושב ראש. או שיש פרסום לא נכון באתר. אני לא יודעת על מה את - - - כתוב, ינון אזולאי, משה ארבל, בועז ביסמוט, עמית הלוי, חנוך צבי - - - אפרת, ליהדות התורה יש מקום שהם לא איישו. הם לא איישו, אבל יש להם מקום. אז מה? השם לא רשום לך, זה נראה לך אחד פחות. אז הם פה? עכשיו הם בתוך זה? כן, בוודאי

ובפרוטוקול השארתם מלכתחילה שיש תשעה חברים?

אני לא שומעת אותך, נועה. את כמות החברים הצבענו, אחרי זה חברים שהעבירו שמות

טוב, בבקשה. בסעיף 1(ב1)(1)(א) להצעת החוק, במקום המילים 'אם הודיע' יבוא 'אם הודיע ראש הסגל של ראש הממשלה'.

אדוני היושב ראש,

אם אתם לא סומכים על ראש הסגל של ראש הממשלה, האמת הכרתי אותו בדיון כל כך מהותי על מימון שני מעונות פרטיים למשפחת נתניהו.

הבן אדם ישב, לא זז שש שעות, יחד עם 13 חברי כנסת מהליכוד, אז גם בסוגיה כל כך מהותית כמו נבצרות של ראש ממשלה אני באופן אישי סומך לחלוטין על ראש הסגל של ראש הממשלה ומציע שתתמכו בהסתייגות הזאת. אתה מאוד משכנע.

מי בעד? מי נגד? תשעה.

לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, לאחר המילים 'לבקשת 60%' יבוא 'לבקשת 45%'. אדוני יושב הראש, אתה מרשה לי לתת לארבל את ההסבר?

טוב, אז על חשבון זמן הנמקה - - - רגע, זה ארוך? אז זה יהיה הנמקה של שלוש הסתייגויות. לא, זה יספיק באחת. שמי המקורי הוא משה קלינגולד, קלינגולד בפולנית זה טורי זהב, הפירוש של הט"ז, ר' שמואל דוד הלוי על השולחן ערוך. כך נקראה משפחתי 14 דורות אחורה, סגל הפך לטור זהב. מהשושלת כאילו?

איך התפוח נפל רחוק מהעץ. זה כל אחד יגיד. בגלל שהעץ גבוה. אני דווקא חושבת קרוב. אני רק אשלים.

עם עלייתנו לארץ בחרו בני המשפחה לעברת את השם מקלינגולד לטור פז, משם הגענו. תעצור בנקודה הזאת. מי בעד ההסתייגות? מי נגד? האמת, אותי הוא שכנע. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) לאחר המילים 'שלושה רבעים מחבריה' יבוא 'וביצע משאל עם טלפוני'. נו, זה ברור. אני אמשיך ואומר שהשם טור פז, באמת היום יש כמה אנשים שמיוחסים לט"ז, פגשתי נגיד את בכיר חסידות גור, הרב יצחק שפירא, גם הוא כמוני 14 דורות מהטורי זהב. יש שני מנהגים מיוחדים לטורי זהב שנשמרו במשפחה,

בהנחת תפילין מי שמכיר אנחנו נוהגים לעשות שתי שינים, אחת פנימה ואחת פנימה, זה רק הט"ז פוסק כמוך, והשנייה, שהיא עוד יותר נדירה, בהדלקת נרות חנוכה נוהגים כל ישראל להניח בצד אחד, כולם עושים גובר והולך, אבל הם מניחים מצד אחד ואנחנו בצד השני של החנוכייה, זה על פי פסיקת הט"ז, שתי מסורות שעברו במשפחה ונשמרו כמעט רק אצלנו.

מי בעד? חמישה.

לא התקבלה.

לא, אנחנו הולכים לפי הבית יוסף, מה נעשה? הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר.

סעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילה 'ממנו' יבוא 'מראש הממשלה'. זה נושא מאוד מאוד חשוב, זה לאפרת. כל החוק הזה מדבר על ממנו, ראש הממשלה כזכר, לא יעלה על הדעת שזה דבר החוק.

התכוון לראש הממשלה אם זכר או נקבה, ולכן מאוד מאוד חשוב שיהיה כתוב 'מראש הממשלה' כשבמקרה הזה הוא יכול להיות זכר או נקבה ולהסיר את המונח הזה של גוף שלישי 'ממנו'. יפה, אני חושב שזה מאוד חשוב. אני ממש חמור מאוד ואני חושבת שהחברים פה חייבים - - - תודה.

יש בעיה שאין פה חברות קואליציה נשים, אז אולי אין מי שתזדהה עם הקריאה שלך. שניים בעד. רגע, בעד כולנו. סליחה, כולם בעד. הנה, אלמוג הצביע איתנו. אלמוג היה בעד, עלינו לשבעה. רגע, מי בעד?

אלמוג, אתה איתנו.

לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר.

אני אתייחס לזה ואני אומר,

כפי שכבר הערתי בעבר, שסוגיית קצב החקיקה הזו, לא קצב שבו אנחנו מחוקקים, גם זה די הזוי, אבל כל האירוע הזה הוא אירוע שכל עיני ישראל יהיו נשואות לו, כלומר יש לנו כאן ראש ממשלה בנבצרות, יש לנו כאן בעיה מהותית שהמדינה לא מתפקדת. זה גם מזכיר את מה שקורה בימינו, אבל נשים את זה שנייה בצד. כן, חנוך, זה ממש מזכיר. עכשיו השאלה כמה זמן זה לוקח, אני חושב שהוספת המילה 'בדחיפות' מוסיפה פה אלמנט מהותי וזה שבאמת מדינת ישראל כרגע צריכה החלטה דחופה מתי מכנסים, ולכן המילה 'בדחיפות' מוסיפה כאן מהות חשובה לחוק.

בועז, שכנעתי אותך, נכון? כמו תמיד.

מי נגד? שמונה. מי נמנע? לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'שלושה ימים' יבוא 'תוך 48 שעות'. יש כאן חשיבות מאוד מאוד גדולה שאם ראש הממשלה נבצר מבחינה רפואית או נפשית להיות נבצר אז יש לפעמים כל מיני פתוגנים - - - את צריכה עזרה, חברת הכנסת מטי צרפתי? לא, הוא מומחית לתחום.

צריך לומר שגב' הרכבי היא דוקטור לנושא. אז המחלות, צריך לתת איזה שהוא פרק זמן מינימלי של התקפה להחליף אותך? מי בעד? לא, רגע, רגע. לא הבנתי את הנימוק. הנקודה לא הובהרה. זו בעיה שלה שהיא לא הצליחה לנמק. מי בעד?

מי בעד?

רגע, איך אפשר להצביע, אני לא הבנתי את הנימוק. זו בעיה שלה שהיא לא הצליחה לנמק.

היא הסבירה את זה בדוגמה. היא רק נתנה דוגמה.

אתם הבנתם? שמונה. מי נמנע?

אבל אני אשמח לסיום הנימוק, זה חשוב לנו להבין. הנימוק הוא באמת אפידמיולוגי במהותו. לא, לא, לא, הצבענו, עוד סעיף ותמשיכי. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, לאחר המילים 'להגשת הבקשה' יבוא 'בכתב'. ברור שזה צריך להיות בכתב כי חלק מהדאגה היא שאם הנבצרות היא נבצרות נפשית אז ההודעה בעל פה יכולה להטות ולהטעות את מקבלי ההחלטות, בטח את יושב ראש הכנסת, ולכן מאוד מאוד חשוב שההצהרה הזאת, האמירה הזאת, תהיה בכתב, גם בכדי שנוכל לתעד את זה בצורה פורמלית וגם יכול להיות שיהיה שיפוט רפואי להודעה בכתב על מנת לוודא שהנבצרות היא על בסיס נפשי. מי בעד? מי נגד? תשעה.

לא התקבלה. הצבעה לא אושר. רביזיה. סעיף 1(ב1)(1)(ב)(1). באיזה מספר אנחנו? 48. אני רוצה לנמק. לפני המילים 'לא כונסה ישיבת הממשלה' ייכתב 'עבר ראש הממשלה על החוק'.

יש לי דוגמה ממש מהיום, אדוני. הקולגה שלך מוועדת חוקה הודיע הבוקר שלמרות שהמתווה החדש של הוועדה למינוי שופטים הודפס רק אתמול בבוקר הוא טען הבוקר שהוא הקדיש יומיים לדיון. אז לא הבנתי איך הוא הקדיש יומיים כי המתווה הודפס רק אתמול בבוקר ולכן אני לא סומך על הספירה שלכם של הימים, אני מתעקש על ספירה של שעות.

אז בוא נדבר על שעות, תיכף נעבור לדקות, אבל בינתיים אני מבקש מכם לתמוך בהסתייגות. מי נגד? תשעה נגד.

לא התקבלה.

סעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, לאחר המילים 'וממלא מקומו' יבוא 'ובנו של ראש הממשלה'. כאן אני חייבת לומר שאנחנו יודעים שעמדת המשפחה מאוד מאוד קריטית להבנה שראש הממשלה יהיה נבצר מטעמי בריאות או מטעמים פיזיים ואני חושבת שאך נכון שבנו של ראש הממשלה יעיד על מצבו הנפשי של אביו או הבריאותי מאחר שאנחנו יודעים שבנו של ראש הממשלה סמוך על שולחנו. אנחנו יודעים את זה מחקיקות קודמות פרסונליות, שהוא סמוך על שולחנו ומאוד מאוד חשוב לו התקציבים שהוא מקבל, הייעוץ המשפטי. סמוך מאוד לשולחנו. סמוך מאוד ולכן זה ילדו ולא ילדיו. אז אני חושבת שעמדת הבן של ראש הממשלה במקרה דנן, כי זה חוק פרסונלי, הוא מאוד מאוד חשוב.

חמישה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 8 נמנעים אין לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק המילה 'אם' תימחק. אני רוצה לנמק את ההסתייגות החשובה הזאת. אני, אדוני היושב ראש, לא אוהב את החוק הזה. לא יכול להיות. עד הרגע הייתי בטוחה שאתה בעדו על מלא. הנה, יש לך כותרת. אני לא אוהב את החוק הזה, הייתי מוחק את כולו, הייתי פשוט מוחק את כולו, אבל אני לא פעם אמרתי שאני באופוזיציה מצדד בתיאוריה של הניצחונות הקטנים אז אני מתחיל מהמחיקה של המילה 'אם'. יפה, אני חושב שזה מאוד משכנע. מי בעד?

מי נגד? שמונה.

שאלה לייעוץ המשפטי.

אתם מאפשרים הנמקה של הסתייגויות לא מהותיות? הנמקה קצרה מאוד. הצבעה בעד 5 נגד 9 נמנעים אין לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילה 'ממלא את תפקידו' יבוא 'מבצע את עבודתו נאמנה'. אני בשמחה אנמק את ההסתייגות הזאת. יש הבדל מהותי בין למלא את תפקידו מלמלא או לבצע את תפקידו נאמנה. אנחנו רגילים שלפעמים ראש הממשלה, זה לא משנה אם הוא ממלא את תפקידו או לא ממלא את תפקידו מבחינת הנוכחות שלו - - - לא,

והתפקיד שלו, אבל בקטע של נבצרות אנחנו באמת צריכים לוודא שהוא לא יכול למלא את תפקידו נאמנה כי אחרת הרי הוא לא ממלא את תפקידו נאמנה ואז הוא יכול להיות מבחינתנו נבצר כבר מעכשיו. אם אנחנו באמת רוצים שזה יהיה על בסיס ענייני אז באמת צריך לוודא שהוא לא מבצע את תפקידו נאמנה.

מי נגד?

הצבעה בעד 5 נגד 8 נמנעים אין לא אושר. סעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'ישיבת ממשלה' יבוא 'מליאת הממשלה'. זה נושא מאוד מאוד חשוב. מליאת הממשלה, הרי אנחנו יודעים שאין הפרדת רשויות אין הפרדת רשויות? אין הפרדת רשויות כי ברק ואשתו, שניהם היו ברשות ה - - - יש מיזוג רשויות.

היום הבן של ראש הממשלה מנהל את כל העסק, אז מה זה משנה? ילדו. אני מזכיר לך שהיה חבר כנסת בליכוד שאנחנו מינינו את אשתו להיות שופטת בבית המשפט העליון.

על עצמם הם לא מסתכלים. רק מחפשים איזה מקרה אחד.

רגע, לא יכול להיות בעל ואישה רופאים? - - - בבית הדין לעבודה, אתה יודע מי ערכאה מערערת מעליה?

ספר לנו, אלמוג. מי הערכאה? זה שורש השחיתות, אתה מבין לאן הגענו? רגע, ספר את כל הסיפור.

זה שורש השחיתות, אהרון ברק ואשתו.

אתה יודע שאתה נגרר לפיליבסטר, וזה לא כי אנחנו מדיחים אותו תיכף. את מי, את אופיר? כן. חשבתי את אריה דרעי. המתנו לך.

הסתייגות מאוד מאוד חשובה, בעצם אנחנו מציעים לשנות את ישיבת הממשלה למליאת הממשלה, אנחנו מאמינים שמכיוון שאין הפרדת רשויות בפועל בין מליאת הכנסת לממשלה אז אנחנו מציעים להגיד את הדברים כאן ועכשיו ולקרוא לזה מליאת הממשלה כי מבחינתנו זה היינו הך הרשות המחוקקת והרשות המבצעת. זה מה שאתם עושים, כרגע אין הפרדת רשויות.

מי בעד? ארבעה. מי נגד?

לא התקבל. הצבעה בעד 4 נגד 8 נמנעים אין לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'הגשת הבקשה' יבוא 'מהודעת ראש הממשלה'. אני חושב שזו הצעה מאוד חשובה, אבל אני רוצה רגע לחזור לסוגיה של ישיבת הממשלה ומליאת הממשלה. יש ויכוח עתיק ימים בקרב העיתונאים מתי אומרים כנס הכנסת ומתי מושב הכנסת. מה ההבדל בין כנס הכנסת - - - כן, יניר קוזין בטלגרם.

מה ההבדל בין כנס הכנסת למושב הכנסת? גם כאן אני חושב שהמינוח הנכון זה לא ישיבת ממשלה אלא מליאת הממשלה. שוב, מדובר בחידוד, בעיניי מאוד מאוד מהותי, אי לכך ובהתאם לזאת אני קורא לכל חברי הוועדה לתמוך בהסתייגות הזו.

מי נגד? שמונה. מי נמנע?

רביזיה. אני רק מבקש מערוץ הכנסת לעשרת הגדולים עם יניר קוזין. זאת הייתה הכוונה מלכתחילה. להתחנף לעיתונאים, זה נראה רע מאוד. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילים - - - איזה מספר אנחנו? 54. מי מנמק? הנושא של הפרסום התקשורתי הראשון הוא חשוב, אדוני היושב ראש, כי כידוע לנו לאחרונה יש נטייה לממשלת ישראל להסתיר דברים קצת בתוך עצמה וחוץ מהדלפות של חברי ליכוד אנחנו לא זוכים לדעת מה קורה בתוך הישיבות ולכן ייתכן מצב שבו לא תהיה הגשת בקשה, אבל הפרסום התקשורתי הראשון הוא זה שיגלה לנו מה קורה בתוך הסיעה הסגורה ואז אנחנו נגלה חבר כנסת כלשהו שמדליף, מקליט מתוך הישיבה ומספר לנו שראש הממשלה נבצר.

זה דמיוני, אבל לדעתי זה יכול לקרות. לכן אני חושב שהפרסום התקשורתי הראשון הוא רלוונטי להצעת החוק הזו בכך שאזרחי ישראל מאותו רגע, גם אם לא הוגשה בקשה, מאותו רגע יתחילו לטפל בזה.

מי בעד? מי נגד? שמונה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1), לאחר המילים 'יכנס את הממשלה' יבוא 'בכפוף לסקר עמדות של מנו גבע'. אדוני היושב ראש, אני רוצה להסתייג מההסתייגות הזאת. אני לא יודע מי ניסח אותה, אבל עשינו טעות קשה - - - לא רק זה,

באופוזיציה לא אפשרו לנו להכניס שמות. מה זה צריך להיות? אז אנחנו נוותר על הנימוק? לא, לא, לא. אני מאוד מכבד את מנו גבע, אבל - - - זה נו גבע, זה מ-נו גבע. השתכנענו. כי אם היינו רושמים פה בכפוף לסקר של מומו פילבר אני בטוח שחברי הקואליציה היו תומכים. תודה. מי בעד? ארבעה. מי נגד? מי נמנע?

חבר הכנסת ארבל, אתה לא משוכנע? אני מנסה. חבר הכנסת ארבל מנסה להצר את צעדינו בנימוק הסתייגויות. אני בלב פתוח ונפש חפצה שומע כל דבר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום 'אי מסוגלות' יבוא 'חוסר יכולת'. נו, ברור. בעצם יש הבדל בין המילה 'אי' לבין המילה 'חוסר'. אי מסוגלות יכולה להיות זמנית ולכן היא יכולה ל - - - אי מסוגלות לנמק הסתייגות. הנושא של חוסר זה אומר על מצב שהוא יותר פרמננטי ולכן יש מקום לדון בנבצרות ראש הממשלה ולכן אנחנו חושבים שיש מקום להחליף את המילה 'אי' במילה 'חוסר'. זה מלמד על עקביות.

מי בעד? מי נגד? שמונה.

לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) במקום המילה 'מחבריה' יבוא 'משריה'.

אני חושב שיש מקום לעקביות בתוך החקיקה, כבר הערתי את ההערה הזו, ולכן אם החליטה הממשלה ברוב של שלושה רבעים משריה ולא מחבריה בעיניי זו הגדרה מדויקת יותר. היא בוא נגיד משאירה פחות ליד המקרה או הספק, למשל כשתחליט ממשלה רנדומלית שחבריה כוללים גם סגני שרים או אולי הם כוללים - - - או אם יש שר שיש לו שני תיקים. בדיוק. למשל שר עם שני תיקים יכול לדרוש שניים. שני תיקים פליליים. אבל יש לי פואנטה יותר חשובה, מה יקרה אם אחד השרים רב עם ראש הממשלה? מאותו רגע הוא יצהיר שהם כבר לא חברים, חבר הכנסת ארבל,

הוא בניגוד עניינים, לא?

זה לא ניגוד עניינים, זה פשוט מריבה והוא כבר לא יהיה חבר של ראש הממשלה, הוא יהיה אויב של ראש הממשלה, חס וחלילה, ולכן מן הראוי שיהיה כתוב 'שריה' ולא 'חבריה'. שריה ושרותיה.

מי נגד? מי נמנע?

רביזיה. סעיף 1(ב1)(1)(ב)(1), במקום המילים 'כי נבצר' יבוא 'כי נמנע'. אדוני היושב ראש, הנימוק שלי יהיה יחסית קצר. אנחנו זוכרים את ההתבטאות של נשיאת בית המשפט העליון כי המבצר לא נפל, אז היות שאנחנו נמצאים בזמנים - - - חכה ליושב ראש הוועדה,

אל תשתמש בנשיאת בית המשפט העליון לצרכי אופוזיציה, זה לא מחזק את אמון הציבור. מעלים בקודש ואין מורידים. היות שאנחנו נמצאים במצב שהמבצר נפל או נמצא בתהליך נפילה, אני לא חושב שיש מקום בהצעת החוק להשתמש בשורש בצ"ר ונרצה להחליף את זה ל'כי נמנע'. יפה, אני חושב שזה מאוד משכנע.

מי בעד? ארבעה.

רגע, חסר אחד מטעמנו? אתם אתמול בלילה ישנתם טוב, לא הייתם בהצבעה. מי נמנע? אתה רוצה שנבדוק את נתוני הנוכחות, אלמוג? סימון, תהיה ערני. הצבעה לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) לאחר המילים 'יכנס את הממשלה' יבוא 'והכנסת'.

לי חשוב לנמק פה ולומר שאני חושב שזו הסתייגות מהותית מאוד. הרי כל מה שאנחנו עושים פה זה לבצר את מעמדה של הממשלה כרשות יחידה וקובעת ולכן מן הראוי שגם החקיקה הזאת שבחטא יסודה תביא מקום לא רק לכינוס הממשלה אלא גם הכנסת כדי שהכנסת תקבל דיווח ברור. הכנסת, מבחינתי גם היה עדיף שהיא גם תצביע. אמנם הממשלה שולטת בכנסת, אבל בואו לא נבלע את הכנסת לגמרי. אם אנחנו נותנים את כל הסמכויות לממשלה, לשיטתכם, מבטלים את הרשות השופטת, נותנים את הכול לידי הממשלה, בואו לפחות ניתן לכנסת איזה שהוא מעמד בתוך החוק הזה שעכשיו אם יש לנו ראש ממשלה בנבצרות אז הכנסת תתכנס, תדון, יעלו הדברים בעד ונגד ולא נבטל את מעמד הכנסת כאילו שהיא נעלמה. מה שנקרא לא עלינו, חבר הכנסת טור פז. תודה.

מי נגד?

חסר מישהו מטעמנו? אז אני אצביע גם. כן, חד"ש-תע"ל לא - - - יש לנו רק שניים ביש עתיד?

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) לאחר המילים 'יכנס את הממשלה' יבוא 'בכפוף לסקר טלפוני'. אני רוצה לומר שההצעה שלנו שטרם כינוס הממשלה יהיה עדכון טלפוני, או בסקר או בווטסאפ, לחברים כי הם צריכים לדעת מה להצביע ואנחנו יודעים שחברי הכנסת מקבלים את העדכון מבעוד מועד מה להצביע בישיבות ולכן אנחנו חושבים שיש מקום לבצע את הסקר הטלפוני, להודיע לחברים מה מצופה מהם להצביע ורק אחר כך לכנס את הממשלה. תודה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(ב)(1)(ב), לאחר המילים 'אם התבקש לכך בבקשה' יבוא 'לא יותר משעתיים מפרסום ההודעה'. אני עקבי לשיטתי, כמו שאומרים, והתייחסתי לכך שבחוק הזה יש יותר חורים מחוק ולמרות שאחד מהם תוקן, כאן זו דוגמה. 'התבקש לכך בבקשה' משאיר ואקום גדול מדי בשאלה תוך כמה זמן הדבר הזה קורה ולכן ההצעה שלנו, ההסתייגות הזאת מציעה שיוקצב כמה זמן בין פרסום ההודעה לבין הביצוע בפועל. אנחנו מציעים שעתיים, אפשר גם להציע זמן אחר, אבל בעיניי ברגע כל כך קריטי, כל כך דרמטי במבנה חוקתי שבו ראש ממשלה יוצא לנבצרות מן הראוי שתהיה קציבה לזמנים ואפשר להגדיר את זה כשעתיים, בשעתיים מפרסום ההודעה אז תתבצע הפעולה הבאה. באופן כללי בכלל לאורך כל הסעיף הזה אני הייתי מעדיף שאנחנו נגדיר לוחות זמנים ברורים. וגם אמרתי שאני חושב שצריך לאחד את האחוזים ואת המספרים פה כדי שיהיה להם איזה היגיון פנימי ולא שרירותיות.

מי נגד?

מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 8 נמנעים אין לא אושר. 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק,

בסדר, משחרר אנשים לוועדה אחרת. תצטרך לסבול אותי פה. לא, אין לי בעיה. החלק הקשה מאחורינו.

אופיר, אתה לא מבין עד כמה החלק הקשה - - - בדיוק מה שרציתי להגיד. זה חלק מהעיוורון אולי, שאתם לא רואים.

אני - - - עד עכשיו היה החלק הקליל. אגב מי שהסתכל אתמול על ראש הממשלה ראה שהוא מבין שהחלק הקשה עוד לפניו.

אדוני היושב ראש, אני כידוע הצעתי למחוק את הצעת החוק ומשלא הצלחתי למחוק את הצעת החוק הצעתי למחוק את המילה 'אם', ומשלא הצלחתי למחוק את המילה 'אם' אני מציע להחליף אותה במילה 'במידה'. הכוונה שלי בעצם שבמידה שאנחנו נחזור לשלטון, ונחזור במהרה, אנחנו נבטל את הצעת החוק הגרועה הזאת. תודה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, לאחר המילים 'ראש הממשלה' יבוא 'או ממלא מקום מטעמו יכנסו את הממשלה'. אנחנו מציעים להחליף את המילה ראש הממשלה, להוסיף או ממלא מקום מטעמו, ואני לא מדברת על ממלא מקום ראש הממשלה, ממלא מקום מטעמו בעניין הספציפי הזה, כי אם ראש הממשלה לא מרגיש טוב אז אכן הוא יכול לשלוח את אשתו או את הבן שלו לדון בענייני נבצרותו ולכן זה לא ממלא מקום ראש הממשלה, אלא ממלא מקום מטעמו לעניין הדיון הספציפי הזה של היותו לא מרגיש טוב או לא שפוי בדעתו. תודה. מי בעד? מי נגד?

מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 7 נמנעים אין לא אושר. רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'יכנס מזכיר הממשלה את הממשלה' יבוא 'יכנס מזכיר הכנסת את הכנסת'.

אני אנמק כאן שבאמת אני חושב שהנקודה הזו היא מאוד מהותית לכך שאנחנו רוצים בנוסף למזכיר הממשלה, או במקום במקרה הזה, לחזק את מעמד הכנסת, להגדיל את הכנסת כריבון ולכן הכינוס - - - שבג"צ לא ישמע אותך. ולכן שמזכיר הכנסת יכנס את הכנסת, יש לזה ערך מיוחד על מנת שהכנסת תוכל לדון במצב יוצא הדופן הזה של נבצרות. אני לא יודע אם לקבל החלטות, היא כמובן יכולה גם לקבל החלטות, אבל בוודאי להיות מודעת למשבר החוקתי הזה ולכן אני מציע שהכינוס שיתבצע פה בעקבות המצב היוצא דופן הזה יהיה של הכנסת על ידי מזכיר הכנסת.

ארבעה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 8 נמנעים אין לא אושר.

לאחר המילים 'לא כונסה ישיבת הממשלה כאמור תוך שלושה ימים מהגשת הבקשה' יבוא 'יוכרז על נבצרותו של ראש הממשלה באופן אוטומטי'.

לכנס את הישיבה ולכן אנחנו חושבים שבמידה והממשלה בוחרת שלא להתכנס מאינטרסים אישיים ופרסונליים של חברי הממשלה, שטוב להם שראש הממשלה לא כשיר, אז אנחנו חושבים שבמקרה כזה הנבצרות תיכנס לתוקף באופן אוטומטי.

מי בעד? מי נגד? שמונה.

הצבעה לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום 'ממלא מקום' יבוא 'ממלאת מקום'. אני לוקח לעצמי את הזכות לנמק את ההסתייגות החשובה הזו. אדוני יושב הראש, אנחנו רואים פה קואליציה עם מעט מאוד נשים, אנחנו רואים פה ממשלה עם מעט מאוד נשים, אנחנו רואים פה דרג מבצע עם מעט מאוד נשים, אנחנו רואים פה הרבה מאוד חברי קואליציה גברים. בעצם לנשים אין כמעט מקום כאן. פספסת, אחמד טיבי סיפר שיש היום איזה יום אישה והוא הראה לי תמונות עם אמא שלו מקודם. אנחנו שחררנו את הנשים, אנחנו לוקחים את העבודה עלינו והן הלכו לטייל. אנחנו מכבדים את הנשים שלנו. אני חייבת להגיד לך שאני בטוחה שזה בא ממקום טוב ואוהב, אבל לתפוס עלינו ככה עליונות של דואגים לנו - - - מזל ששחררתם, כל הכבוד. משחררים אותנו. זה יותר גרוע מאשר היית אומר אנחנו רוצים - - - לא הבנת, אנחנו מנוהלים, אנחנו לא מנהלים את הנשים.

שחררתם, תודה רבה. אפרת, לא התחברת לשחררנו את הנשים. אפרת, התרגשת אתמול?

ממש.

זה היה נימוק שלוש דקות. אני שמחה שגם חברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה שחררו היום את הח"כיות שלהם. מי בעד? הנשים שלנו לא צריכות עזרה, הן חזקות מספיק.

זה מה שאני אומרת.

לבקש יתרון מסוים זו חולשה. יוליה ואפרת נגד, תודה. יש לנו 11 נגד.

יש שלום בבית הזה.

לא התקבלה. אפשר לעשות מחדש את ההצבעה הזו? היה פה שיח ובלגן. עם כל הכבוד. אופיר, היה פה ברדק, לא ראוי.

תשאלי את ואטורי מה להצביע. מי נגד? תשעה. מי נמנע?

רביזיה. אוה, טוב שוולדי חזר. איזה מספר אנחנו? 67. סעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, לאחר המילים 'אם החליטה הממשלה' יבוא 'והכנסת'. אני כעומד על זכותה של הכנסת כריבון להיות חלק מהצעת החוק הזו, אתם באופן שיטתי מוחקים את הכנסת ומשתלטים עליה. כאן אני חושב שהחלטת הממשלה צריכה במקום זה להיות החלטת הכנסת, בואו ניתן לכנסת לקבל החלטה. נכון שאתם שולטים גם בכנסת, אבל אני חושב שהעובדה שבסעיף הקודם דיברנו על דיון בכנסת ועל כינוס של הכנסת ועכשיו אנחנו מדברים על החלטת הכנסת, נותן מקום לבית הזה, נותן מקום לכנסת לקבל החלטות לגבי נבצרות, דבר כל כך קריטי של ראש ממשלה, בעיניי היא דרמטית.

מי בעד? חמישה. מי נגד? שמונה.

רביזיה. אני יכול לבקש רביזיה על הכול כדי לחסוך לוולדימיר? כן, אני בעד שנעשה רביזיה על הכול.

אה, בכיף. אבל רביזיה על הכול בלי קשר. אבל תודה על הכוונה. אנחנו כאן לרשותך. סעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'לא כונסה הממשלה כאמור' יבוא 'לא כונסה הממשלה לדון בנבצרות ראש הממשלה'. המילה 'כאמור' היא קצת עמומה. אנחנו פה מדברים וגם דיברנו על כל מיני מילים שאפשר להבין אותן אחרת, אנחנו חושבים שצריך לומר מפורשות נבצרות ראש הממשלה וצריך להגיד כמה שיותר פעמים נבצרות,

כי מדובר בעצם בחוק פרסונלי של נבצרות ראש ממשלה ולכן אנחנו חושבים שחשוב שבכל מקום שבו יש איזה שהוא ספק על מה הדיון שיהיה כתוב מפורשות נבצרות ראש הממשלה מטעמים פיזיים,

תודה. מי בעד? חמישה. מי נגד?

לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) במקום המילים 'יכנס מזכיר הממשלה את הממשלה' יבוא 'יכנס יושב ראש ועדת חוקה את - - - טוב, אדוני היושב ראש, אני חושב שזה ברור. זו הסתייגות חשובה. אחרי שיושב ראש ועדת חוקה מינה את עצמו, מנסה למנות את עצמו לחבר הוועדה למינוי שופטים, אני סמוך ובטוח שהוא ישמח גם להיות חלק מתהליך ה - - - זה בוטל כבר. זה בוטל, אתה צריך לבטל את ההסתייגות. הרב פינדרוס, אל תיתן לעובדות להרוס את הסיפור. אני בטוח שיושב ראש ועדת חוקה ישמח להיות גם חלק מתהליך, לא עלינו כמובן, הוצאת ראש ממשלה לנבצרות. לכן אני מציע להכניס את התיקון החשוב הזה וקורא לכל חברי הוועדה לתמוך בהסתייגות מספר 69. תודה.

חמישה.

שמונה.

לא התקבלה. הצבעה בעד 5 נגד 8 נמנעים אין לא אושר.

כמה הסתייגויות יש ליש עתיד?

כגודל הסיעה. 130 ומשהו. לא כל כך הרבה. יש עתיד להסתייגויות של יש עתיד. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום המילים 'אם הודיע' יבוא 'אם הודיעה היועצת המשפטית לממשלה'. ברור שאם הודיעה היועצת המשפטית לממשלה. לא, זה לא כל כך ברור. זה לא ברור כי זה לא בחוק. אז זהו, אז אני אומר שכאנשים שדוגלים בהפרדת רשויות, הרי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה לביקורת השיפוטית ולתפקיד שממלאים שומרי הסף בתפקידם של נבחרי ציבור. שומרי הסף הם נשמת אפה של הדמוקרטיה. זה לא יעלה על הדעת שנבחר ציבור יחשוב שאין לו שומרי סף. למרות שבזמנו ראש הממשלה טען שהחסינות היא נשמת אפה של הדמוקרטיה. ולא יעלה על הדעת שנבחר ציבור, גם אם זה חבר כנסת, ראש ממשלה או ראש עיר, יחשוב שיש לו, בעצם הוא לא נתון לשום ביקורת שומרי סף בתקופה שבין הבחירות.

מי בעד? חמישה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? לא התקבלה.

אופיר, מה ההגדרה החוקית של הנמקת ההסתייגות? 30 שניות, זה ההגדרה? תשאל את זה תוך כדי ההסתייגות.

אני שואל ברצינות, כי אני רואה שאתה קוצב זמנים. אני מנסה להבין מה הם. קודם כל אין פה אחד שקיבל חצי דקה למרות שאמרתי שאני אתן חצי דקה ואני מאפשר לכם יותר.

אבל איפה רשום חצי דקה? סתם כדי לדעת. לא צריך שזה יהיה רשום, זה - - - זה נתון לשיקול דעת של יושב ראש הוועדה? שיקול דעת של - - - ולא היה פה אחד שקיבל חצי דקה. לא, ברור, אבל מה התקדימים בכנסת אומרים? אייל, זו ההגדרה? קביעת מסגרת הזמנים נתונה לשיקול דעת היושב ראש ובלבד שהוא הודיע את זה גם בתחילת הדיון והוא הודיע את זה בתחילת הדיון. שימו לב שגם מבחינת הנחיית היועצת המשפטית, שגם חבר הכנסת ארבל הפנה את תשומת הלב לגבי האם ההסתייגויות מהותיות או לא מהותיות, ההסתייגויות עצמן מבחינת איך שהן מובאות אינן נמצאות במהות ועדיין ניתן כאן זמן נימוק לכל אחת מהן. אוקיי, תודה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, במקום המילים 'שלושה ימים' יבוא 'יומיים'. אני רוצה לומר שברגע שהחליטה הממשלה על נבצרות ראש ממשלה לוחות הזמנים צריכים להיות מאוד מאוד מהירים ואי אפשר לקחת את הזמן, עוד יום ועוד יום ועוד יום. אם יש מצב שבמדינת ישראל יש ראש ממשלה שאינו מתפקד האישור של הנבצרות שלו צריך להיות הכי מהר שניתן ואנחנו פה מציעים כמובן שזה יהיה לפחות תוך יומיים ולא תוך שלושה כי הזמן הוא לרעתנו. תודה, רק שאתם ביקשתם שלושה ימים. מי בעד? מי נגד?

זה היה רעיון שלכם שאימצנו. מי נמנע? לא התקבל. הצבעה לא אושר. רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, במקום המילים, 'ותובא לאישור ועדת הכנסת', יבוא 'תובא לאישור ועדת הכספים'. אדוני היושב ראש, שנינו היינו מרכזי הקואליציה בוועדת הכספים בתקופות שונות, באמת היה לי את הכבוד להחליף אותך בתפקיד החשוב הזה ואני אומר, אדוני היושב ראש, זו הצעת חוק באמת חשובה, היא קריטית בהרבה מאוד מובנים, ואם ועדת הכספים, כפי שראינו לפני מספר שבועות, יכולה ברוב קולות להחליט שההפיכה המשטרית לא תשפיע על כלכלת ישראל ודאי שהיא יכולה להשתלב גם בהליך של הנבצרות. זה מאוד מאוד הגיוני, מאוד מאוד חשוב. באמת מדובר בוועדה אחת החשובות בכנסת ישראל. אני קורא לכל חברי הוועדה לתמוך.

מי נגד? אל תעדכן את גפני שהייתי נגד. מי נמנע?

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר המילים 'ותובא לאישור ועדת הכנסת' יבוא 'אלא אם כן סיעות האופוזיציה יאשרו את החלטת הממשלה והודיעו על כך בכתב למזכיר הכנסת'. אני חושב שזו הסתייגות מאוד חשובה כי היא נותנת כאן שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה אישור ועדת הכנסת ואישור שנייה זה שסיעות האופוזיציה מאשרות את ההחלטה ומודיעות על כך למזכיר. אני חושב שההסתייגות הזו נותנת מעמד לסיעות האופוזיציה שלא מייתר את ועדת הכנסת, לא גובר עליה, אלא מעמיד פה שתי אפשרויות ואז במצב כזה אם סיעות האופוזיציה אישרו בעצם מתייתרת ישיבת ועדת הכנסת. בעיניי זה הליך פרלמנטרי מאוד ראוי וגם ייצר, זה לא בדיוק איזון, אבל עוד קול לאופוזיציה שכשתגיעו לשם במהרה בימינו אמן גם לכם יהיה קול. תודה. מי בעד ההזיה? מי

הם רוצים שיושב ראש האופוזיציה יקבל את ההחלטה.

זה נכנס לפרוטוקול שאתה אומר כזה דבר. זה לא ראוי. עד עכשיו התאפקת יפה, אופיר. האמת היא שהחוק הזה הוא הזיה, אתה צודק. רגע, יש לי, יש לי, יש לי, מי בעד ההזיה? כולנו בעד ההזיה. אתם לא מבינים, אני מבין, אדוני היושב ראש, שכששאלת מי בעד ההזיה התכוונת להצבעה על כל החוק? אז אי אפשר לעבור להצבעה על כל החוק לפני שנימקנו הסתייגויות וסיימנו להצביע על ההסתייגויות. ההזיה היא שאתמול בלילה ישבתם 12 שעות ולא באתם להצבעות אפילו,

אלמוג, תבדוק את העובדות. להצבעה הסופית על החוק תשאל מי בעד ההזיה. יש לי שאלה משפטית, אם הצבענו על הזיה האם זה אומר שהצבענו על

טוב, נגמר. לא, אדוני, צריך להצביע שוב על ההסתייגות. בהפרדת רשויות בדמוקרטיה - - - אני אסביר. אני אנצל את חצי הדקה שיש לי. תודו שהוא העיר אתכם, יושב ראש הוועדה. בדיוק. טור פז אמר שבמהרה בימינו תחזרו לאופוזיציה, זו הייתה הכוונה שלי להזיה, לא ההסתייגות. לא, אין בעיה, עכשיו בוא נצביע על ההסתייגות. הצבענו. לא הצבענו על ההסתייגות. ההזיה היא שבאופן עקרוני מה שטוענים פה חברי האופוזיציה שמי שצריך לקבל החלטה האם יש נבצרות או לא זה יושב ראש האופוזיציה. לא, לא הבנת. חבר הכנסת פינדרוס, לא קראת את ההצעה נכון. 75% מחברי הממשלה - - - לא, טור פז, לא, עצור. אלמוג, זהו.

אני אנמק בפעם הבאה ואני אסביר לפינדרוס. בבקשה, בדיוק. לטובת יש עתיד תנו לוולדי לנמק. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, במקום 'שני שליש מחבריה' יבוא 'רבע מחבריה'. על שלושה פשעי דמשק, פינדרוס. לא קראת את החוק, לא קראת את ההסתייגות ולא הקשבת לדבריי. אנחנו לא מנסים לגבור על כוחה של הקואליציה, אלא הצענו כאן אופציה נוספת, מה זאת אומרת? או שתהיה ועדת הכנסת או לא צריך את ועדת הכנסת כי האופוזיציה מודיעה. הדבר הזה הוא לא לגריעותא, הוא לטיבותא כי הוא מייתר צורך נוסף של הקואליציה ולכן אין פה - - - היושב ראש, אני כמעט משתכנע, אתה רוצה לעבור להצבעה?

כדאי לך לתמוך בדבר הזה כי הוא באמת לא פוגע, הוא רק תוספת שנותנת לממשלה כוח נוסף. תודה. מי בעד?

מי נמנע?

הצבעה לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר המילים 'החלטת הממשלה תעמוד בתוקפה למשך שלושה ימים' יבוא 'אלא אם כן הביעו שני שליש מסיעות הבית את הסכמתן לנושא, אז יהיה הנושא מאושר באופן מיידי'. אז כאן בדיוק אני רוצה לחזור ולחדד את הסוגיה שכשיש ראש ממשלה שהוא בסטטוס של נבצרות או לקראת נבצרות אלמנט הזמן הוא מאוד מאוד דחוף ולכן במידה שיש הודעות של הסיעות, שני שליש מהסיעות, אז הנבצרות צריכה להיכנס לתוקף באופן מיידי. יש כאן חשיבות להחזיר את המינהל התקין ואת הסדירות הניהולית כמה שיותר מהר, ולכן אם כבר יש הסכמה שראש הממשלה לא מתאים למלא את תפקידו אז צריך להכניס את הנבצרות לתוקף עד כמה שיותר מהר ולא למשוך את זה בעוד ימים.

מי בעד? ארבעה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? לא התקבל.

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר המילים 'יסוד חוות דעת רפואית שניתנה' יבוא 'רופא הכנסת'. אני כבר בדיונים,

הערתי את ההערה הזו שלצערי לא התקבלה, שכשאנחנו מדברים על חוות דעת רפואית בעיניי צריך להגדיר מיהו הנותן אותה. הרי כולנו יודעים שיש היום תעשייה של חוות דעת, למשל אם אתה רוצה לקבל פטור מהצבא, יש אנשים שאצלם זה לא תיאורטי, אז הם מקבלים פטור על סמך איזה רופא שהם מוצאים - - - או הרב. לא, אני מדבר על רופאים בלבד. לכן חוות הדעת הרפואית שניתנה יכולה להיות מפוקפקת. לכן אני הצעתי שמי שייתן את חוות הדעת הזו יהיה רופא הכנסת כי הוא אדם רציני - - - אבל מה עם הפרדת רשויות? אני חושב שזו הצעה ראויה שמוסיפה להצעת החוק.

מי בעד? ארבעה. מי נגד? שמונה.

לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 8 נמנעים אין לא

לאחר המילים 'שניתנה על פי כללים' יבוא 'שקבע רופא הכנסת בדיון מיוחד בוועדת הבריאות'. אנחנו סבורים - - - מטי, אבל אולי בפה אחד נקדם בברכה את צביקה סלוצקי, שהוא מאיגוד ערים כנרת, שהוא עושה עבודה נהדרת וחשובה לחיזוק הפריפריה. ברוך הבא. ברוך הבא, אדוני. את מצדדת באכילת דגים? וואו וואו, בפריימריז הבא הלך עלייך יחד עם - - - אני לא אוכלת. אני צמחונית כבר 50 שנה. אז תפסיקי עם מסעות הרצח האלה, די. זה הפריימריז היחידי שאחד בוחר 24. אפשר הצעה לסדר היום? אולי לפני שנמשיך בהנמקת ההסתייגויות סלוצקי, שהוא מומחה גדולה, ילמד אותנו איך מטפלים בסוגיית הנבצרות באיגוד כנרת. יכול להיות שנלמד מזה לטובת החוק הזה.

אנחנו חושבים שנכון יהיה שוועדת הבריאות תחווה את דעתה יחד עם רופא הכנסת כי זה בעצם ועדה שהיא מקצועית. אנחנו יודעים ורגילים, לצערנו, שהוועדות לא עוסקות בתחומי עיסוקן בתקופה האחרונה ומקיימים כל מיני ועדות מיוחדות לעניינים שונים, אבל ועדת הבריאות בהחלט דעתה חשובה.

מי בעד? ארבעה. מי נגד? אדוני היושב ראש, שנינו יוצאים לריב בערוץ הכנסת, אז אותי תחליף מטי לדקות הקרובות. מי נמנע? לא התקבלה.

ואטורי, אתה צריך מחליף. לא נורא, יש שבעה על חמישה. לא, אבל היציאה של עידן רול זה בתיאום עם הליכוד? אחמד טיבי שואל. יציאה מאיפה, מהארון? מה זאת אומרת יציאה? דבר יפה, אנחנו בוועדה. מהוועדה, הוא יצא מהוועדה. בבקשה, אייל. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר המילים 'אישרה ועדת הכנסת' יבוא 'פה אחד'.

אפשר הפסקה חמש דקות?

יש פה רוב קואליציוני בסכנה, הקואליציה מתפרקת. מי בעד? מה אנחנו? מה זה משנה? עוד הזיה. 78. מי בעד? מי נגד?

הוא הקריא, אף אחד מכם לא מנמק. אבל לא נתת. אני אמרתי, חיכיתי, מה?

שבעה נגד. היה פה שילוב - - - ולדימיר, היה שקט רועם. בסדר, היה שקט, לא יהיה שקט יותר.

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, במקום המילה 'רשאית' יבוא 'מחויבת'. נו, זה ברור. אנחנו לא חושבים שיש מקום לשיקול דעת אלא צריכה להיות המילה מחייבת. כך ראוי. לא יכול להיות מצב שיש פה בעצם אפשרות לבחירה, זה צריך להיות - - - איזה תגבורת משפטית הביאו לפה. תודה. מי בעד? שלושה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? הייתי בעד, אני מצטערת. לפרוטוקול, מטי גם נגד. לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, במקום המילים 'שבעה ימים' יבוא 'שבע שנים'.

זה בעצם מתקשר עם תקופת ההתיישנות ולכן החלטנו שזה חידוד שראוי שיבוא לידי ביטוי לקראת קריאה שנייה ושלישית. ראוי שגם חברי הקואליציה יחשבו פעמיים ויתמכו בתיקון החשוב הזה.

מי בעד? מי נגד? שמונה.

לא התקבלה.

ארבעה. הצבעה בעד 4 נגד 8 נמנעים אין לא אושר.

אני רוצה לומר, בהצעת החוק מדובר על שבוע, אבל אנחנו חושבים שאפשר ביום ראשון כי בתקופה האחרונה אנחנו עדים שהכנסת פועלת בימי ראשון כביום שבשגרה ולכן אנחנו חושבים שיום ראשון הראשון מיום ההחלטה, ואז בעצם מאחר שימי ראשון הם ימי עבודה רגילים בכנסת ואתם מכנסים ביום השבתון של הנוצרים את הכנסת, את הוועדות, את המליאה, בלי שום היסוס - - - תודה. יום השבתון של הנוצרים. יום השבתון של הנוצרים. תכבד, מה יש? כן, מי בעד?

שבעה. מותר להצביע גם בעמידה?

ארבעה בעד? תעשה שוב - - - מי נמנע? לא התקבלה.

שאלו אם עידן רול תיאם איתך את היציאה מהוועדה.

אסביר לך למה הוא יצא. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, במקום המילים - - - לא, ברור למה הוא יצא, הוא צריך לעזור לרע"מ תע"ל לנסח את ההסתייגויות, שלא תהיה תקלה כמו בהתנתקות. 82. עשו לכם תרגיל יפה אתמול בביטול ההתנתקות. הרי אחרי שהם לא הגישו הסתייגויות לחוק כזה זה מה שנשאר להם. תרגיל יפה. אלקין, חבל. האמת, זה היה תרגיל יפה. אתה יכול להרחיב למי שנרדם באותן שעות? בהצבעה בקריאה שלישית על חוק ביטול ההתנתקות הפכו את זה להצעת אי אמון ואז אלקין וגדעון לא יכלו להצביע. רע"מ חד"ש תע"ל ומפלגת העבודה חברו יחד כדי להגיש אי אמון בין קריאה שנייה ושלישית. אני מסביר לח"כים החדשים. ואז פתאום, לא יודע למה, הפנים של אלקין התכרכמו. לא יודע מה הסיבה. אני אענה לך. וגדעון. אני אסביר, חבר הכנסת טיבי. הפנים שלי התכרכמו הרבה קודם, כשהסתכלתי על ההסתייגויות לחוק הזה גיליתי שכל סיעות האופוזיציה הגישו חוץ מרע"מ תע"ל חוץ מחד"ש תע"ל ורע"מ, דווקא לסיעות האלה לא היו הסתייגויות מהחוק. אין סיעה בשם רע"מ תע"ל, אגב. הייתה פעם. זיכרונה לברכה. תודה. מי מנמק? 82. אנחנו סבורים שמשאישרה הממשלה את הנבצרות וזה עובר לכנסת ישראל אז אין חשיבות ל'אישרה ועדת הכנסת', אלא מספיק להגיד 'ותובא לידיעת ועדת הכנסת' כי כבר אנחנו למדים שזה איזה שהוא הליך פורמלי, כי מה שמחליטה הממשלה מגיע לכנסת, ועדת הכנסת לא ממש שחקן.

ארבעה. מי נגד?

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר המילים 'ניתנה מטעמי בריאות' יבוא 'פיזיים או נפשיים'. אנחנו כאן רוצים שוב לחדד, לאורך כל החוק מדובר כאן על נבצרות מטעמים פיזיים או נפשיים ולכן אין מקום לאיזה שהיא אמירה גנרית מטעמי בריאות, אלא יש לדייק כפי שהחוק התכוון מלכתחילה, וצריך לכתוב פיזיים או נפשיים למען הסר ספק שלא מדובר למשל בראש ממשלה שיש נגדו כתבי אישום או שהוא מנוע מטעמים של הליכים משפטיים. זה צריך להיות מפורש.

מי נגד? שמונה. מי נמנע?

הצבעה לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר 'אם אישרה ועדת הכנסת' יבוא 'לאחר שקיימה בנושא שני דיונים לפחות'. הרי זה ברור. אנחנו הולכים פה לפי עיקרון מיצוי הדיון. הסוגיה כה חשובה וקריטית למערכת הפוליטית כמו נבצרות של ראש ממשלה, אנחנו סבורים כי דיון בודד בוועדת הכנסת בהחלט לא יכול למצות את התהליך החיוני ולכן אנחנו מציעים להוסיף דיון נוסף. מאותו רציונל אני חושב שיש מקום שהפעם חברי הקואליציה יתמכו בהסתייגות החשובה הזאת. תודה רבה, אדוני.

מי בעד?

מי נגד? שבעה.

לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 7 נמנעים אין לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק במקום 'היא תהיה' יבוא 'ועדת הכנסת תהיה'. שוב, אנחנו חייבים שהדיוק בניסוחים של המשפטים יהיו מדויקים, שיהיה ברור מתי זה ועדת הכנסת,

שלא יחשבו ש'היא תהיה' למשל יכולה להיות רעיית ראש הממשלה או יכולה להיות היועצת המשפטית לממשלה ולכן מאוד מאוד חשוב שיהיה מצוין ועדת הכנסת ולא 'היא תהיה'.

מי בעד? ארבעה. מי נגד? שבעה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2), לאחר המילים 'תקופת נבצרות' יבוא 'לראש הממשלה בגין חוסר יכולת לתפקד'. טוב, אדוני היושב ראש, האמת שאנחנו עדים בחודשים האחרונים לראש ממשלה שהוא מפגין חוסר יכולת לתפקד, חוסר יכולת לתפקד בתחום הביטחוני, בתחום הכלכלי, בתחום החברתי. ראינו רק הבוקר את האזהרות החמורות של בכירי משרד האוצר על ההפסד הצפוי להכנסות המדינה מההפיכה המשטרית ולכן בחרנו לנכון לחדד את הסוגיה הזאת גם בנוסח של הצעת החוק לקראת קריאה שנייה ושלישית. וקוראים לחברי הוועדה להצביע בעד. יש עליות בבורסה. אשטרום ב-4.8, תדיראן ב-3 - - - תודה.

שבעה.

הצבעה בעד

למרות ההודעה על הרפורמה? למרות, למרות.

אתה רוצה לדבר על מגמות? פיחות מעל 4%. רגע, ולדימיר. תנו לאייל להקריא. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר המילים 'ותבוא לאישור ועדת הכנסת' יבוא 'אשר תהיה רשאית להפוך את החלטת הממשלה אם ייראה נכון בעיניה'. אנחנו הרי עסקינן במצב שבו הממשלה מחליטה על נבצרות גם כשראש הממשלה לא מבקש. אנחנו סבורים שצריך להשאיר לראש הממשלה את החופש להשפיע על ועדת הכנסת לשנות את דעת הממשלה כי אנחנו יודעים שראש הממשלה הוא בעצם זה שקובע. לכן נכון שוועדת הכנסת תוכל לשמוע לדעת ראש הממשלה.

מי בעד? ארבעה. מי נגד? שבעה.

לא התקבלה.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר המילים 'ותבוא לאישור ועדת הכנסת' יבוא 'כאשר את הדיון בנושא ינהל חבר ועדה מטעם האופוזיציה'. אדוני היושב ראש, הרי זה ברור. זו הכנסת השלישית שלי ואנחנו רואים כיצד הכנסת, במיוחד הכנסת הזאת, הפכה לחותמת גומי של הממשלה, חותמת גומי של הקואליציה, ולכן אני חושב שכדי באמת לתת לתהליך הנבצרות או הוצאת ראש הממשלה לנבצרות באמת נפקות אחרת אפשר לתת לנציג האופוזיציה, למשל לחבר הכנסת מנסור עבאס, לנהל את הדיון.

הצבעה בעד 4 נגד 7 נמנעים אין לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) להצעת החוק, לאחר המילים 'ותבוא לאישור ועדת הכנסת' יבוא 'אשר תנהל דיון חסוי בנושא'. אנחנו כאן סבורים שמאוד מאוד חשוב לשמור על כבודו של ראש הממשלה ואם יש איזה שהיא מחלה נפשית שנכונה לה הצנעה ולא כדאי שזה יהיה - - - אנחנו כל כך מאמינים לכם. זה ייקבע בכללים שייקבעו בוועדת הכנסת. לכן יש כאן איזה שהוא חידוד שכשדנים בבריאותו - - - בכללים זה ייכנס. אנחנו מנסים להשאיר כמה שפחות חורים. ההסתייגות הזאת תיכנס בכללים. מי בעד? מי נגד? שבעה.

לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 7 נמנעים אין לא אושר.

'ועדת הכנסת תבחן את החלטת הממשלה'. ושוב חידוד במטרה באמת להשאיר כמה שפחות חורים בנוסח. אנחנו מחדדים את הנושא של - - - בליאק, אבל - - - של ההסתייגות הזאת. אנחנו סומכים על יושב ראש ועדת הכנסת יותר מאשר - - - בוא נפתח את הדיון, בוא באמת פעם אחת נפתח את הדיון ונדבר ברצינות על ההסתייגות. זו הסתייגות חשובה, חנוך. בין החשובות. אני מאוד שמח שאתה מגיב. קודם כל התעוררת, בוקר טוב, אז אתה איתנו, ואני מציע שתתעמק. זו הסתייגות חשובה, זו הסתייגות מהותית שמוסיפה חידוד קריטי להצעת החוק הזאת. אני מאוד מקווה שהפעם אתה תצביע - - - תודה.

מי נגד?

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) להצעת החוק, לאחר המילים 'מיום החלטתה' יבוא 'ולבחור את ממלא מקום ראש הממשלה'. יש חשיבות בעצם ההכרזה של ראש הממשלה כנבצר להיות בטוחים מי ימלא את מקומו וזה משהו שצריך להיאמר מפורשות בחוק.

שלא יהיה מצב שבו אנחנו מכריזים על ראש ממשלה כנבצר ובעצם ממלא מקומו לא הוגדר בצורה סדורה. העמימות הזאת היא בטח לא טובה ליציבות ה - - - תודה. עמימות היא לא טובה. לטובתכם נכתוב את השם יריב לוין.

מי נגד? שבעה. מי נמנע?

הסתייגות 92 היא הסתייגות מוזרה שאנחנו לא נצביע עליה. באיזה שהוא שלב היינו חסרי מילים. אנחנו מציעים להחליף את כל הסעיף בפסיק. 93. רביזיה על 92. בחוק יסוד הממשלה בסעיף 47 ייווסף סעיף - - - - - - כמו תינוק, כל שעתיים קמתי ובכיתי. כמו תינוק,

כל שעתיים התעוררתי לבכות על מר גורלה של המדינה הזאת. איך היה אתמול לשבת על מקומו של עידן רול, חבר הכנסת אלמוג כהן?

אבל את מאכילה את יאיר לפיד בלילה כשהוא בוכה? מי מאכיל אותו? לפי זה, חבר הכנסת אלמוג כהן, שאיתמר בן גביר לא הגיע אפילו להצבעה על חוק ההתנתקות אני מעריך שהוא זה שמאכיל את יאיר לפיד. יכול להיות, יכול להיות. הוא עלה ל-180 CC. ומחירי התמ"ל זה משהו שצריך לדון עליו גם, כי זה קשור ישירות ליאיר. (היו"ר חנוך דב מלביצקי) סעיף 93. בחוק יסוד הממשלה בסעיף 47 יתווסף סעיף קטן (ד), 'תחילתו של כל תיקון לחוק זה שיבוצע החל מהכנסת ה-25 ואילך תהיה אך ורק מהכנסת הבאה ולאחריה על מנת להבטיח את יציבות המשטר הדמוקרטי במדינה'. שים לב, אדוני היושב ראש החלופי, שים לב. לא, אני ממלא מקום, לא יושב ראש חלופי. לא יושב ראש חלופי, ממלא מקום. על חלופי, נראה לי שצריך תיקון חקיקה. אנחנו רואים ראש ממשלה שמתקשה לתפקד, באמת אולי אפילו הלכה למעשה נבצר ממנו למלא את תפקידו,

וזה אבל גדול, אדוני היושב ראש, על מנת להבטיח יציבות המשטר בעת הקשה הזאת אנחנו מציעים להחיל את הצעת החוק, שנכון היא מיותרת, נכון שהיא פרסונלית, אבל עדיין היא איתנו, להחיל אותה מהכנסת ה-26 כאשר אנחנו כמובן נתחלף במקומות. וגם מאחר וגם כשבחרו את ראש הממשלה חוק הנבצרות היה כמו שהוא ולכן לא נכון לשנות את כללי המשחק תוך כדי תנועה נכון שזה יהיה מהכנסת הבאה.

מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 7 נמנעים אין לא אושר. רביזיה. בחוק יסוד הממשלה בסעיף 16 יתווסף סעיף קטן (ד), 'מפאת חשיבות סעיף זה להבטחת המשטר הדמוקרטי בישראל לא ניתן יהיה לבטל את סמכותו של בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק לבחון חוקיות וחוקתיות שינויים שיתבקשו להיערך בו, בין אם בהצעת חוק פרטית, ממשלתית או בהצעת חוק מטעם ועדה של הכנסת'. כל דבר, אדוני היושב ראש, ממלא מקום יושב ראש הוועדה, כל דבר שיחזק את בית המשפט העליון, כי אני חושב שהוא שומר הסף החשוב במערכת השלטונית של מדינת ישראל, אז כל דבר שיחזק אותו ויבטיח את קיום החוקים של מדינת ישראל בהתאם למצב הקיים אנחנו כמובן נתמוך בו. ואני קורא גם לכל חברי הקואליציה לתמוך. מי בעד? מי נגד?

רביזיה. 95. אתה לא שואל מי נמנע. שים לב. ראיתי שכולם הצביעו. לא, אתה רואה - - - חשוב לך שאני אשאל מי נמנע?

בסדר, מהבאה אני אשאל מי נמנע.

זה עוד שתי שניות, כפול כל ההסתייגויות, תעשו חשבון כמה זה. אני מכיר את זה מקרוב, לכן אני מסכים איתו. חבר הכנסת אזולאי, אבל עדיין צריך לעשות את זה.

95. בחוק יסוד הממשלה, בסעיף 44, יתווסף סעיף קטן (ג), 'על אף האמור בסעיף קטן (א) הרוב הדרוש לאישור סעיף 16 לחוק זה הינו 90 חברי כנסת בקריאה ראשונה,

כבר הצבעת בלי נימוק, אפרת? לא, מי מנמק? אני מנמק. כפי שנימקתי עשרות הסתייגויות חשובות גם ההסתייגות הזאת, אדוני היושב ראש, ממלא מקום, היא חשובה ביותר. הרוב המיוחס הזה יבטיח את הסבירות בהחלטה שחברי כנסת בבואם לבחון את סוגיית הנבצרות של ראש הממשלה. אני באמת מציע לכם הפעם להתעמק קצת יותר ולתמוך בהסתייגות החשובה הזאת.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

96. בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(3) להצעת החוק, במקום 'שבעה ימים' יבוא '70 ימים'. אנחנו סבורים שמאחר שהסעיף הזה מדבר על 'לא הגיש ראש הממשלה חוות דעת רפואית בהתאם לכללים שקבעה ועדת הכנסת', מאחר שהוא לא מכבד את החלטת ועדת הכנסת אנחנו חושבים שנכון שהנבצרות הזאת תהיה במשך 70 יום ולא שבעה ימים, על מנת לוודא שחוות הדעת הרפואיות יגיעו בזמן על מנת לדון בצורה מהותית בנבצרותו של ראש הממשלה ובחוק הפרסונלי כמובן שאנחנו מכוננים כאן.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

לא השתכנעתי, גם זה קורה. בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(3) להצעת החוק, לאחר 'חוות דעת רפואית' יבוא 'או הוגש נגדו כתב אישום בגין שוחד, מרמה או הפרת אמונים'. אנחנו פה סבורים שמאחר שאנחנו מדברים - - - (היו"ר אופיר כץ) אדוני היושב ראש,

ברוך הבא.

הדחה בשידור חי. ההסתייגות הזו הייתה כל כך חשובה פשוט שהוא היה חייב לבוא בעצמו. נכון, זו באמת הסתייגות חשובה. מאחר שאנחנו דנים בחוק פרסונלי חשוב לציין מפורשות - - - לא, הוא פשוט זיהה בקיעים באופוזיציה, שיש כאלה שנמנעים, יש כאלה שמצביעים בעד.

אבל מאוד מאוד חשוב, חבר הכנסת אלקין, שיהיה ברור שאנחנו מדברים בחוק פרסונלי כנגד ראש ממשלה שיש לו שלושה כתבי אישום בגין שוחד, מרמה והפרת אמונים. אני חושבת שזה חשוב כי אנחנו לא צריכים ל - - - מי בעד?

ישנתם כל הלילה. תראה לי אחד שעוצם עיניים מאז שעליתם לשלטון, אין אחד.

תאמין לי. אתם יכולים לספר לעצמכם סיפורים, אלמוג.

בסעיף 16(ב1)(1)(3), במקום 'ועדת הכנסת' יבוא 'ועדת המדע והטכנולוגיה'. אדוני היושב ראש, לפי הנוסח המוצע להוציא ראש ממשלה לנבצרות עם שלושת רבעי חברי ממשלה ו-90 חברי כנסת וכל מיני מכשולים שבניתם כאן זה באמת מהתחום של מדע בדיוני. מכיוון שזה מדע בדיוני אני מציע להעביר את זה לוועדת המדע.

הקול שלך רדיופוני מדי לעומת כל הצעקות פה. כי אתם לא מקשיבים. לא, מקשיבים. אני שומעת רק צעקות ואז - - - ארבעה. מי נגד?

רביזיה. בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(3) להצעת החוק, לאחר 'ראש הממשלה' יבוא 'ילדו או בת זוגו'. אז כאן גם אנחנו סבורים שמאחר שמדובר בחוק פרסונלי ומדובר על ילד אחד ולא ילדיו ולא ילדתו וזה לא תיאורטי, זה מאוד מאוד ספציפי, יש מקום לציין במפורש ילדו. אני חושבת שאנחנו צריכים לתקן את הרביזיה, לא 'בת זוגתו' אלא 'רעייתו'. אני חושבת שזה המקום היותר נכון. זה קשור לשלוש הרשויות? כן, בדיוק, יש שלוש רשויות, האב, הבן ורוח הקודש. זה בדיוק שלוש הרשויות שאנחנו כאן דנים וחשוב שזה - - - אני מוחה על האמירה הזאת, יש רק שני אלוהים, הקדוש ברוך הוא ויאיר לפיד. לפחות בין שלוש הרשויות האלה - - - אני מוחה על זה גם. יש רק אחד, הקדוש ברוך הוא.

מי נגד? מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה לא אושר.

100. בסעיף 16(ב)(1)(ב)(4) להצעת החוק, במקום '80 חברי הכנסת' יבוא '50 חברי הכנסת'.

אדוני היושב ראש, כפי שהתנגדתי ל-90 אני גם מתנגד ל-80. אני חושב שזה רוב שהוא בלתי סביר. עזוב, מובן. רצוי להוריד אותו. הייתי מוריד אותו ל-20. אנחנו באמת ניסינו פה להגיע לפשרה שהיא הגיונית, אנחנו מציעים לכם 50, אני חושב שינון כמעט השתכנע ואם אני אמשיך לדבר הוא בטח יצביע בעד, אבל כדי לשמור על שלמות הקואליציה אני אעצור פה ואני קורא לכם לתמוך בהסתייגות.

ארבעה. מי נגד? שבעה.

לא התקבלה.

הגענו ל-100 בשעה טובה. לא, 101 כבר. בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(4) להצעת החוק, במקום '21 ימים' יבוא 'שלושה חודשים' והמילים 'ובלבד שסך כל התקופות שבהן נבצר ראש הממשלה לפי סעיף קטן זה לא יעלה על התקופה המנויה בסעיף קטן (ב) יימחקו'. אז כמו שאמרתי, אני כבר אמרתי את זה, אני בעד למחוק את כל החוק הזה, אבל אם יש אפשרות למחוק לפחות חלק ממנו אני בעד. מי בעד? ארבעה.

שבעה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד 4 נגד 7 נמנעים אין לא אושר.

בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(4) להצעה, במקום 'ועדת הכנסת' יבוא 'ועדת המדע והטכנולוגיה'. אז עמיתי הסביר מדוע הוא חושב שבמדע בדיוני, כמו שאנחנו דנים, ובאמת קצת הזיה, צריכה לדון ועדת המדע והטכנולוגיה, אבל אני סבורה שמאחר שאני חברה בוועדת המדע והטכנולוגיה היה לי מאוד מאוד חשוב לתת דעתי בנושא של נבצרות ראש הממשלה.

דעתי המלומדת,

יש קשר. למה יש קשר? ועדת הכנסת שגורשה מפה מהחדר הזה הלכה לגלות לוועדת המדע, כי נבצרות יותר חשובה מוועדת הכנסת.

מי נגד? שבעה.

סעיף 16(ב1)(1)(ב)(3) להצעת החוק, יתווסף סעיף קטן (3)(1), 'האופוזיציה תוכל לערער על חוות הדעת הרפואית שהגיש ראש הממשלה ולדרוש חוות דעת רפואית נוספת של רופא מוסכם על הוועדה לביקורת המדינה'. אנחנו סבורים שמאחר שמדובר בהליך שהוא מאוד מאוד קרדינלי ליציבות השלטון ואי אפשר להסתמך רק בחוות דעת רפואית אחת שהגיש ראש הממשלה ולכן אנחנו צריכים חוות דעת רפואית נוספת, ולמה אנחנו חושבים שזה צריך להיות מוסכם על הוועדה לביקורת המדינה? כי זה איזה שהיא ועדה שיודעת לבקר בצורה עניינית ובין השאר כי היא על ידי נציג אופוזיציה, אז נכון שתהיה עוד חוות דעת רפואית.

מי בעד? ארבעה. מי נגד?

מי נמנע? הצבעה בעד 4 נגד 7 נמנעים אין לא אושר. רביזיה. סעיף 16(ב1)(1)(ב)(3) להצעה, במקום 'לא תעלה על שבעה ימים' יבוא 'תהיה סופית'. תהיה סופית, נכון? עיקרון סופיות הדיון, אדוני היושב ראש. באיזה שהוא שלב אנחנו נצטרך לחתוך, לא לחכות.

להגיד שהגענו לנקודה שאין טעם להמשיך, מדובר בראש ממשלה שנבצר ממנו לבצע את תפקידו, זו המשמעות של ההסתייגות הזאת, חבר הכנסת אלמוג כהן. אני בטוח שתצביע איתנו.

מי נגד?

רביזיה. בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(4) להצעת החוק, במקום 'בסעיף קטן (ב)' יבוא 'בסעיף קטן (ב2)'. טוב, זה ברור, למה שיבוא סעיף קטן (ב)? אני חושב שיש מקום שיבוא סעיף (ב2) ואני לא רוצה להרחיב מעבר לזה, אבל רק לקרוא לחברי הקואליציה להצביע בעד כי זו הסתייגות מאוד חשובה.

מי בעד? שניים.

שבעה.

נמנע אחד.

רביזיה. אחרי סעיף 16(ב1)(1)(ב)(3) להצעה יבוא סעיף (3)(1), 'האופוזיציה תוכל במהלך שבעת הימים לדרוש מראש הממשלה לפגוש רופא מטעמם וחוות דעתו תהיה מחייבת'. זה נושא שהוא ממש ממש קריטי. אנחנו סבורים שהקביעה של אי כשירות נפשית או פיזית היא מאוד מאוד חשובה ולכן חוות דעת נוספת היא אלמנטרית. העובדה שיושב ראש האופוזיציה יוכל לבקש חוות דעת נוספת גם במקרים שבהם ראש הממשלה מעיד על עצמו כלא נבצר או ככן נבצר היא חשובה, ולכן אנחנו סבורים שההסתייגות הזאת,

שלושה. מי נגד? שבעה.

בעד, 3 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(4) להצעה, לאחר '80 חברי כנסת' יבוא - - - איך שוב?

את לא

לא הצבעת. מטי לא הצביעה, אני הסתכלתי.

אפשר לפרוטוקול? תצביעי בפעם הבאה.

מי מנמק?

סעיף 106 הקראנו, את 107 אני מקריא. בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(4) להצעה, לאחר '80 חברי כנסת' יבוא 'הטענה החלטת הכנסת על פי הצעת הוועדה לענייני ביקורת המדינה שהתקבלה ברוב של 40 חברי כנסת'. זה חידוד, אדוני היושב ראש. אם מדובר ב-80 חברי כנסת שמצביעים בעד הרי מדובר ברוב של לפחות 40,

אתה מסכים איתי? אבל כדי למנוע אי בהירות בנוסח, כדי לשפר אותו ובאמת להנגיש

זו סוגיה חשובה, אני לא חושב שהסוגיה הזאת יכולה להיות מוכרעת על ידי רוב. רק אם כל חברי הוועדה ישתכנעו כי מדובר בראש ממשלה שראוי שייצא לנבצרות ההחלטה הזו יכולה להתקבל ובעצם להתקדם בהליך שמוצע בהצעת החוק. אי לכך ובהתאם לזאת אני קורא לכל חברי הכנסת להצביע בעד.

מי נגד? שבעה.

לא התקבלה. הצבעה בעד, 3 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(3) במקום 'בהחלטה של רוב חברי הוועדה' יבוא 'בהחלטה של שני שליש מחברי הוועדה'. אני לא כל כך מסכימה עם ולדי ולכן אני חושבת שצריך לפחות שני שליש מחברי הוועדה. אנחנו רוצים התייעצות סיעתית. אפשר אולי באמת. שני שליש מחברי הוועדה זה רוב שהוא רוב מידתי ולא כלל חברי הוועדה, אז לכן אני חושבת שזה צריך להיות לא רוב אלא שני שליש, בכדי לוודא שההחלטה היא באמת מושכלת ועל ידי רוב יותר מוצק מאשר רוב חברי הוועדה שזה 51%, אלא בהחלטה של שני שליש מחברי הוועד.ה תודה.

שלושה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. בסעיף 1(ב1)(3) להצעת החוק, לאחר המילים 'בהחלטה של רוב חברי הוועדה' יבוא 'וזאת בלבד שכלל הנתונים הנחוצים להחלטה הוצגו לחברי הוועדה'.

מתוך כבודו של ראש הממשלה אנחנו צריכים לוודא שההחלטה שהתקבלה היא החלטה מושכלת, שכל הנתונים עמדו בפני הוועדה, ולכן אנחנו סבורים שצריך להיות כתוב מפורשות בחוק שאכן הם דנו כשכל הנתונים היו בידיהם ולא היה איזה שהוא דיון שרירותי חלילה לחוק פרסונלי של נבצרות ראש ממשלה. מי בעד? שלושה. מי נגד? שבעה.

לא התקבלה. הצבעה בעד, 3 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(4) להצעה המילה 'לא' תימחק.

אדוני היושב ראש, במסגרת המאמצים הבלתי פוסקים שלי למחוק את הצעת החוק הפרסונלית והמיותרת הזאת הפעם אני מציע להתחיל מהמילה 'לא'. מי בעד?

שבעה. מי נמנע?

בעד, 3 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. בסעיף 1(ב1)(4) להצעה, לאחר המילים 'הקבועים בסעיף קטן זה' יבוא 'וזאת בלבד שהמועדים נדונו מראש וסוכמו ברוב של 61 חברי כנסת'. גם פה אנחנו סבורים שבמידה שכבר הכנסת החליטה על נבצרות ראש ממשלה הרי שהנהלים צריכים להיות מקובלים על רוב חברי הכנסת ולכן אנחנו רוצים לדייק מעבר ל'קבועים בסעיף קטן זה', שיהיה כתוב מפורשות שהמועדים נידונו מראש וסוכמו ברוב של 61. תודה. מי בעד? שלושה. מי נגד? שבעה.

לא התקבלה. הצבעה בעד,

בסעיף 1(ב1)(3) בסופו יבוא 'בכתב'. ברור. יושב ראש הכנסת לא יכול להודיע בעלמא, הוא צריך להודיע את זה דבכתב, צריך לדייק את זה, זה צריך להיות מפורשות, לכן יודיע בכתב ולא רק יודיע, למען הסר ספק. איך לא כתבתם את זה? לא ייאמן.

לא התקבלה. הצבעה בעד, 3 נגד, 7

זה ברור לחלוטין. אנחנו חייבים בסוגיה הקריטית הזאת, בעצם מדובר בהחלפת ראש ממשלה, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בגוף אחד שיקבל את ההחלטה. גם במליאה וגם בוועדה ועדיף גם במספר דיונים ולכן אנחנו מציעים לחברי הקואליציה לקחת אחריות ולתמוך בהסתייגות הזאת.

ארבעה. עם אורית ארבעה. מי נגד? שבעה. מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף 1(ב1)(3), אחרי המילים 'החלטה מפורטת' - - - סליחה,

115, חבר הכנסת קינלי טור פז חזר אלינו עם כוחות מחודשים. הלכתם מהר מדי. אייל,

אז אני רוצה בבקשה לומר שחוות הדעת חייבת להיות מפורטת, חלילה שלא יהיה כתוב בחוות הדעת שהרופא אמר 'אני סבור שראש הממשלה אינו שפוי', הוא צריך להסביר מה הדיאגנוזה המלאה - - - לפרט, כן. לפרט, כן, מה הסיבה ל - - - אוקיי. אם כך, מי בעד? ארבעה. מי נגד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(א) אחרי המילים 'אם הודיע לממשלה וליושב ראש הכנסת' יבוא 'בשפה מובנת להם'. כאן אני מבקשת לומר,

יכול להיות שעברית תהיה שפה שחלק מחברי הכנסת לא יבינו היטב ולכן במקום שבו על פי מגילת העצמאות המדינה הזאת תהיה פתוחה לכל העדות, לכל המינים, לכל השפות, אנחנו חושבים שזה יהיה בשתי שפות רשמיות לפחות שיש במדינת ישראל. יש אחת מהן? בנוסף לכך אנחנו מתקשים להבין את בליץ החקיקה שאנחנו - - - אוקיי,

לכן זו צריכה להיות שפה מובנת. ארבעה. מי נגד?

לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(א), אחרי המילים 'אם הודיע לממשלה וליושב ראש הכנסת' יבוא 'ואם יש שרים מיועדים שגנבו מהציבור פעמיים ומשכך מסיימים לכהן כשרים יודיע להם בנפרד גם אם הוא צריך לנסוע לביתם שבספסופה'. לא, אין נימוק על זה. מי בעד? ארבעה. מי נגד?

למה אין נימוק? כי זה הסתייגות מהותית. לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

אני זוכר, אופיר, שנתנו לקרעי אפשרות לנמק את כל ההסתייגויות בסגנון הזה. אפשר לכתוב אי שם בצפון הארץ.

שזה גלגל, אין בעיה. נכון, אני בעד. אני רוצה, לגבי הסתייגות 118, אם הודיע לנשיא המדינה, אנחנו סבורים שמאחר שנשיא המדינה הוא זה שנתן את המנדט לראש הממשלה להרכיב ממשלה ואנחנו סבורים שבמידה שבאמת ראש הממשלה יוצא לנבצרות אז נשיא המדינה צריך לקבל הודעה פורמלית כתובה מראש והוא צריך להיות מיודע בזמן אמת ולכן אנחנו סבורים שצריך - - - אפשר באמצעות המכון הישראלי לדמוקרטיה? כן, אפשר גם. אתה רוצה להגיש הסתייגות? לא, אפשר באמצעות המכון החרדי. אני רוצה לומר, זו הסתייגות ראויה להודיע לנשיא המדינה על נבצרות ראש הממשלה, הוא זה שנתן את המנדט ולכן הוא צריך לדעת מזה. אני לא חושבת שזו הסתייגות שהיא הזויה, אלא באמת במקומה. אני קוראת לכם ל - - - תודה. מי בעד? שלושה. מי נגד? שבעה. מי נמנע?

הצבעה בעד, 3 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

בסעיף 1 בכל מקום שמופיעות המילים 'מסוגלות פיזית או נפשית', אחריהן יבוא 'אם כל העול המשפטי מקשה עליו'. אני חושב שההסתייגות הזאת היא מאוד חשובה כי היא מתייחסת לאפשרות שלישית בנוסף לאי מסוגלות פיזית או נפשית וזה במידה כמובן תיאורטית, לא יעלה על הדעת, בטח לא יקרה בימינו, שראש הממשלה ניצב בפני כתב אישום או שניים, או אולי אפילו שלושה, ואז הוא צריך בעצם להתמודד נגיד פעם,

שלוש פעמים בשבוע, להגיע לבית המשפט בעצמו או לעקוב אחרי משפטו שמתנהל. במצב כזה יכול להיות, שוב באופן תיאורטי, שהעול המשפטי יקשה על ראש הממשלה לתפקד, יכול להיות שהוא יהיה מצב שהוא יחוש שהעומס הוא מאוד מאוד גדול והוא יבקש לצאת לנבצרות בגלל העול המשפטי. יכול להיות שהוא גם יבקש תרומות בהצעת חוק אחרת, באופן מיוחד, כדי לממן את המהלך המשפטי הזה.

לא, לא סיימתי את הפואנטה. יכול להיות שהכנסת תאשר לו את התרומות למהלך המשפטי, אבל בית המשפט יפסול ואז העול המשפטי המקשה עליו יהיה כל כך כבד שהוא כבר לא יוכל לעמוד בזה.

ארבעה. מי נגד? שבעה. מי נמנע? לא התקבלה.

רביזיה.

בכל מקום שמופיעות המילים 'בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית' אחריהן יבוא 'כי הוא סחיט על ידי חברי הממשלה שלו'. זה די ברור, כי מדובר בראש ממשלה חלש וסחיט בידי השותפים שלו. אנחנו רואים את זה כל יום בכל ההחלטות, בתחום הכלכלי, בתחום החברתי ובתחום הביטחוני, ולכן חשבנו לנכון לשקף את המציאות שאנחנו רואים כל יום בכנסת ה-25. אני קורא לכל חברי הקואליציה לתמוך.

ארבעה.

שבעה. מי נמנע?

הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

בכל מקום שמופיעות המילים 'בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית', אחריהן יבוא 'כי נגמר הצבע לשיער סגול'. אם נתעלם שנייה מהשיער הסגול ורק ניגע בצבע, הרי אנחנו אישרנו כאן בוועדה, אני לא זוכר אם זה היה אופיר או מישהו אחר שהיה יושב ראש, הכפלת תקציב האיפור. לא, בוועדת כספים. לא, זה לא היה כספים. כספים, כספים. הכפלת תקציב האיפור השנתי מ-45,000 ל-80,000, הכפלת תקציב המעונות והכפלת מספר המזכירות משתיים לארבע ולכן אני חושב שאי מסוגלות פיזית או נפשית יכולה להגיע גם בגלל בעיה בסעיפים הכלכליים המלווים אותה.

ארבעה. מי נגד? שבעה.

רביזיה. אני רוצה רביזיה בכל מקרה כי אני לא סומך על תוצאות ההצבעה. בסעיף 1(ב1)(1)(א), אחרי המילים 'יושב ראש הכנסת יודיע' יבוא 'לחברי' ואחרי המילה 'הכנסת' יבוא 'אישית אחד על אחד'. כאן ההסתייגות הזו מציעה שבגלל חשיבות העניין יהיה פה דיון אחד על אחד, או עדכון אחד על אחד. בגלל הרגישות, חבר הכנסת טור פז.

וגם זה באמת יאפשר את ההודעה האישית, את הדיון, אולי בארבע עיניים, יכול להיות שבמצבים כאלה ייצאו דברים טובים יותר מאשר הודעה במליאת הכנסת או ברוב עם. אני חושב באופן כללי בעניינים האלה של הנבצרות שהשתיקה יפה להם, גם האינטימיות, ארבע העיניים, יהיה יותר ראוי מאשר ברוב. יש מקום לאינטימיות. תודה.

שישה.

לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(א) אחרי המילים 'יושב ראש הכנסת יודיע לכנסת' יבוא 'תוך יממה לכל היותר'. אני כאן, כאמור, עקבי לשיטתי. שבסעיף 123 ההודעה לכנסת תהיה תוך יממה.

בגלל שהנבצרות היא נושא כל כך עדין וכל כך דרמטי למדינת ישראל ייקצבו כאן זמנים לכל התהליך הזה. כאן אני מציע שהזמן יהיה יממה לכל היותר על מנת שהכנסת תוכל גם להבין את המצב של נבצרות ראש הממשלה וגם להגיב על זה בפומבי כולל לחברים שאינם חלק מהממשלה. לצערי הרב אני חושב שהדבר הזה הוא די רלוונטי.

מי נגד? שבעה. שלושה בעד. מי נמנע?

אנחנו חמישה פה. אני לא יכולה להצביע. לא, אנחנו ארבעה. הצבעה בעד, 3 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

בסעיף 1(ב1)(1)(א), אחרי המילים על הודעת ראש הממשלה יבוא 'ודעתו האישית האם יש סיבות נוספות, כמו בעיות בבית או בעיות בקואליציה או בעיות משפטיות'. אני סבורה שנבחר ציבור, בטח במעמדו של ראש הממשלה, צריך לשתף את הציבור בכל הסיבות שמביאות אותו לנבצרות. יכול מאוד להיות שמצבו הנפשי נובע מדברים שהם ברקע הדברים וזה דברים שאולי אפשר לסייע בידם, אז לכן אנחנו סבורים שנכון שהוא ירחיב את כל השיקולים שעומדים בבסיס הודעת הנבצרות שלו, גם שיקולים שהם לצד הפיזי והנפשי, ולכן אם יש לו בעיות בבית או בקואליציה, או בעיות משפטיות, למשל שלושה כתבי אישום, שוחד, מרמה והפרת אמונים, אז זה נכון שהציבור יידע, כנבחר ציבור, בטח כראש ממשלה, דעתו האישית צריכה להיאמר בריש גלי. (היו"ר חנוך דב מלביצקי) תודה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבל.

לא התקבל. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2), במקום 'שלושה ימים' יבוא 'עד לאישור ההחלטה בוועדת הכנסת', אחרי 'תובא לאישור ועדת הכנסת' יבוא 'לא יאוחר מ-48 שעות מיום החלטת הממשלה או בתאריך שיוסכם בין מרכז יושב ראש האופוזיציה או לחילופין מרכז האופוזיציה לבין יושב ראש הקואליציה'.

אדוני ממלא מקום יושב ראש הוועדה, אני נמצא לא מעט בדיוני הוועדה במסגרת החוק הזה והצבעתי לא פעם על הפגמים במנגנון של ביצוע הצעת החוק. עשינו מאמצים אדירים כדי לתקן את הפגמים הללו, לצערי לא הצלחנו. אני כידוע חושב שהצעת החוק מיותרת, פרסונלית, ויתרה מזאת, היא גם פוגעת באמון הציבור, אבל אם כבר הסתייגויות אז אנחנו מנסים כמיטב יכולתנו לשפר את המנגנון שבהצעה כדי שבאמת התהליך הזה של הוצאת ראש ממשלה לנבצרות, לא עלינו כמובן, יהיה כמה שיותר חלק, כמה שיותר ברור, כמה שיותר חוקי, כמה שיותר שקוף וכמה שיותר נכון, בעיקר מבחינת האינטרס הציבורי וגם מבחינת שלטון החוק. לכן בחרנו לנכון לשנות טיפה את המנגנון שמוצע בהצעת החוק. אני רוצה להקריא את זה פעם נוספת כדי שיהיה ברור לחברי הוועדה. במקום המילים 'שלושה ימים' יבוא 'עד לאישור ההחלטה בוועדת הכנסת' ואחרי המילים 'תובא לאישור ועדת הכנסת' יבוא לא יאוחר מ-48 שעות מיום החלטת הממשלה או בתאריך שיוסכם בין מרכז יושב ראש האופוזיציה, תפקיד חדש,

או לחילופין מרכז האופוזיציה לבין יושב ראש הקואליציה'. אני חושב שהתהליך הזה הוא באמת משפר באופן מהותי את ההצעה ומשלב בתוכו את כל הגורמים הרלוונטיים ומביא לתוצאה מיטבית מבחינת הצעת החוק. בוקר טוב, תצביע.

תודה רבה. מי בעד?

מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים. מי נמנע? אוקיי, ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2) במקום המילים - - - אפשר להתלונן אם חבר הכנסת אלמוג כהן שר לי באוזן ומפריע לי.

ועדת האתיקה תפנה לינון. אייל, סיימת להקריא? (היו"ר אופיר כץ) חם פה, חם נורא. אני לא יודע אם זו מדיניות הקואליציה, אבל חם פה,

זה מנהלת הוועדה, לי אין זכות להתערב בזה. אגב, זו אסטרטגיה מצוינת, לגרום שיהיה להם חם ונקצר את הלו"ז. אלמוג, נראה לי שאתה תישבר קודם.

אני חושב שכן. יכול להיות שבמקומות אחרים, אבל לא כאן, אנחנו מספיק נחושים. אנחנו מדברים על הדיון של ועדת הכנסת ובעצם בהצעת החוק מוצע שני שליש מהחברים, אנחנו חושבים שמחצית מהחברים הקבועים של ועדת הכנסת מספק מאחר שיהיה דיון בממשלה ודיון בכנסת ולכן מספיק רוב רגיל של ועדת הכנסת ולא שני שליש מחבריה. להבנתנו זה מספק בכדי לעבור הלאה לשלב הבא ולהכרזה.

מי נגד? שישה. מי נמנע? לא התקבלה.

רביזיה. סעיף 1(ב1)(1)(ב)(2), במקום המילים

החלטת ועדת הכנסת גם' יבוא 'תידרש החלטת ועדת הבריאות'. אדוני היושב ראש, הרי זה ברור לחלוטין שהגורם המנוי על הסוגיות הרפואיות בכנסת ישראל שהיא הריבון זה ועדת הבריאות. תן גם מילה טובה לאוריאל בוסו. אתה יכול, בהזדמנות הזו.

בעצם קואליציית השינוי הייתה הראשונה שהקימה את ועדת הבריאות בכנסת הקודמת בנפרד מוועדת העבודה והרווחה. כדי לסדר ג'ובים לכולם. מה, החבר שלך קיבל ג'וב? ודאי, מה? אוקיי. זה נאמר לפרוטוקול, אדוני היושב ראש. מה, בקרן קיימת לישראל לא אישרתם? סליחה, לא הבנתי. אני קורא לכל חברי הקואליציה, כולל חבר הכנסת אלמוג כהן, לכבות את המוזיקה ולהצביע בעד ההסתייגות. מי בעד? ארבעה. מי נגד? שבעה. מי נמנע?

התקבל.

חבר הכנסת אלמוג, איזה מוזיקה? יו מסט גו און. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(2), במקום המילים 'שבעה ימים' יבוא 'חודש ימים'. .The show must go on כן, אנחנו סבורים ששבעה ימים יכולים לא להספיק לנבצרות ולכן יש כאן לא כל כך ברור לי מנוסח המשפט, היא תהיה רשאית לקבוע תקופת נבצרות לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים מיום החלטתה. זאת אומרת יכול להיות מצב ששבעה ימים לא יספיקו ולכן נדרש כאן חודש ימים להחלטה של יציאה לנבצרות ולכן - - - אוקיי.

מי נגד?

מי נמנע? לא התקבלה.

4 נגד, 7 נמנעים, אין לא

ימים באישור הכנסת ברוב רגיל אם המליצה על כך ועדת הכנסת'. קודם כל אני חושב שזו הסתייגות מאוד מאוד חשובה ומספר ימים זה מספר ימים סביר, אבל אני רוצה רק לומר משפט לחבר הכנסת אלמוג כהן, כי בדיוק לפני שנכנסתי לוועדה שמעתי את השיר שלפעמים החגיגה נגמרת. אני קורא לכל חברי הקואליציה להצביע בעד ההסתייגות. מי בעד? ארבעה. מי נגד? שבעה.

לא התקבלה. הצבעה בעד,

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(3), במקום המילים 'על שבעה ימים' יבוא 'חודש ימים'. הסעיף הזה מדבר על 'לא הגיש ראש ממשלה חוות דעת רפואית בהתאם לכללים שקבעה ועדת הכנסת יראו אותו כאילו הכריז על נבצרותו. תקופת נבצרות לפי פסקה זו לא תעלה על שבעה ימים'. אנחנו סבורים שבמידה שהוא לא הגיש חוות דעת בזמן אז נכון וראוי שהוא ייצא לתקופת נבצרות של לפחות חודש ימים.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? לא התקבלה. הצבעה לא אושר. רביזיה. אני עכשיו שומע 'בני בני ילד רע', על בני גנץ ששותה לכם את המנדטים. סעיף 1(ב1)(1)(ב)(3) - - - אתה לא מספיק מכיר את ההיסטוריה כנראה של השנים האחרונות. בסיפה אחרי המילים 'על שבעה ימים' יבוא 'או לתקופה של עד 75 ימים באישור הכנסת ברוב רגיל אם המליצה על כך ועדת הכנסת'. זה גם על אותו היקש של ההסתייגות הקודמת. במידה שראש הממשלה לא הגיש חוות דעת אנחנו חושבים שהנבצרות צריכה להיות לתקופה של עד 75 ימים, כמובן באישור הכנסת ברוב רגיל כי הוא מחויב להגיש חוות דעת ואם הוא בחר לא לעשות זאת אז הוא צריך להיכנס לנבצרות ארוכה.

ארבעה. מי נגד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(4) במקום המילים '21 ימים' יבוא '99 ימים'. למה לא כתבנו 100 ימים? כי 100 זה ימי חסד, אנחנו חושבים שעד 99 ימים נכון וראוי לראש הממשלה שחושב שהוא בתנאי שהוא לא יכול לממש את תפקידו והוא צריך לצאת לנבצרות, שנכון שהוא יעשה את זה טרם סוף 100 ימי חסד. 100 ימי נבצרות. מי בעד? ארבעה. מי נגד? שבעה.

הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

'לבקשת לפחות שר אחד מכל אחת מסיעות הקואליציה'. טוב, אדוני היושב ראש, זו ההסתייגות האחרונה שלנו? עוד שתיים. אנחנו כמעט מסיימים את המסע, אני חושב שעשינו כמיטב יכולתנו כדי לשפר את הצעת החוק ובדיוק אני צריך לצאת כדי להקשיב לשיר הפנקייק של חנן בן ארי. מי בעד? ארבעה.

לא התקבלה. הצבעה לא אושר. יש כאן את הלחילופין, אייל. בסעיף 1ב1)(1)(ב)(1), אחרי המילים 'לבקשת 60% מחברי הממשלה' יבוא 'לבקשת לפחות שר אחד מכל אחת מסיעות הקואליציה למעט סיעתו של ראש הממשלה'. אנחנו סבורים שבמידה שלא יהיה 60% במידה שיהיה נציג מכל סיעה מסיעות הקואליציה שיבקש זאת זה מייצג נכונה את ההרכב הקואליציוני ואת המפלגות שחברות בקואליציה ולכן אם יבוא שר אחד מכל סיעות הקואליציה, למעט כמובן סיעתו של ראש הממשלה, נכון וראוי במקרה כזה להחיל את הסעיף.

מי נגד? שישה.

לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, אין לא אושר.

אני מוכנה להתערב איתך לארוחה בבית הפנקייק שזה יהיה פחות. יאללה, עליי, ארוחה עליי, על חשבוני. אבל בית הפנקייק המקורי. כמה כסף עשיתי שם. אתה רואה לאן הידרדרת?

אנחנו סבורים ששרים יש להם שיקול דעת מאוד אחראי ולכן אם יש שני שרים, מחברי הממשלה, שחושבים לנכון אז צריך לשמוע את עמדתם ולהחיל את הסעיף הזה. מי בעד? ארבעה. מי נגד? שישה.

לא התקבלה. הצבעה בעד,

בסעיף 1(ב1)(1)(ב)(1) במקום 'לבקשת 60% מחברי הממשלה' יבוא 'לבקשת שניים מחבריה שהם מסיעות שונות ואחד מהם הוא מסיעתו של ראש הממשלה'. עוד מנגנון שנועד לתת את האיזון הנכון להצעת החוק המיותרת הזאת. אני באמת קורא, אנחנו מאוד קרובים כאן, אני חושב שאם נציג אחד של הקואליציה ישתכנע עכשיו, חבר הכנסת אלמוג כהן, אנחנו בהחלט יכולים להעביר את ההסתייגות החשובה הזאת, אז בואו נעשה את זה ביחד. מי בעד? ארבעה. מי נגד?

לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 6 נמנעים, אין לא אושר. עכשיו המחנה הממלכתי, נועה, נכון? אני מקווה שאני אהיה מוכשרת כמוכם, ולדימיר. אם תצטרכי שאנחנו נעשה לך את ההסתייגויות אל תהססי. בהמשך למוזיקה אני רוצה להקדיש את השיר Eyes Of The Tiger ליאיר לפיד על קריירת האגרוף המטורפת שלו שם כשהוא חטף את הנוקאאוט. בוא נדבר על ה-elephant in the room. אתה איתי? כן, כן. זה משמאלך צריך לענות על זה, על ההסתייגות הזאת, זה לא הסיעה שלי,

זה תחליטו אתם. אנחנו למדנו מיאיר לפיד וקים ג'ונג און, כשאתה לא יודע לדבר אנגלית - - - אנחנו

הסיעה הבאה, המחנה הממלכתי. אנחנו עושים לפי גודל הסיעות. שהסיעות האחרות גם יידעו. אבל הבנתי מיוליה שהיא פנתה אליכם שהם יהיו אחרונים. לא, היא אמרה שנודיע לה, היא לא אמרה אחרונים. מאיפה אנחנו מתחילים? אנחנו הולכים להסתייגויות של סיעת המחנה הממלכתי. הסתייגויות 1 עד 11. בהצלחה. אני כאן אם את צריכה עזרה. מבחינת התקנון הן לא מתאפשרות, אנחנו נמשיך מ-12. לא שומעים אותו. הוא עם המסכה והוא מדבר נורא חלש. אם הוא יכול להגביר את הקול. אמרתי, הסתייגויות 1 עד 11 מבחינת התקנון לא אפשריות, אי אפשר בהסתייגות לתקן שם של חוק שמתקנים אותו. אנחנו עוברים להסתייגות 12. לא הבנתי, למה 1 עד 11 לא אפשרי? כי התקנון לא מתיר תיקון של שם הצעת חוק שמתקן הצעת חוק קיימת או חוק קיים. 12, בסעיף (ב1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום 'שלושה רבעים מחבריה' יבוא 'שר אחד'. כאן זו הערה מאוד מאוד חשובה, מאחר שהסוגיה של נבצרות של ראש ממשלה היא כל כך חשובה אנחנו חושבים שגם שר אחד שמפקפק בשאלת נבצרותו של ראש הממשלה יוכל לדרוש דיון.

שישה.

לא התקבלה.

בסעיף (ב1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום 'שלושה רבעים מחבריה' יבוא 'שני שרים'. רגע, רביזיה על הקודמת. באותו האופן,

סוגיית נבצרות של ראש ממשלה שעולה אפילו חשש ולו קל שבקלים שאין לו מסוגלות לנהל את ענייני המדינה מן הראוי ששני שרים מודאגים יוכלו לקיים את הישיבה.

שלושה. מי נגד? שישה.

הצבעה בעד, 3 נגד,

רביזיה. בסעיף (ב1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום 'שלושה רבעים מחבריה' יבוא 'שלושה שרים'.

כן ואנחנו היינו רוצים שבמקום שלושת רבעי מחברי הממשלה, מה שהופך בעצם דיון אמיתי בסוגיית נבצרות ללא הגיוני אז שיוכלו שלושה שרים מאוד מודאגים להעביר את הנושא הזה. תודה.

מי נגד? שמונה. סליחה, אני בעד, לא ראיתי. מי נמנע? אין לך זכות הצבעה? הצבעתי בעד בדיליי. לא התקבלה. הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. בסעיף (ב1)(ב)(1) להצעת החוק, במקום 'שלושה רבעים מחבריה' יבוא 'ברוב חבריה'. שוב, אנחנו חושבים, ואני גם הבעתי את העמדה הזאת הרבה פעמים, אדוני היושב ראש, שכל החוק הזה הוא בעצם חוק שמטרתו להעלים את סוגיית הנבצרות ולמעשה למנוע את האפשרות שראש ממשלה ספציפי יוכרז כנבצר. זה נקרא להדיח ראש ממשלה באמצעים לא דמוקרטיים. לזה את מתכוונת? אבל יש לכם הדחה בחוק עכשיו, חנוך. הכנסתם הדחה לחוק. אתה ראית את זה, כן?

ולכן ההערה שבעצם אומרת שאם כבר אנחנו צולחים את העילות הכול כך צרות אז שממשלה תצביע על כך ברוב חבריה. מי בעד? שלושה. מי נגד? שמונה.

לא התקבלה. הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף

- - - אני רוצה להבין, חבר הכנסת אזולאי, הבכיר מאוד יש לומר. איזה בכיר? יש לך פה אצבע? יש לי עשר אצבעות, אם את לא רואה. הוא חבר, היושב ראש?

חשבתי שהוא רק המשגיח.

הוא גם משגיח וגם חבר וגם - - - בוא,

הקראת את זה?

לא, עוד לא נימקתי. נימקת, שאלת אם יש לי אצבע.

לא, לגבי הנפשית. תקריא את זה. לשאול אותו אם יש לו אצבע? לא, חשוב לי להסביר את זה. בבקשה, הוא הקריא. טוב, אז זאת הערה מאוד מהותית מאוד חשובה שאני הייתי רוצה שתקשיבו לה. שוב, אני תמיד אומרת ש- bad cases make bad lawוכשבאים לעשות חוק שכל מטרתו הוא להרגיע ראש ממשלה מהכרזתו כנבצר ולכן כותבים את זה בצורה כל כך מצומצמת, שנבצרות זה רק אי מסוגלות נפשית או פיזית, אני חושבת שצריך להכניס אופציה שלישית, בעקבות המלצת יועץ משפטי לממשלה, כי אנחנו לא יודעים לאיזה מצבים נגיע שבהם אולי חס ושלום, כמובן שזה לא מצב רצוי, שבהם יכריזו על ראש ממשלה כנבצר.

מי בעד? ארבעה.

מה, לא שכנעתי אותך, היושב ראש? כמעט.

לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

אלמוג כהן, עשית לי נזק בתחילת הקדנציה שלך. אני ממשיך אותו, מה הבעיה?

גזגזי לא תפס? תפס תפס. מה זה, אש. כל מיני אנשים התחילו - - - הכתבה ב'לאישה' הגיעה בזכות הגזגזי. אתה יושב ליד יושב ראש ועדת האתיקה.

בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת' ואחרי סעיף (ב1)(1)(ב)

(ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם סבר היועץ המשפטי לממשלה כי נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו מטעמים מיוחדים שיירשמו'.

הערה מאוד מאוד חשובה,

אני ממש אשמח שתאזין לה בקשב. אנחנו חושבים שהחוק הזה מסדיר נושא שלא הוסדר ואי אפשר להגביל אותו רק למצב של אי מסוגלות נפשית או פיזית. הדבר הנכון היה לעשות שגם במציאות שבה אם סבר יועץ משפטי לממשלה כי נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו, וזה מטעמים מיוחדים, זה לא מכל אירוע, שיירשמו בכתב, מן הראוי להפעיל את כל המנגנון הזה כי אנחנו זכאים לראש ממשלה שגם אם נבצר ממנו מסיבות אחרות שהן לא רק אי מסוגלות נפשית או פיזית להיות ראש ממשלה לדון בסוגיית הנבצרות שלו. אני מרגישה לא מספיק משכנעת פה, כי הדיון פה על הגזגוז בין חבר הכנסת אלמוג

חברים, מי בעד? ארבעה. מי נגד? מי נמנע?

ולדימיר, אתה לא מרוכז. אני בעד, למה? אני תמיד החמאתי לך. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק במקום 'משני' יבוא 'משלושת', ואחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם פנה היועץ המשפטי לממשלה לבית משפט מוסמך בבקשה להוציא את ראש הממשלה לנבצרות בשל חוסר מסוגלותו לבצע את התפקיד בהתאם לחוק ובית המשפט נעתר לבקשתו'. כן, ושוב אנחנו מגיעים למה שבעצם אין בחוק, כי לדעתי, ואני הייתי מאוד עקבית במהלך הוועדה, יש פה הצעת חוק של חיסול עילת

או מילוט ראש ממשלה מעילת הנבצרות ולכן אני חושבת שהצעת החוק הזאת באמת יכולה להיות אמיתית רק כאשר נגדיר נבצרות כאי מסוגלות נפשית, אי מסוגלות פיזית וגם במצב מאוד חריג שבו היועץ המשפטי לממשלה מחליט לפנות לבית משפט מוסמך כדי להוציא את ראש הממשלה לנבצרות בשל חוסר מסוגלות לבצע את התפקיד בהתאם לחוק. למשל אם יש ראש ממשלה עבריין שפעם אחר פעם מסרב לפעול בהתאם לחוק ובית משפט נעתר לבקשה.

אני בעד לאשר. מה אתה חושב על ההסתייגות שלי, חבר הכנסת? אני חושב שזו באמת אחת ההסתייגויות, מתוך 150 שהיו עד עכשיו זו ההסתייגות אולי הכי מהותית שהייתה. ומה אתה אומר, היושב ראש? ארבעה.

הצבעה בעד, 3 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק - - - רגע, רביזיה.

זה דרך אגב צריך לשנות בתקנון הכנסת, סליחה שאני אומר, הדווקנות הזאת. צריך לעשות פעם אחת, לגמור את כל הדברים האלה, במקום להרים אצבע לשים שלט בעד/נגד. אתה יודע, משהו כזה, שיהיה קל. שלט דיגיטלי.

נכון, אני בעד. חברים, נו. אני בעד לפתוח דיון על זה. אדוני היושב ראש, אני מציע שנפתח דיון על אופן ההצבעה. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת' ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם סבר היועץ המשפטי לממשלה כי נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו יעביר את חוות דעתו המחייבת ליושב ראש הכנסת שיידרש להעלות את הנושא להצבעה במליאת הכנסת בתוך שבעה ימים ממועד המצאת חוות דעת. נבצרות ראש הממשלה תיכנס לתוקף ברוב רגיל של חברי הכנסת'. עוד הערה מאוד מאוד חשובה. כמו שאתה רואה, אדוני היושב ראש, אני מאוד מאוד עקבית. אני מסרבת לקבל את המטרה הפרסונלית של החקיקה הזאת של לייצר ראש ממשלה חסין גם אם הוא עובד בניגוד לחוק, גם אם הוא מושחת. שלטון החוק בעצם לא יכול לומר שהוא לא כשיר להיות ראש ממשלה מהשיקולים הללו ולכן אנחנו במחנה הממלכתי מציעים כאן עוד מסלול, בעצם להוסיף עוד מסלול שהוא לא רק אי מסוגלות נפשית ופיזית מטעמו של ראש הממשלה עצמו במנגנון בלתי אפשרי, אלא משהו שמשלב בין עמדה משפטית לבין הכנסת הנבחרת. עוד מסלול הוא שאם סבר היועץ המשפטי לממשלה כי נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו הוא יכתוב חוות דעת מנומקת לכנסת, ליו"ר הכנסת, והוא יעלה את הנושא להצבעה בתוך שבעה ימים. נבצרות ראש הממשלה תיכנס לתוקף ברוב רגיל של חברי הכנסת.

מי בעד?

יפה שאת לא נכנסת לפרסונליות של ההצעה הזאת. מי נגד? שמונה. הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. רביזיה. בסעיף (ב1)(1) ל הצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת', ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שבו 'אם סבר היועץ המשפטי לממשלה כי נבצר מראש הממשלה לנהל את תפקידו יעביר את חוות דעתו

נבצרות ראש הממשלה תיכנס לתוקף ברוב מוחלט של חברי הכנסת'.

הממשלה הזה עם שלושה כתבי אישום ובעיות קשות בהפרת הסכם ניגוד העניינים. מה זה רוב מוחלט?

זה אותו דבר, זה 61. אני חושב שזו הסתייגות שעושה שכל.

ארבעה. מי נגד?

רביזיה. איזה שיר שר חבר הכנסת אלמוג עכשיו? בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת', ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'סבר היועץ המשפטי לממשלה כי נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו יעביר את חוות דעתו המחייבת ליושב ראש הכנסת שיידרש להעלות את הנושא להצבעה במליאת הכנסת תוך שבעה ימים ממועד המצאת חוות הדעת. נבצרות ראש הממשלה תיכנס לתוקף ברוב של 70 חברי הכנסת'. פה אפילו הרחקתי לכת וביקשתי 70 חברי כנסת, ובעצם למה שהיועץ המשפטי לממשלה בנסיבות כאלה, שהן לא כל כך ינוצלו לרעה ברוב של 70, למה שבמקרים האלו לא להשאיר בידי היועץ המשפטי לממשלה את האפשרות להגיד שראש ממשלה שהוא באמת במקרי קצה של פריעת חוק או התעלמות מהחוק בצורה שמסכנת את כולנו האזרחים הוא נבצר?

ארבעה. מי נגד? שבעה.

לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק במקום 'משני' יבוא 'משלושת', ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם סבר היועץ המשפטי לממשלה כי נבצר מראש הממשלה למלא את תפקידו יעביר את חוות דעתו המחייבת ליושב ראש הכנסת שיידרש להעלות את הנושא להצבעה במליאת הכנסת בתוך שבעה ימים ממועד המצאת חוות הדעת. נבצרות ראש הממשלה תיכנס לתוקף ברוב של 75 חברי הכנסת'. שוב, אתה רואה, אדוני היושב ראש, אי אפשר להגיד שאנחנו לא מנסים להיות יצירתיים ולשכנע אותך בכל דרך אפשרית. גם יש גמישות לעניין רוב חברי הכנסת. חשוב לנו מאוד שהצעת החוק הזאת לא בעצם תהיה באמת הצעה לביטול עילת הנבצרות, אלא שיהיה בה תוכן ממשי וזו ההצעה. מי בעד? חמישה. מי נגד? שבעה. לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. סעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא מ'שלושת', לאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם מתנהלים נגד ראש הממשלה תיקים פליליים וסבר היועץ המשפטי לממשלה כי ראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים חריף'. כאן זו עוד דרך.

כמו שאמרתי לך לאורך כל הדרך, אני חושבת שהצעת החוק הזאת היא באמת הצעת חוק לביטול עילת הנבצרות והיא פרסונלית והיא חקיקה רעה ולכן אנחנו מציעים עכשיו גם הצעות של נושאים ולא רק תהליכים נוספים. במצב שבו יועץ משפטי לממשלה חושב שראש ממשלה מצוי בניגוד עניינים שלא מאפשר לו למלא את תפקידו סליחה, שהוא סובר שמתנהלים כנגד ראש הממשלה הליכים פליליים ואז סובר היועץ המשפטי לממשלה כי ראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים חריף עד כדי כך שצבר ההליכים המשפטיים לא מאפשר לו לתפקד מן הראוי שהדבר הזה יהיה אפשרות.

חמישה. מי נגד? לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק יבוא 'משני' במקום 'משלושת',

(ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם סבר היועץ המשפטי לממשלה כי ראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים שאינו מאפשר לו למלא את תפקידו בהתאם לחוק'. כן, ראש ממשלה וכל עובד ציבור לא יכול למלא את תפקידו כאשר הוא בניגוד עניינים וכאשר אנחנו מגיעים למצבי קיצון ופתאום יש לנו ראש ממשלה שכמעט לא יכול לגעת בכלום, למשל לא בנושאים משפטיים, לא בנושאים כלכליים ותלוי ברוחב היריעה, לא בנושאים ביטחוניים, אז במקרי קיצון שמתאימים לכך שהם לא מקרים של אי מסוגלות נפשית או אי מסוגלות פיזית ראוי לתת למי שאמון על שלטון החוק להכריע בעניין הזה.

מי בעד? חמישה. מי נגד? שבעה.

רביזיה. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת' ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע, 'אם קידם ראש הממשלה שנאשם בפלילים חקיקה לריסוק שלטון החוק'.

זה עוד הצעה לנושא מהותי שיכריז על ראש ממשלה כנבצר. זו למשל סיטואציה ממש ממש דמיונית, שאני לא יודעת איפה היא קיימת, אבל אתם הרי לא מתארים לעצמכם שיש ראש ממשלה שהוא נאשם בפלילים ובמקביל הוא מקדם חקיקה לריסוק שלטון החוק. אני מניחה שאין מחלוקת שדבר כזה יאפשר הכרזת נבצרות.

חמישה. מי נגד?

אנחנו תומכים מכל הלב. רביזיה. רביזיה. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת', ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם קידם ראש הממשלה שנאשם בפלילים חקיקה שתאפשר למורשעים בפלילים לכהן כשרים בממשלת ישראל'. עוד הצעה שתייצר חוק שבאמת באמת יתעסק מלא מלא במהי סוגיית הנבצרות ולא רק כדי לתת חסינות בפני דיון בשאלת נבצרות של ראש ממשלה, וזה למשל שאם נקבע שראש ממשלה מקדם והוא נאשם בפלילים חקיקה שתאפשר למי שהוא מורשע בפלילים לכהן כשר בממשלת ישראל. הרי זה גם סוגיה דמיונית שלא תעלה על הדעת ולכן אני מניחה שאין לכם התנגדות לתקן את החוק ברוח הזו. מי בעד? חמישה.

הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. רביזיה גם שלי. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק במקום 'משני' יבוא משלושת', ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם קידם ראש ממשלה שנאשם בפלילים חקיקה שתאפשר לראש הממשלה שמואשם בלקיחת טובת הנאה או שוחד קבלת מתנות מאנשי עסקים'. עוד למשל אינדיקציה לנבצרות שכל פעם העלינו את זה, שזה לא רק אי מסוגלות נפשית או פיזית היא באמת ראש ממשלה שעושה דברים מושחתים בניגוד לחוק. אז בואו ניקח מצב מדומיין שאני מניחה שאתם לא מכירים אותו, היושב ראש, הרי יש עבירת שוחד שהיא עומדת בבסיס תקינות העבודה של נבחרי ציבור והיא מחייבת קטן כגדול כמו ראש ממשלה אז ראש ממשלה שעומד בראש ממשלה שמקדמת חוק שמאפשר שוחד בצורת מתנות לנבחרי ציבור חזקה שהוא לא כשיר והוא נבצר. אז אני מציעה שאנחנו נקבל את ההצעה הזאת. (היו"ר חנוך דב מלביצקי) מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

רביזיה. רביזיה.

בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת',

(ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם סבר היועץ המשפטי לממשלה בהסכמת נשיא המדינה כי ראש הממשלה מצוי בניגוד עניינים שלא מאפשר לו למלא את תפקידו בניגוד לחוק'. שוב, עוד הצעה. אני לא מפסיקה לנסות, כי כרגע יש הצעת חוק שהיא גומרת את עילת הנבצרות רק כדי להגן על ראש ממשלה קיים מפני איזה שהיא הכרזה כזו בגלל כל הבעיות שלו. אז אני אפילו שנשיא המדינה, אנחנו מוכנים במחנה הממלכתי - - - גם אנחנו. כי אנחנו מאוד מאוד וכמו שאתם יודעים, גם אנחנו הסכמנו לכל ההצעות של הנשיא, אז אנחנו מאוד מכבדים את מוסד הנשיא כגורם שהוא א-פוליטי ובעצם - - - גורם שהוא מה? כגורם א-פוליטי. אלמוג, לא להפריע. לא הבנתי למי היא התכוונה א-פוליטי. הנשיא. הנשיא הפוליטי? א-פוליטי, א-פוליטי, לא פוליטי. טוב, אחותי. אלמוג, אתה עושה לנו פיליבסטר.

ולכן אנחנו מוכנים שבעצם גם במקרה שהיועץ המשפטי כבר, גם אם אנחנו מטילים על היועץ המשפטי לבדוק שיש לנו מקרה כאן של ניגוד עניינים שלא מאפשר לראש ממשלה למלא את תפקידנו עבורנו אז אפילו אנחנו מוכנים שיהיה את השלייקס של הסכמת נשיא המדינה. אני מאוד מעריך.

למה אנחנו כל הזמן צריכים להזכיר לחברי הקואליציה להצביע? כי זו קואליציה באמת מעורערת. מי נגד? שישה בעד, לא? חסר פה מרכז שיעשה פה סדר. הנה אופיר גם פה. לא, את לא, תורידי את היד שלך.

אורית. לא משנה, נקסט.

זו הדרך לסיכול ממוקד מיאיר לפיד, זו בדיוק הדרך. אורית, היה שש בעד ושש נגד. לא, היה שבע נגד. אל תשכחי את אופיר. אני מבקש הצבעה שמית. בפעם הבאה. הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

אני רוצה שמישהו יזכיר לי רביזיה כמו שמזכירים לברוכי - - - אני אזכיר לך,

בואי נמשיך. רביזיה, גם ולדימיר. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת', ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם המליץ היועץ המשפטי לממשלה כי ראוי ונכון להוציא את ראש הממשלה לנבצרות היות שמסיבות מהותיות נבצר ראש הממשלה וכן הודיע ליושב ראש הכנסת על המלצתו זו - - - תוצע הצעה זו למליאת הכנסת שתאושר ברוב מיוחד של 70 חברי הכנסת'. תראו כמה אני עקבית, אדוני היושב ראש, אני לא יודעת למה אני לא מצליחה לשכנע אותך. עוד מקרה של נבצרות. יכול להיות במקרה שהיועץ המשפטי לממשלה ממליץ שראוי ונכון להוציא את ראש הממשלה לנבצרות, מודיעים על כך ליושב ראש הכנסת, שזה בגדר המלצה, והיא כפופה לאישור נבחרי הציבור שלנו. מה יותר נכון וראוי מזה? זה אותם נבחרי ציבור שמקימים ממשלה. ההגבלה והצמצום בהצעת החוק הזו רק לאי מסוגלות פיזית או נפשית בכל מיני קביעות בלתי ריאליות של 90 חברי כנסת ו-80 חברי כנסת ושלושת רבעי שרים וכל מיני גדרות, המטרה שלהם היא למלט את ראש הממשלה ולבטל את עילת הנבצרות ולהוציא אותה מהעולם, ואני מציעה עוד חלופה כדי לתקן את החוק הזה.

מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 6 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. רביזיה. ההסתייגות לא התקבלה. לא התקבלה? מה התוצאה? שש חמש. וואו, ממש קרוב.

נקסט. בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת', ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם המליץ היועץ המשפטי לממשלה כי ראוי ונכון להוציא את ראש הממשלה לנבצרות וכן הודיע ליושב ראש הכנסת על המלצתו זו בהודעה נפרדת, תובא הצעה זו למליאה ותאושר ברוב מיוחד של 61 חברי הכנסת'. טוב, זאת עוד אופציה. כמו שאתם רואים אני כבר בכמה עשרות של הצעות - - - עקבית. נכון, כי זה עקב אכילס של הצעת החוק הזאת. לוקחים ועושים אביוז בחוק יסוד, כמו שאנחנו רואים בוועדה הזאת לצערי בהרבה דברים, לא באמת מסבירים את עילת הנבצרות, מבטיחים שהיא תמות ועושים לה וידוא הריגה.

אז אני אפילו מוכנה ש-65 חברי כנסת ידונו בהמלצת יועמ"ש ואני מציעה את זה בפניכם.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף (ב1)(1) להצעת החוק, במקום 'משני' יבוא 'משלושת', ולאחר סעיף (ב1)(1)(ב) יבוא סעיף (ב1)(1)(ג) שיקבע 'אם המליץ היועץ המשפטי לממשלה כי ראוי ונכון להוציא את ראש הממשלה לנבצרות וכן הודיע ליושב ראש הכנסת על המלצתו זו בהודעה נפרדת, תובא הצעה זו למליאה ותאושר ברוב מיוחד של 65 חברי כנסת'. זה פעמיים? כבר אמרנו את זה, לא? קודם היה 61, עכשיו 65. באיזה מספר אנחנו? 31. אז אני התייחסתי לזה בהסתייגות הקודמת. בעצם מדובר באותו מנגנון שבו אנחנו, אם אנחנו באמת באים תמי לב לחקיקה הזאת, מה שלא היה כאן, אנחנו באמת חייבים לאפשר רשימה שהיא לא כל כך מצומצמת ועושה וידוא הריגה לנבצרות ואני מוכנה להסתפק גם ב-65. וידוא

- - במסגרת החקיקה הזו לעולם לא תהיה נבצרות, לעולם, זה מה שהחקיקה הזו באה להבטיח, כי היא באה להרגיע ראש ממשלה מאוד מאוד מודאג, ובצדק, שלא יכריזו עליו נבצר. אין פה מנגנון להוציא ראש ממשלה מחוסר הכרה לנבצרות. תודה. מי בעד? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

אחרי סעיף (ב1) להצעת החוק יבוא סעיף (ב2) שיקבע 'הוראות סעיף (ב1) יחולו מהכנסת הבאה'.

זה מה שנקרא הסתייגות רואים לכם. אם באמת אתם כל כך כל כך מודאגים מאי הסדרת סוגיית הנבצרות בואו נקבע שהיא תחול החל מהכנסת הבאה. יש פה שינוי כל כך דרמטי, הוא כל כך לא פרסונלי, מה שנקרא תוכיחו. אותו דבר, כמו חוק המתנות, כמו חוק המעונות, כמו חוק הכשירויות לשרים עם הרשעות פליליות. אם עושים כבר הצעת חוק שבאה להרוג את הצעת חוק הנבצרות, שמענו כאן את חבר הכנסת ארבל שאמר: תקראו לחוק הזה בשמו, חוק דפנה ארז. דרך אגב תהיה לי הסתייגות ברוח הזאת, חוק דפנה ארז, אנחנו כל כך כועסים שבג"צ החליט לבחון את סוגיית הנבצרות ולכן אנחנו נעשה על הראש שלו את החוק הזה. אז בואו נקבע שזה יחול מהכנסת הבאה.

מי בעד?

אני בעד גם. מה, לא שכנעתי אותך, חבר הכנסת אזולאי? לא יודע, תראי עכשיו.

מי נמנע? ההסתייגות לא עברה.

אחרי סעיף (ב1) להצעת החוק יבוא סעיף (ב2) שיקבע 'הוראות סעיף (ב1) יחולו מ-1 בינואר 2026'. זו עוד הצעה באותה רוח. תוכיחו שההצעה הזו היא תמת לב ושהיא לא פרסונלית, היא מאחורי מסך בערות ומסך בערות, בגלל הנסיבות הכול כך חריגות של ראש הממשלה הנוכחי ועם עתירה תלויה ועומדת בדיוק באותו הנושא ואיזה הזדרזות מטורפת להביא חקיקה שפשוט תחסום את הדיון הזה בעניינו אז אני מציעה שנדון שהחוק הזה ייכנס לתוקף ב-2026. אני יודעת שאתם מקדמים איזה יוזמה שהממשלה הזאת תרוץ חמש שנים, אז מה הבהלה? תכניס את זה לתוקף ב-2026. מה אתה אומר, חבר הכנסת אלמוג כהן? לייק. תודה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה לא אושר. רביזיה.

תן קול, מה לייק?

שר הטיקטוק שלך נמצא שם. כן, כן. הוא העלה פי שניים יותר.

לא, זה היה לפיד באוצר. אחרי סעיף (ב1) להצעה יבוא סעיף (ב2) שיקבע 'הוראות סעיף (ב1) יחולו לאחר מתן פסק דין - - - של ראש הממשלה בנימין נתניהו'.

מי בעד? לא,

לא שמעתי כלום.

אורית, נו. אני פשוט עדיין התרגשתי מהלייק שקיבלתי מחבר - - - לא שומעים

את רוצה לנמק?

של פסק דין חלוט,

נו, זה לא רציני, אורית. 34. טוב. אז שוב אותו רעיון, אני לא מפסיקה לנסות.

שזה יחול אחרי פסק דין - - - אבל אם זה אותו רעיון אז אפשר כבר להתקדם. לא, אבל אני רוצה את הרביזיה. מי בעד?

ההסתייגות לא עברה. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים,

של סוגיית הנבצרות שצריך להגיד שזה לא עבר את משרד המשפטים וזה לא עבר את ועדת השרים לענייני חוקה. אז בוא נחליט שזה יחול על ראש הממשלה הבא ונוכיח שאין כאן משהו שבא באמת לעקוף את בתי המשפט במדינת ישראל.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא עברה.

רביזיה. רביזיה. אחרי סעיף (ב1) לחוק יבוא סעיף (ב2) שיקבע - - - שמתם לב,

אתם באווירת סוף קורס. לא במקרה. שיקבע 'על אף - - - סוף המדינה. כן, זה מה שזה אומר. - - - נתונה לביקורת שיפוטית. זה נקרא אס"ק, אבל אנחנו לא שם. יש נימוק?

כמו שאתם יודעים, הוועדה הזאת היא ועדה ככה במחשכים, קרעו חלקים מוועדת חוקה - - - תסבירי. אני אסביר לך. מתקנים פה חוקי יסוד בוועדה מיוחדת ולא בוועדת חוקה.

זה מעניין אותו, היושב ראש. הוא מקשיב לי בלב פתוח ונפש חפצה. אני מאוד מתרגשת מזה. אלמוג, רק שלא תיחנק. שמישהו ידאג לחבר הכנסת אלמוג כהן כי אני מאוד אני חשוב לי כל חבר כנסת. ששר הפיתות ידאג לו.

מי בעד? רגע, מה זה?

זה לא עניינית. מי בעד? לא, חנוך, מה זה זה לא עניינך? חנוך, הוא נחנק כאן. מי בעד?

לא, לא, לא, אבל יש לי כאן נקודה. מי בעד? אף אחד לא בעד?

לא, לא, לא, סליחה, היושב ראש. חנוך, אתה לא יכול ל - - - חנוך, בלי דורסנות.

אנחנו מבקשים חוות דעת של אייל. בלי דורסנות. מי נמנע? לא חייבים, שנייה, בלי דורסנות.

הוא לא יכול, לא שמענו את הנימוק. למה הבריונות הזאת?

אני פונה ליועץ המשפטי, אלמוג כהן פה כמעט נחנק ואני התייחסתי אליו. אי אפשר לקחת את זכות הדיבור שלי.

חנוך, במקום הוויכוח הזה תן לי דקה ונסיים. היינו באווירה טובה, בואו - - - קדימה. לפי ההפיכה המשפטית - - - לא, אבל חשוב לי להגיד, תקשיבו,

אבל הוא דקה נחנק, זה לא הגון. לא, בסדר, רגע, רגע. אני לא מאלה שזה, אבל אם יתחילו סתם אז אני אחתוך את זה, בסדר?

אבל זה לא היה סתם, הוא באמת כמעט נחנק. אבל אם את מנמקת, את יודעת, תק תק תק, אנחנו עובדים באיזה שהוא סדר מסוים.

יש כאן אמירה מאוד מאוד משמעותית והיא שוב מה שנקרא תום הלב של החקיקה הזאת. החקיקה הזו היא חלק מההפיכה המשפטית, היא תיקון של חוק יסוד, בעולם מתוקן היא הייתה אמורה להתקיים בוועדת חוקה, אבל מסתירים חלקים מהרפורמה בוועדה מיוחדת ולכן אי אפשר להתעלם מזה שבמקום אחר עבר חוק בקריאה ראשונה שבעצם אומר שכל החוק הזה יהיה בלתי שפיט. לכן אני אומרת, אם אנחנו באמת רוצים חקיקה לא מושחתת בואו נקבע שלמרות האמור בהוראות החוק האחרות ובחוקי היסוד הוראת הסעיף הזו של הנבצרות תהיה נתונה לביקורת שיפוטית.

אני בעד. זה היה נהדר, באמת. מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא עברה.

ראיתי שיותר אנשים הרימו את היד.

אבל שבעה זה אחרי סעיף (ב1) להצעה יבוא סעיף (ב2) שיקבע 'חזרת ראש הממשלה מנבצרות זמנית בהתאם להוראות סעיף (ב1) טעונות את אישור היועץ המשפטי לממשלה'. הצעת החוק הזו מדברת על חזרה מנבצרות זמנית. יש כאן איזה מן מנגנון שמסדרים אותו שהוא יכול להגיד אני נבצר זמני, אני חוזר,

אני לא רוצה שישחקו עם הדבר הזה ואני לא רוצה שראש ממשלה תהיה דעתו קלה על מה זה נבצרות, ולכן אם מישהו כבר עושה בזה שימוש, כדי לחזור אתה צריך אישור של יועץ משפטי לממשלה. שלא ייצא סתם לנבצרות. זה בא למנוע ניצול לרעה ולכבד את כולנו,

שראש ממשלה לא סתם יהיה נבצר זמני ולא יעשו על זה מניפולציה. אולי אני אשכנע אתכם? הרי זה לא דלת מסתובבת פה, נבצרות. מה זה הדבר הזה?

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אתם לא מרגישים שהשקעתי בהסתייגויות שלי? אני אהבתי. ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. רק אני מציע לך, אל תיקחי את זה ללב, אני הייתי משקיע המון בהסתייגויות ולא היה מענה. אל תיקחי את זה ללב. לא, אבל מספיק שאתה מתרשם, ינון. אבל אם זה קצת קשה לך תבטלי את הכול. אנחנו מקבלים פירורים בכנסת הזאת,

מתרגלים ל

בתור מי שהיה באופוזיציה במוניציפלי אני יכול להגיד לך שהאופוזיציה פה זה מלכות אני לא יודע מה, לעומת מה שקורה באופוזיציה.

אופוזיציה או קואליציה? אופוזיציה מוניציפלית זה החיה הכי אומללה, חסרת זכויות - - - אופוזיציה מוניציפלית בפתח תקוה. צריך לתקן את זה. זה רק מעיד שצריך לתקן את זה. תגיד לי שאני טועה, ברוכי. רציתי להגיד שזה גם בקואליציה הנוכחית. זו הייתה יציאה קשה. אני דרך אגב מסכימה איתך, היושב ראש, והסוגיה של חברי מועצה שאין להם גישה לחומרים,

הם באמת אסקופה נדרסת.

אין להם כלום,

אז צריך לתקן את זה. תחוקקי אני איתך. בואו נעזוב את הנבצרות, נתקן את זה עכשיו. אז איפה הלב הרגיש שלך לאופוזיציה, מיעוט נרדף, לרפורמה, להפיכה המשפטית? חנוך, אני פונה ללב שלך. ללב היהודי הרחום.

אחרי סעיף (ב1) יבוא סעיף (ב2) שיקבע 'חזרת ראש הממשלה מנבצרות זמנית בהתאם להוראות סעיף (ב1) טעונות את אישור מליאת הכנסת ברוב 70 חברי כנסת'. שוב, מדובר פה באותו רעיון. לא לפעול בקלות דעת ולא לזלזל בנבצרות זמנית. ראש ממשלה שמנצל את הכלי הזה יידע שהוא לא יוכל לחזור ככה סתם ולכן אני מציעה מנגנון אחר במקום חוות דעת משפטית, אישור של 70 חברי כנסת, וכך לא יעשו בזה שימוש לרעה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. רביזיה גם. ואז מה קורה, ולדימיר? זה בעצם רביזיה של שתי - - - את מנמקת, אורית? אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא סעיף קטן (ב2) שיקבע 'חזרת ראש הממשלה מנבצרות זמנית בהתאם להוראות סעיף (ב1) טעונות אישור מליאת הכנסת ברוב של 80 חברי הכנסת'. אותו דבר, שוב. מה פתאום יש כאן מנגנון שראש ממשלה בא וחוזר וכן יהיה נבצר וכן חוזר ומגיש הודעה ולא הודעה. זה אפילו מנגנון יותר מחמיר, כדי שלא יהיה בזה ניצול לרעה, דע לך שאם אתה מחליט, תחשוב טוב טוב כי אם אתה יוצא לנבצרות זמנית תצטרך אישור של 80 חברי כנסת כדי לבטל את זה.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא סעיף קטן (ב2) שיקבע, 'חזרת ראש הממשלה מנבצרות זמנית בהתאם להוראות סעיף (ב1) טעונות אישור מליאת הכנסת ברוב 90 חברי הכנסת'.

טוב, אותו הדבר, אפילו עוד יותר נורמה מחמירה. אני מנסה להשתמש בחמש-שש דוגמאות כדי שתבינו את הרעיון ואני אפילו מנסה לשכנע בהרבה דרכים, רוב של 90 חברי כנסת כדי שראש ממשלה לא יוכל לנצל לרעה את זכותו לנבצרות זמנית.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא סעיף קטן (ב2) שיקבע 'חזרת ראש הממשלה מנבצרות זמנית בהתאם להוראות סעיף (ב1) טעונות את אישור מליאת הכנסת ברוב של 75 חברי הכנסת ובאישור היועץ המשפטי לממשלה'. טוב, זה עוד מנגנון באמת,

שימנע ניצול לרעה של נבצרות זמנית על ידי ראש ממשלה שמצד אחד הרוב של חברי הכנסת הוא פחות כאן, אבל גם היועץ המשפטי לממשלה צריך לראות שאכן הנבצרות נפסקה. תודה. מי בעד?

מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד,

רביזיה. ולדימיר, לא אמרת רביזיה. רביזיה. אחרי סעיף קטן

יבוא סעיף קטן (ב2) שיקבע 'חרף האמור בסעיף קטן (ב1) ייתכן כי ייקבע שראש הממשלה נבצר מסיבות אחרות שאינן מנויות בסעיף זה'. נכון. זה ניסוח קצת יותר עדין למה שהיה ברצף בהתחלה. זה הכובד העיקרי של הבעיה העיקרית בכל הצעת החוק הזו, שהיא בעצם הצעת חוק שבאה להרוג את עילת הנבצרות, אין בה כלום מקצועי,

להשאיר עוד אופציה אמיתית שבה לא רק אי מסוגלות נפשית או פיזית, אלא גם ייתכן שראש ממשלה

מטרתה היא אחרת, לטפל אישית באדון נתניהו כך שהבג"צ נגדו ייפסק וחבל שזה יצר חוק רע. אז אני מציעה כאן, שוב, שנבצרות תוגדר גם מסיבה אחרת שמונעת מראש ממשלה לבצע את תפקידו בהתאם לחוק.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

מנסה להפוך את הצעת החוק הזו להצעה אמיתית שעוסקת בנבצרות ולא רק הורגת אותה וחלק מהמנגנון שמוצע כאן הוא שהחלטת הממשלה, יידרש אישור בוועדת הכנסת ברוב של שני שליש, ואני מציעה רוב רגיל. מעניין לראות שכל ההגנות כאן על הממשלה פה בלי גבול, בכל ההפיכה המשטרית, הן בכל מיני סוגי רוב מופרעים בעוד שההפיכה המשטרית היא ברוב נורא קטן, הממשלה יכולה ב-61 לעשות הכול, ב-61 לעשות חוקי יסוד חסינים, ב-61 לעשות פסקת התגברות מראש.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד,

בסעיף (ב1)(1)(ב)(2) ו-(3) להצעת החוק, בכל מקום בו מופיעות המילים 'ועדת הכנסת' יבוא 'הוועדה לעניין ביקורת המדינה'. אז באמת הרעיון הוא,

כדי שיהיה כאן תהליך אמיתי, להעביר את זה לוועדה שהיא לא בשליטה מוחלטת של הקואליציה, אלא לוועדה לענייני ביקורת המדינה. כן, בבקשה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא עברה. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. סעיף (ב1)(1) להצעה, אחרי המילה 'תהיה' יבוא 'בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה או'. ביקשו רביזיה. אז אני אומר גם רביזיה אחרי. אורית, את מנמקת? אני לא שמעתי שהוא

אנחנו מנסים שהחקיקה הזו תבטא משהו שקשור לשלטון החוק,

זה נקרא להסיר את המסכה מכל הצעת החוק הזאת, כי כמו שאתם יודעים, הסיבה היחידה לכל החקיקה הבהולה הזאת, כאילו אין עוד בעיות במדינת ישראל, כאילו הרחובות לא בוערים, כאילו לא אתמול התבשר שר האוצר שהכלכלה נפגעת כתוצאה מההפיכה המשטרית והוא פסק דין כי איך אמר לי פה חבר כנסת מהוועדה? כל החקיקה הזו אפשר לקרוא לה חוק דפנה ברק ארז בגלל ששופטים בבג"צ שהוגש העזו לא לדחות את העתירה הזו על הסף ובעצם יש פה חוק חוסם דיון תלוי ועומד. אז אני אומרת שהנבצרות תהיה גם על פי פסק דין של בית המשפט העליון.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. סעיף (ב1)(1) להצעה, אחרי המשפט בסעיף קטן (ב) יבוא 'למעט בסוגיות של ניגוד עניינים משמעותי'. זה מוסיף כאן את עילת ניגודי העניינים למשמעות של מהי נבצרות. כידוע, הצעת החוק הזו מה שנקרא הורגת כל סיכוי לטפל בניגוד עניינים שכרגע מישהו הגיש עתירה בנושא הזה נגד ראש הממשלה ולכן אני בכל זאת מנסה להחזיר איזה שהוא ממד ענייני ולא פרסונלי להצעת החוק הזו ולומר שלא רק אי מסוגלות נפשית או פיזית שעליה יכריז ראש הממשלה עצמו או רוב דמיוני שלא קיים בממשלה ובכנסת ולהגיד שזה ידון גם בסוגיות של ניגוד עניינים משמעותי.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה לא אושר.

על הניסוח, על הרהיטות, על הנועם, על ההגשה, אני מאוד מתרשם. אני אקבל את מה שנותנים לי, אני מקבלת את המחמאה בהערכה. גם כשהם מסתלבטים? אני לא מסתלבט בכלל. אני לא מסתלבט בכלל, זה לא היה סתלבט. אפרת, למה בשלילה? די, תרשו לי. למה בשלילה? אף אחד לא מסתלבט. אורית, את מרגישה שמסתלבטים עלייך?

אנחנו בתהליך סיזיפי של הסתייגויות, הלוואי שהייתי מצליחה לגופם של דברים, אבל לפחות שאנחנו עושים את זה ברוח נעימה, זה קצת מקל עלינו בחקיקה הלא נעימה הזאת.

כן, בבקשה. אתה מקריא?

למען הסר ספק, חשוב לי רגע, חברת הכנסת רייטן וחברת הכנסת פרקש, אני מדבר פה בשם כל הנוכחים בוועדה, אני בטוח בזה, שיש לנו הערכה עמוקה לכן ולפועלכן ואין ולו טיפת ציניות או הסתלבטות בהערות שלי. כולן כנות לגמרי. לנו לא אמרת את זה. ביציע לא קיבלו את זה.

את כבר יודעת שמבחינתי את טופ שבטופ, אני לא צריך להגיד.

אני מנסה להחזיק את עצמי, אבל היציע לא אכל את זה. חנוך, אתה עושה להם פיליבסטר? בסעיף (ב1)(1) אחרי בסעיף קטן (ב) יבוא 'למעט לגבי ראש ממשלה שהוגש כנגדו כתב אישום'.

אנחנו רוצים לעזור לקואליציה להעביר חוק שהוא לא פרסונלי, כי באמת חס ושלום הם לא מתכוונים פה לחוק פרסונלי, שזה לא יחול לגבי ראש ממשלה שהוגש כנגדו כתב אישום.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. אחרי סעיף קטן (ב1) להצעה יבוא סעיף (ב2) שיקבע 'הוראות סעיף קטן (ב1) לא יחולו כשראש הממשלה לא נמצא בארץ'. הוראות הסעיף הזה, ההסדר לא יחול כשראש הממשלה לא נמצא בארץ, זה כדי למנוע מראש ממשלה - - - מכיוון שראש ממשלה חדשות לבקרים לא נמצא בארץ אז אין שום טעם לדון בנבצרות. אם הוא בוחר כל שבוע להיעדר מהארץ אז בעצם הוא מודה שנבצר ממנו לבצע את תפקידו - - - יש כאן נבצרות וירטואלית. תודה רבה. שכנעת אותי, חבר הכנסת ולדימיר.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה.

מה עם ארוחת צהריים?

גם שם הוא יהיה לבד. אין הפסקה קלה מאז הבוקר?

ההסתייגויות של ישראל ביתנו, הבנתי שאת רוצה לנמק הכול ביחד? לא, אחד אחד. אדוני היושב ראש, היועץ המשפטי, לא צריך להקריא את ההסתייגויות שלנו, אני אנמק את כולן ביחד, כמקשה אחת.

אני כבר אומרת, לא צריך עזרה, על כל ההסתייגויות רביזיות באופן אוטומטי. אז אני לא אעזור לך.

נחסוך את כל הברברת הזאת.

לגופה של הצעת חוק, לדעתי הצעת החוק הזו הייתה יכולה להיוולד במוח עם בעיות נפשיות אמיתיות כי רק מי שיש לו חרדות, חששות, חוסר אמון בשותפים הקואליציוניים וגם בעצמו וגם בסביבה הכי קרובה שלו היה יכול להמציא דבר כזה.

אני לא מאשימה את חבר הכנסת אופיר כץ כי אני מאמינה שבמקרה הזה הוא רק אקדח, זאת אומרת הוא כלי. זה נולד במקומות אחרים. כולם אומרים עליו שהוא תותח, את מורידה אותו לאקדח?

גם תותח בסוף לא יורה בעצמו, הוא צריך מפעיל. אם היית עושה שירות צבאי היית יודע את זה, אבל אתה היית במקומות אחרים. אני לא רוצה לעשות פיליבסטר אבל הייתי שואל אותך דברים אחרים שאת פחות יודעת, אבל אני לא רוצה להביך אותך. תקשיב, בוא, אל תתחיל איתי כי בסוף אתה תצא בהפסד,

את בטוחה בזה?

כי תמיד גבר שעושה דבר כזה לאישה הוא תמיד יוצא דפוק.

אני חושב שהאמירה שלך לא במקום. לא מכבד, לא מכבד. שהאמירה שלך לא מכבדת ולא במקום. ויוליה, השירות האזרחי שהוא עשה באיחוד הצלה הציל חיי אדם לא פחות, תאמיני לי. אבל אני אגיד לך דבר אחד, בגלל שאני מכבד אותך אני לא יורד לרמה שלך. אדוני היושב ראש, אני בזכות דיבור, אנא מכם, תודה רבה. כפי שאמרתי, החוק הזה - - - סליחה, לא הבנתי את התנועה.

אתה יודע כמו שאומרים תסגור את הפה.

אני עייפה מדי. אחרי שמחה רוטמן אין לי כבר יכולות פה לנימוסים. חבל. שום דבר לא מוסיף פה כבוד בבית הזה - - - נכון, בזמן האחרון. אבל יש גבול. זה הגבול שלך, ביסמוט? זה שאמרתי לך לסגור את הפה?

אני לא אוהבת שום דבר ממה שקורה פה, זה שאתה יודע הגענו פה לקצה,

בכל הכבוד - - - בועז,

חברת הכנסת מלינובסקי היחידה עם רשות דיבור, אף אחד לא מפריע או מפריעה לה.

תודה רבה, אדוני היושב ראש. ראית את השר

חברת הכנסת רייטן. את לא מאמינה ש - - - לא, אני לא אוהבת ש - - - חברי הכנסת ביסמוט ורייטן, please take it outside. אני חשבתי להקל, אתה מבין? עוברים לאנגלית? בואו נדבר על ה-elephant in the room. התנועה הייתה לסגור פה, כי כנראה שאחרת לא מבינים, אבל זו תנועה מאוד פשוטה,

בסדר, בואו נתקדם. שלא עשו אחר כך מזה סיפור שאתם נפגעתם. לא, לא, אין לך את העוצמה הזאת. עוצמה למה?

זה לא מעניין אותי. איך ביבי אמר פעם ל - - - חברת הכנסת מלינובסקי, את רוצה לנמק? כן, אני מנמקת.

איך הוא אמר פעם בקרית שמונה לגברת אחת שם? את משעממת אותי. אהה, לא מעניינת, משעממת.

כפי שאמרתי, הצעת החוק הזאת ובקרוב החוק זה התוצאה של איזה שהן בעיות נפשיות של מי שעומד מאחורי הצעת החוק הזו, כי כשאנחנו נכנסים לעומק ואנחנו קוראים את הסעיפים בסופו של דבר מובן ש קודם כל אני מאחלת שאנחנו בחיים לא נשתמש בהצעת החוק הזו, שלא יהיה מצב שראש הממשלה שלנו נמצא בכאלה בעיות פיזיות ונפשיות שזה דורש נבצרות כי אנחנו כולנו חווינו את האירוע עם אריאל שרון וכולנו זוכרים עד כמה זה טרגי וכואב לכל מדינה. אז ממש לא רוצה להגיע לשם, אבל עצם זה שהחליטו להעלות כזו הצעת חוק ולהיכנס לעניינים אגב, יש שם שאלה מי יקבע מבחינה בריאותי, כשירות כן או לא, ומבחינה נפשית כן או לא, זה גם שאלות כבדות משקל, כי למשל הצענו שזה יהיה מנהלי בתי חולים שהם רופאים, כי כרגע מהצעת החוק לא ברור מי הסמכות המקצועית לקבוע דברים כאלה. גם יש לי שאלה לגבי כינוס ישיבת ממשלה. אילו החוק הזה במתכונת שלו היה חי באירועי אריאל שרון לא בטוח שהיה אפשר לכנס ישיבת ממשלה כי לפי הצעת החוק 60% משרי הממשלה צריכים להסכים לכינוס ישיבת ממשלה. אני רוצה לראות שר אחד מהליכוד שיהיה מוכן לחתום על כזה זימון כאשר אנחנו יודעים בדיוק מה מורכבות העניינים. צר לי שהצעת החוק הזו נולדה, חבל לי שהכנסת בזבזה את משאביה וזמניה לדיון כל כך לא רציני. יש באמת היום על סדר היום דברים, רק היום ראיתי בבוקר, יש לנו התחממות בצפון, יש לנו אזהרות של משרד האוצר על משבר כלכלי עמוק, יש לנו רצח נשים שאנחנו ממש שם בטירוף, זה נושא בפני עצמו, יש לנו כל כך הרבה דברים כבדי משקל על סדר היום ואנחנו מתעסקים בחוק פחדני, פרנואידי, חוסר אמון בשותפים הקואליציוניים, חוסר אמון כנראה בעצמו וביכולות הפיזיות והנפשיות, אולי צריך לעשות בדיקות כבר, ואנחנו נתנגד לחוק הזה באופן נחרץ וכולי תקווה שהחוק הזה ייפסל בבג"צ כי המנגנון שם לוקה בחסר. תודה רבה, אדוני היושב ראש. תודה. מי בעד? לא, לא, לא, מקריאים אחד אחד. אנחנו מצביעים על הכול?

מצביעים אחד אחד, מקריאים אחד אחד. לא, אפשר לעשות הצבעה גם על כל ה - - - אחד אחד. כך אומר היועץ המשפטי. הוא לא מסכים. לא, תקשיבו, אני מכירה את התקנון - - - ואייל לא? אייל גם מכיר, אבל אנחנו יכולים ל - - - בסדר, אבל כרגע אנחנו נעשה לפי מה שהיועץ המשפטי מבקש.

אבל אני הולך עם היועץ המשפטי, שלא יגידו - - - לא,

היו לזה תקדימים בוועדות אחרות שכאשר מנמקים במרוכז אפשר להצביע במרוכז. אם זה למשל סדרה, אנחנו לא נמצאים פה ב - - - במקבץ, אבל היא מגישה את ההסתייגויות,

לא, אבל זה כנראה לא מקבץ לכן הוא לא יכול. חבר'ה, בואו נעשה את זה, כבר שלוש הסתייגויות בזמן הזה היינו יכולים להעביר. יאללה, בואו. בסעיף אחד להצעת החוק, בסעיף 16(ב1)(1)(א) המוצע, במקום - - - לא, לא צריך להקריא את זה. הוא אומר שצריך, יוליה, די.

זה צריך להיכנס לפרוטוקול. קדימה, קדימה. במקום 'בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית' יבוא 'מטעמי בריאות או על יסוד חוות דעת רפואית או מטעמים אחרים'.

מי בעד? מי נגד? אין טעם להקריא את זה, אין טעם לעשות הצבעות אחת אחת. יוליה, לכי, אנחנו נצביע. לכי, אנחנו כאן. ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף 16(ב1)(1)(א) המוצע, לפני 'יושב ראש הכנסת הודיע לכנסת על הודעת ראש הממשלה' יבוא 'הודעת ראש הממשלה כאמור תועבר בכתב'.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

רביזיה. בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(1) המוצע, במקום 'ברוב של שלושה רבעים מחבריה' יבוא 'ברוב חבריה'. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

מי נמנע? אין נמנעים. אין נמנעים? די עכשיו.

במקום 'בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית' יבוא 'מטעמי בריאות על יסוד חוות דעת רפואית או מטעמים אחרים'. מי בעד? ארבעה. מי נגד? שמונה. מי נמנע? ולדימיר. ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, 1 לא אושר.

בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(1) המילים 'ראש הממשלה יכנס' עד 'מהגשת הבקשה כאמור' יימחקו. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד,

את הממשלה' יבוא 'מזכיר הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה יכנסו את הממשלה לפי החלטת הממשלה כאמור בתוך 24 שעות'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. סעיף 16(ב1)(1)(ב)(2) במקום 'החלטת הממשלה תעמוד בתוקפה למשך שלושה ימים ותובא לאישור ועדת הכנסת' יבוא 'החלטת הממשלה תובא לאישור ועדת הכנסת בתוך 24 שעות מקבלתה'.

מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

במקום המילים 'ואם החלטת הממשלה ניתנה מטעמי בריאות תהיה החלטת ועדת הכנסת גם על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה ועדת הכנסת' יבוא 'ואם נתקבלה חוות דעת רפואית היא תחייב את ועדת הכנסת להחליט על נבצרות ראש הממשלה מטעמי בריאות'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(2), במקום 'שלא תעלה על שבעה ימים מיום החלטתה' יבוא 'שלא תעלה על מאה ימים מיום החלטתה. אישרה ועדת הכנסת החלטת הממשלה מטעמי הבריאות על יסוד חוות דעת רפואית תקופת הנבצרות תיקבע בהתאם לחוות הדעת כאמור'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה.

בסעיף 16(ב1)(1)(ב)(3), במקום 'תקופת נבצרות זו לא תעלה על שבעה ימים' יבוא 'תקופת הנבצרות לא תעלה על מאה ימים'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד,

סעיף 16(ב1)(1)(ב)(4) יימחק, במקומו יבוא 'לעניין סעיף זה חוות דעת רפואית, חוות דעת רפואית של מנהל בית חולים שיבא תל השומר, מנהל בית החולים איכילוב, מנהל בית החולים הדסה עין כרם אשר שלושתם רופאים במקצועם'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף 16(ב1)(2) המוצע יימחק. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף 16(ב1)(3) במקום 'לפי פסקת משנה (1)(ב)(2) או (4)' יבוא 'לפי פסקת משנה (1)(ב)(2)'. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההסתייגות לא התקבלה. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. עברנו להסתייגויות של חד"ש תע"ל.

אדוני, אנחנו בארבע במליאה?

יש עכשיו את חד"ש תע"ל,

חבר'ה, הכול בסדר. עשר הדקות האלה לא נמות ונחיה עליהן.

חבל שבערב - - - שאלתי את חבר הכנסת טיבי, הוא מעדיף להתחיל אחרי, הם פה רוצים לגשת לנאומים בני דקה, אז עזוב, בשביל כמה הדקות האלה לא אז אנחנו נשוב ונתכנס עשר דקות אחרי המליאה, אני מודיע מראש, תודה רבה לכולם. זה הפסקה ולא סוף הדיון, למקרה שלא הייתי ברור.

בבקשה. את מנמקת עשר דקות רצוף, נכון? בפעם אחת על כולם?

אני רוצה לנמק את ההסתייגויות שהגשנו בשם הסיעה שלנו,

כמובן חבר הכנסת עופר כסיף בעיקר ושאר החברים. אני רוצה להתייחס בהתחלה באופן כללי להצעת החוק וההסתייגויות שלנו מעצם העובדה שאנחנו רואים את הצעת החוק כחלק מהמכלול של כל השינויים המשטריים שהקואליציה מנסה ומקדמת

הן על ידי בתי המשפט והן על ידי היועצת המשפטית לממשלה שהיא הגורם המוסמך לשיקוף החוק לבדיקת העבודה וכן לתת את דעתה בנושא. אנחנו ראינו את הבליץ התקשורתי המשפטי הזה, החקיקתי

מתחילת הקדנציה ואני חושבת שגם החוק הזה בא כדי לתמוך, במיוחד כשכולנו יודעים שראש הממשלה שמנסים לבצר את מעמדו נמצא גם בניגוד עניינים כשזה קשור לחקיקה ונמצא תחת האשמות מאוד קשות ודיונים בבית משפט על השחיתות שלו. אנחנו חושבים שכדאי מאוד ומציעים להרחיב את הגורמים המוסמכים לקביעת הנבצרות. במקום להצהיר ולאפשר דווקא רק לגורמים שקיימים לקבוע בעניין הנבצרות אנחנו הולכים לכיוון הפוך לגמרי בהסתייגויות שלנו, אנחנו רוצים להרחיב את הגורמים המוסמכים ואת העילות שבגינן ניתן להכריז על נבצרות. המטרה מכל ההצעות האלה וההסתייגויות האלה שקשורות בעניין הרחבת הגורמים המוסמכים והעילות שבגינן ניתן להכריז על נבצרות היא למנוע הגבלה של בתי המשפט והיועמ"ש בהכרזה על נבצרות. אנחנו חושבים שהגבלה כזו דווקא משרתת את הרצון לבצר את שלטונו של ראש ממשלה ולתת לו מעמד שהוא מעל החוק, שהוא אדם שיש לו מעמד מיוחד שאסור להפעיל את החוק כאשר צריך גם נגדו. לדוגמה, אם ישנו ראש ממשלה שנבצר ממנו למלא את תפקידו מפאת ניגוד עניינים, המקרה המאוד מפורסם - - - היפותטי. היפותטי, כן, היפותטי לגמרי. או ניצול תפקידו למטרות אישיות, גם כן מאוד מאוד היפותטי. לפרוטוקול, אני צינית. שלא יובן אחרת. זה להיסטוריה. בעתיד כשיקראו את זה אני לא רוצה שלמישהו יהיה חשד שאני לא הייתי צינית. הבהרה זה טוב. או למשל הפרת אמונים חמורה, ואנחנו כן נרצה שהעילות הללו יהוו גם כן סיבה שבגינה ניתן למנוע ממנו להמשיך בתפקידו ונרצה שגורם נוסף, שהוא לא הממשלה עצמה, יהיה לו גם ויהיה מוסמך להכריז על נבצרות או לפחות להתחיל בתהליך של הכרזה על נבצרות. לא יכול להיות שעילות כל כך חשובות לא מאפשרות אפילו ניסיון לבדוק עם כל הנושא של נבצרות. הערה נוספת היא שלפי נוסח החוק המוצע רק הממשלה, או ראש הממשלה עצמו, מוסמכים להכריז על נבצרות בשתי עילות בלבד וברוב של 75% מחברי הממשלה. זה כאילו להגיד לא יהיה מצב כזה. אפילו כאשר קושרים את זה שעילות הנבצרות הן עניין הבריאות, תתארו לעצמכם שרק להשאיר את העניין בידיים של ראש הממשלה עצמו, שחס וחלילה אם יש לנו מישהו בראש, אני לא מאחלת לאף אחד סיבות כאלה, אם הוא במצב בריאותי שאפילו הוא לא יכול להכריז על עצמו שהוא במצב של נבצרות, ובממשלה אסור לנו אולי לחשוד בזה, במיוחד לאור מה שמתפתח בחודשים האחרונים, יש להם אינטרס מאוד מאוד מובן, או כן להכריז על נבצרות, אם יש דמויות שם שמחכים בקוצר סבלנות להכרזה על נבצרות של ראש הממשלה, או להיפך. המצב הוא, יכול להיות שבמצב מסוים של ממשלה מסוימת רוצים להשאיר את האדם בתפקידו כדי לשמור על הקואליציה הקיימת. בשני המקרים האלה לא יכול להיות להשאיר את הסמכות או את האפשרות להכריז על נבצרות רק בידיים של הפוליטיקאים שהם בעצמם נהנים מהמצב הקיים. אנחנו גם חושבים שלפי הנוסח המוצע, ראש הממשלה מודיע על נבצרות ליושב ראש הכנסת ולאחר מכן יו"ר הכנסת מודיע לכנסת. אנחנו מציעים שלא יהיה גורם מתווך וראש הממשלה בעצמו, כאשר זה מתאפשר כמובן אם הנסיבות הן לא סיבות של בריאות אמיתית שלא תיתן לו להופיע בפני הכנסת, אבל שהוא יודיע גם ליושב ראש האופוזיציה ולשאר ראשי המפלגות, הכול במטרה לחזק את מעמדה של הכנסת. אנחנו הולכים בכיוון הפוך לגמרי מההצעות שמביאה הממשלה לאחרונה, אנחנו חושבים שצריך תמיד לחפש דרך לחזק את מעמדה של הכנסת ולא לנגוס בסמכויות שלה או בתפקיד שלה. על פי הנוסח המוצע מדובר בהודעה בלבד של יושב ראש הכנסת. מציעים שלאחר ההודעה יתקיים דיון סיעתי, בשל החשיבות הפוליטית המשמעותית של ההכרזה. כלומר זה לא יהיה רק מודיעים וזהו, אלא לכנסת תהיה גם אמירה, אפילו אם זה רק בעניין של דיון סיעתי, שכל סיעה תכריז ותודיע על עמדתה. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חשוב לנו, שתי ההסתייגויות הכי מהותיות בעינינו, זה בסעיף (ב1)(ב)(1) ובסעיף (ב1)(ב)(1), על פי הנוסח המוצע ראש הממשלה יכול בתקופה שבין בקשה של 60% מחברי הממשלה לקיים דיון על הנבצרות ועד לקבלת ההחלטה בפועל,

ב-75% מחברי הממשלה, הוא יכול להמשיך לפטר ולמנות שרים לממשלה, וכולם יכולים להיות נגועים בגישה הזו, לפטר ולמנות כדי לחזק את העמדה שלו בתוך הממשלה וכדי לגרום לשינוי האחוזים לטובתו. אנחנו חושבים שזה מסוכן מאוד ואנחנו מציעים לשלול את האפשרות הזאת ממנו. הנושא הועלה בדיון בוועדה על ידי חברי חבר הכנסת עופר כסיף בדיון מיום ראשון וזכה מיד להתייחסות המשנה ליועמ"ש, עורך דין גיל, שאמר שזאת נקודה חשובה ומשמעותית לנוכח החקיקה המקבילה שמגלה ביקורת שיפוטית על פיטורי ומינויי שרים. את חותרת לסיום, חבר הכנסת סלימאן? חותרת. כי הזמן נגמר. הזמן לא נגמר מבחינת ההקצבה הראשונה. עשר דקות

בסדר, אוקיי, רק אני מעדכן אותך שעשר הדקות עברו. אבל מבחינת מספר ההסתייגויות - - - בסדר, אני לא מפסיק, אני רק מעדכן שעשר דקות עברו. החלטת ללכת על קטנות, עאידה? ינון, אתה מכיר אותי, שום דבר לא קטן. אנחנו חושבים שאם הנוסח המוצע יתקבל המשמעות האמיתית של הדבר היא שלממשלה לא יהיה כוח להכריז על נבצרות אם זה לא מתאים לראש הממשלה עצמו שחייב להיות בנבצרות, כלומר הוא ישחק, יבנה, תהיה הממשלה סוג של לגו, שהוא יוציא את אלה שלא מסכימים, את אלה שרוצים את הנבצרות ורואים חשיבות ורואים סיבה מוצדקת לנבצרות ויכניס שרים וימנה שרים. וכבר ראינו איך מתנהלת הממשלה, אי אפשר לנתק את החוק מהקונטקסט שקיים היום במצב. אנחנו גם לפי הנוסח המוצע, אם ראש הממשלה לא מכנס את הממשלה לדיון בנבצרות בהתאם לבקשת הממשלה יוכל מזכיר הממשלה לכנסה והישיבה תנוהל על ידי ממלא מקום ראש הממשלה. כלומר בלתי מתקבל על הדעת שהחוק בנוי על זה שרוצים את כל הכוח לאדם עצמו, כלומר ראש הממשלה.

הנבצר בפוטנציה, בוא נגיד ככה. כלומר אתה תחליט, רוצה לצאת לנבצרות, לא רוצה, רוצה לבצר את עצמך במקום לצאת לנבצרות, יש לך את מלוא הכוח. התבצרות במקום נבצרות. את האמת, החוק הזה צריך להיקרא חוק ההתבצרות ולא הנבצרות. אני התייחסתי לדברים הכי חשובים, יש לנו הסתייגויות, בעיניי כולן חשובות, סיימתי. תודה רבה. מי בעד ההסתייגות?

מקריאים אחת אחת ומצביעים, אחרת איך יידעו על מה הצביעו?

מטרתה של הצעת החוק זה לבצר שלטון יחיד דיקטטורי בישראל.

ההסתייגות? מנסור, נראה שאתה מבואס כשאתה מצביע בעד ההסתייגות. שבעה. מי נגד? שמונה. מישהו נמנע?

ההסתייגות נדחתה.

מטרתה של הצעת חוק זו להפוך את ראש הממשלה למנהיג עליון. מי בעד? (היו"ר אופיר כץ) אני חושבת שגם הקואליציה צריכה להסכים על זה. מי נגד? אתם לא רוצים אותו המנהיג העליון? שמונה נגד. לא עבר.

מטרתה של הצעת החוק להחליש את הביקורת החוקתית על מערכת השלטון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה בעד, 6 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. מטרתה של הצעת החוק למסד משטר דיקטטורי עריצי. מי בעד? מי נגד? שמונה.

מטרתה של הצעת חוק זו לפורר את הסדר החוקתי המבטיח פיקוח על השלטון.

מי נגד? מי נמנע? שמונה.

הצבעה בעד, 7 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף (ב1) במקום המילה 'בלבד' תבוא 'או בהתאם לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה או לפסק דינו של בית המשפט העליון'. מי בעד?

מי נמנע?

בסעיף (ב1) לאחר 'פיזית או נפשית או מכל עילה אחרת' יבוא 'או מכל עילה אחרת שזכתה לאישור היועץ המשפטי לממשלה'. מי בעד? מי נגד? תשעה לא עבר. הצבעה בעד, 7 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. סעיף (ב1)(א) אחרי 'ויושב ראש הכנסת' יבוא 'ויושב ראש האופוזיציה ויושבי ראש כל סיעות הכנסת'. מי בעד? מי נגד? תשעה. לא עבר. הצבעה בעד, 7 נגד,

רביזיה. בסעיף (ב1)(א) בסופו יבוא 'לאחר הודעת יושב ראש הכנסת ייערך במליאת הכנסת דיון סיעתי אשר סדרי הדיון שלו ייקבעו בתקנון הכנסת'. מי בעד?

לא עבר. הצבעה בעד, 7 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. רביזיה. מי נמנע? אין נמנע. אין נמנע? כל חברי הוועדה הצביעו. רביזיה. ביקשתי רביזיה. קיבלת. רשמתי. בסעיף (ב1)(ב)(1) אחרי 'פיזית או נפשית' יבוא 'בהתאם לחוות דעת של היועצת המשפטית לממשלה'.

תשעה.

מי נמנע? מי

אחרי שמצביעים על הסעיף את יכולה להגיד רביזיה,

אני יודעת, אני התייחסתי למשפט שלך שמצביעים בהצבעה אחת. לא, לא, ממש לא. בסעיף (ב1)(ב)(1) במקום '60% מחבריה' יבוא 'שלושה רבעים מחבריה'.

מי נגד? מי בעד?

הצבעה בעד, 7 נגד,

רביזיה. סעיף (ב1)(ב)(1), בסופו יבוא 'לאחר הגשת הבקשה בהתאם לסעיף זה ועד כינוס הממשלה לא יוכל ראש הממשלה לפטר חברי ממשלה'. מי בעד?

מי נגד? לא עבר. הצבעה בעד, 7 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

בסעיף (ב1)(ב)(1), בסופו יבוא 'לאחר הגשת הבקשה בהתאם לסעיף זה ועד כינוס הממשלה לא יוכל ראש הממשלה להוסיף חברים חדשים לממשלה'. מי בעד?

הצבעה בעד, 7 נגד,

לא עבר. לא, נגד. לא החשבתי אותה, תשעה. לא ספרתי אותה, תשעה. הצבעה בעד, 5 נגד, 9 נמנעים,

בסעיף (ב1)(ב)(4) במקום '21' יבוא '28'. מי בעד? מי נגד? תשעה. לא עבר.

בסעיף (ב1)(2) אחרי 'בהודעה נפרדת' יבוא 'שתימסר במקביל להודעת הנבצרות'. מי בעד? שישה. מי נגד? תשעה. מי נמנע?

בסעיף (ב1)(2), אחרי 'וליושב ראש הכנסת' יבוא 'וליושבי ראש כל סיעות הכנסת'. מי בעד?

מי נגד?

הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. סעיף (ב1)(3) יימחק. מי בעד?

מי נגד? תשעה. לא עבר. הצבעה בעד, 7 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף (ב1)(3) בסופו יבוא 'החלטת ועדת הכנסת טעונה אישור הצבעה במליאת הכנסת של 80 חברי הכנסת'.

שבעה.

סליחה, אני בעד. החשבנו אותך. הצבעה בעד,

הצעה להוסיף סעיף 'מעמד ועדת הכנסת. מקבלת הודעת הממשלה, כאמור בסעיף (ב1)(ב)(2), לא תוכל ועדת הכנסת לשנות את הרכב חבריה'. מי בעד? שבעה.

תשעה.

הצבעה בעד, 7 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

הוספת סעיף. בכל מקום בהצעת החוק בו ייכתב כי תנאים בעניין חוות דעת ייקבעו על ידי ועדת הכנסת ייכתב כללים שייקבעו על ידי נשיא בית המשפט העליון. מי בעד? שבעה. מי נגד? תשעה.

הצבעה בעד, 7 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. עוד הוספת סעיף להצעת החוק. הבהרה מחייבת,

בין נבצרות מטעמי בריאות לבין נבצרות בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית.

שבעה. מי נגד? תשעה.

הצבעה בעד, 7 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. עוד הוספת סעיף. הגנה על הפרדת רשויות. חוק זה לא יגביל את כוחו של בית המשפט העליון להכריז על נבצרות ראש הממשלה ועל בסיס כל עילה.

מי בעד? שבעה. מי נגד?

עוד הוספת סעיף. סייג לתוקף התיקון. חוק זה אחרי קבלת התיקונים המוצעים ייכנס לתוקפו לאחר שיושבע לכהונה ראש ממשלה שאינו נאשם במשפט פלילי מתנהל. מי בעד? שבעה. מי נגד? שמונה.

הצבעה בעד, 7 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

חוק זה לאחר קבלת התיקונים המוצעים ייכנס לתוקפו לאחר מינוי ועדת חקירה ממלכתית בעניין אלימות משטרתית ושיטור יתר על רקע גזעני ופרסום מסקנותיה. מי בעד? שבעה.

שמונה.

על חודו של קול. אתם קרובים. קשוח. עוד הצעה להוסיף - - - התחלנו את היום ב - - - אין ועדת חוקה עכשיו?

התחלנו את היום במצב אחר לגמרי, אתה זוכר? התחלנו מארבע ואנחנו כבר שבע, חכה. הלילה עוד ארוך. הוועדה שלי תמיד מקופחת, היא תמיד בעדיפות שנייה. סייג לתוקף התיקון, חוק זה לאחר התיקונים המוצעים יחול מיד לאחר ביטול חוק הלאום. עלינו בשלושה קולות תוך כמה שעות. מי בעד?

מי נגד?

מה זה היה, אופיר? עצור הכול. תחזור על ההסתייגות. לא חוזרים. יש לך דף, תקראי. אני לא הצבעתי, נכון? הצבעת.

היה שבעה. אל תפחדי,

שמנו שם - - - סייג לתוקף התיקון. חוק זה לאחר התיקונים המוצעים יחול מיד לאחר ביטול חוק התכנון והבנייה, תיקון 116. מי בעד? שבעה. מי נגד? שמונה. לא עבר. הצבעה בעד, 7 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. סייג לתוקף התיקון. חוק זה לאחר התיקונים המוצעים יחול מיד לאחר הענקת שוויון מלא לכלל אזרחי המדינה. מי בעד? חמישה. מי נגד? איך חמישה? מי נרדם? יש כאלה שמפחדים משוויון מלא, מה לעשות? שמונה. לא עבר. הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

העלאת שכר המינימום ל-45 שקלים חדשים לשעה.

מי בעד? שבעה. מי נגד?

הצבעה בעד, 7 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

שלא יירשם בפרוטוקול שאורית בעד העלאת שכר מינימום. חוק זה לאחר התיקונים המוצעים יחול מיד לאחר הקמת תכנית לאומית למלחמה בעוני. מי בעד? מה אתכן? אורית, על זה גם את לא מצביעה? מה על זה עכשיו? אנחנו לא שומעים טוב.

מי נגד? לא, הוא משתעשע, אופיר ממציא הסתייגויות פשוט. אנחנו יכולים למחוק את כולן, רק תבקשו. אנחנו לא שומעים טוב. שבעה.

הצבעה בעד,

7 נמנעים, אין לא אושר. חברת הכנסת רצתה רביזיה על הכול. עאידה, ביקשת רביזיה על כל ההסתייגויות?

רביזיה על כל ההסתייגויות, אוקיי. ההסתייגויות של רע"מ. מנסור, מה נשמע? אני קיבלתי תלונה מקודם שלא הסברתי שאפשר גם לנמק את הכול ביחד וגם אחד אחד. אז אני מדגיש, זה תלוי במסתייג, אם הוא רוצה לנמק ביחד או נימוק והצבעה. ואם הוא רוצה להיות סחבק זה כולם ביחד. להחלטתך. הוא יכול גם להוריד את הכול, לא? כן, יש אפשרות שלישית, בכלל להוריד את ההסתייגויות, שזה הבית מאוד אוהב. מנסור, קח את המיקרופון, לא שומעים אותך. 26 זה יקו"ק, אחי, אז אתה יכול להוריד אותן. אני אנמק את הכול ביחד בשני משפטים. אני חושב שהחוק הזה מתחבר לעוד חוקים רבים, חלקם בתהליך חקיקה וחלקם ממתינים בתור, שבאים להסדיר מחדש את כללי המשחק, יחסי הכוחות, את האופי המשטרי בישראל, דמוקרטי וכמה הוא דמוקרטי, טוטליטרי, כמה הוא טוטליטרי, וניסיון לבצר גישה חדשה, התנהלות חדשה במערכת הפוליטית. יש כאן הבעת אי אמון במערכות המשפט, אם זה בתי המשפט, אם זה ייעוץ משפטי. מה שעבד עד עכשיו כנראה שלא יעבוד להבא, מצער מאוד שיש צד שמנסה לכפות כללי משחק לבדו ומה שהוא רואה לנכון אז הוא יעשה ויש לו את הכוח הפרלמנטרי לעשות את זה. מן הראוי היה לעשות את המהלכים האלו מלכתחילה בהידברות במטרה להגיע להסכמה. אנחנו כל הזמן מדברים על הידברות, אבל ברור שיש עמדה כזאת שאפשר לדבר ולדבר ולדבר, לא במטרה להגיע להסכמה, אלא במטרה להגיד הנה, ניהלנו משא ומתן וניסינו להתפשר, אבל כל אחד מלכתחילה קבע לעצמו מה הן המטרות שהוא רוצה להגיע. לכאורה כל אחד משוכנע שמה שהוא עושה זה לטובתו או לטובת הכלל, מהר מאוד נגלה ויגלה כל צד שמה שהוא עושה זה הערכת מצב רגעית ומהר מאוד הוא יגלה שההתנהלות הזאת מערערת את היסודות או מביאה אותנו לא רק לאי יציבות פוליטית שחווינו בשלוש-ארבע השנים האחרונות, אלא ביציבות פוליטית וחברתית וציבורית ואנחנו רואים את זה. מאות אלפים כל שבוע יוצאים ומפגינים ואני חושב שאי אפשר לחזור לנקודת ההתחלה. גם מה שהיה לא יצליח לנהל את המערכת מחדש, אפילו אם חוזרים למצב הראשוני וגם מה שייווצר או התוצר הסופי של המהלכים האלה לא יביא ליציבות ולהתנהלות תקינה גם פוליטית, גם ציבורית וגם משטרית. לכן אני חושב, שוב, שחייבים לקחת פסק זמן, אנחנו לקראת פגרה, מציע שכל אחד ייקח את התקופה הזאת שיש בה חגים גם, יש בה את הרמדאן, את פסח וגם את הפסחא לעדה הנוצרית, שיחשוב איך אפשר להתייחס לסוגיות האלה ולעתיד באופן כללי ואיך אנחנו רוצים ליצור מרקם פוליטי וציבורי וחברתי חדש שיאפשר לנו להתקיים בשלום ולהפיק את המרב מהעשייה הציבורית. אני חושב שהגישה הזאת היא הגישה הנכונה וזאת בעצם שהופכת את המשבר הזה להזדמנות שתשרת את כולנו לעשרות שנים ולא רק לצורך מטרות מוגדרות ספציפיות של התקופה או הקדנציה הזאת. מה שיהיה אחר כך אי אפשר לדעת מה יהיה, אפילו בעוד ארבע שנים, בבחירות הבאות, ואז כל צד יתחיל לשחק בכללי המשחק האלה, הדמוקרטיים, וייצור לעצמו כל פעם משטר מחדש עד שמישהו ישבור את הכלים עד הסוף ונאבד בכלל את היסודות של הדמוקרטיה, אפילו הפורמלית. אם הייתה נכונות להידבר,

אז גם לוח הזמנים יכול היה להשתנות. עמית, תקשיב לעומק של הדברים. עוד פעם הם אמרו והם אמרו, תקשיב לעומק. לא להפריע לו, בבקשה.

רק חבר הכנסת הלוי, זו בדיוק הקומה שצריך להעמיק אליה. יש פה דברים עם עומק, אני מציעה להקשיב.

התהליך הזה התחיל אפילו לפני הקמת הממשלה, אנחנו עדיין זוכרים את החוקים שהובאו לכנסת לפני הקמת הממשלה, בעצם שהם היו חלק מתהליך הקמת הממשלה. תאמין לי, אם הקואליציה הייתה מלכתחילה מניחה על השולחן רעיונות לדיון בלי לבוא עם רפורמה מגובשת עם כיוונים סופיים אף אחד לא היה יכול לסרב לשבת ולדבר ולדון בנושאים האלה. אתה יודע גם מה,

שמלכתחילה היוזם תמיד ירוויח מהיוזמה הזאת, כי, אמרתי את זה, מה שהיה לא יחזור, אי אפשר להחזיר, אנחנו לא נחזור לנקודת האפס בתהליך הזה. שוב, כמובן אפשר להתייחס ספציפית לחוק ולהסתייגויות עצמן, אבל אני מסתפק בהערה הכללית הזאת ומקווה שניקח פסק זמן, נצא לפגרה, נחשוב, כל אחד יחשוב עם מה הוא יכול לחיות בהקשר הרחב של כל מה שמוצע על השולחן ואז נחזור לנהל שיח כן וחיובי ברצון להגיע להסכמות. תודה רבה. תודה. תודה, מנסור. אנחנו נצביע הסתייגות הסתייגות? הסתייגות ראשונה. הוספת סעיף מטרה. אנחנו רואים את זה בהסתייגות השנייה, מטרת הצעת החוק היא מניעת ביקורת שיפוטית.

רק שתדע שזו לא המטרה, זה לא נכון.

אנחנו בסוף נעשה רביזיה? בסוף תגיד, כן. לא עבר.

הסתייגות מספר 3, מטרת הצעת חוק זו היא למלט את ראש הממשלה ממשפטו. מי בעד? שבעה. מי נגד? שמונה נגד. מי נמנע?

הצבעה בעד, 7 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

מטרת הצעת חוק זו היא להסיר את החשש מנבצרות של ראש הממשלה. מי בעד? שבעה.

שמונה.

מטרת הצעת חוק זו היא לאסור באופן מוחלט את האפשרות להוציא את ראש הממשלה לנבצרות.

מי נגד? שמונה. לא עבר. הצבעה בעד, 7 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

מטרת הצעת חוק זו היא להשאיר את ראש הממשלה כראש הממשלה לנצח.

שישה. מי נגד? שמונה. לא עבר.

כששומעים את האמת מהדהדת ככה. בסעיף 16(ב1) פסקה (1) תימחק. מי בעד? שבעה. מי נגד?

הצבעה בעד, 7 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

בסעיף (ב1) במקום פסקה (1) המוצעת יבוא 'נבצרות ראש הממשלה כאמור בסעיף קטן (ב) וסיומה של נבצרות כאמור יהיה על פי רוב רגיל של חברי הכנסת'. מי בעד? מי נגד? שמונה.

בסעיף (ב1) פסקה (2) תימחק.

מי נגד? שמונה. לא עבר. הצבעה בעד, 7 נגד,

על כך שהוא בכלל חלק מצבר החקיקה וההליכים

שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת, אין ספק שגם החוק הזה הוא חלק ממארג מושחת ומארג אנטי דמוקרטי שיפגע קשות ביסודותיה של מדינת ישראל. אני רוצה לקחת שני דברים עיקריים שנאמרו שם, גם על ידי היועץ המשפטי של הממשלה,

בניגוד לפרסומים שהיו והכול וזה הוא בא ואמר את זה בצורה נורא נורא ברורה,

אמרתי לעצמי, אז למה כל החוק הזה, מה קרה?

כולל ינון שיושב איתנו ושאר חברי הכנסת

בריאותיות או נפשיות שיכולות לעלות לכדי נבצרות. אז דיברתי על פרנויה, זה יכול להיות גם

אבל כן הולך היום ללשכת גיוס כדי להצטלם כמו בצפון קוריאה, יחד עם החיילים. אני חושבת שמדובר פה על עיוורון קשה מאוד של המציאות. אולי זה בוחן מציאות בכלל הבעיה,

והסימפטום הנוסף שאני רואה בימים האחרונים זה את ידיו

ועוד איך, לחוסנה של הדמוקרטיה של מדינת ישראל. אהה.

עכשיו את בנימין נתניהו בכיסאו לשנים רבות כמו בכל מדינה דיקטטורית, האם אני - - - אם אני שומר על החוק כשבית משפט מנסה לפעול בניגוד לחוק, כן,

אנחנו אנשי חוק ולא ניתן לבית משפט לפעול בניגוד

מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית וזה כולל - - - מי אמר? לא, לא, לא, איפה זה כתוב בחוק? איפה זה כתוב, חופש הביטוי? זה התוכן. תראה לי. זה לא צריך להיות

הקשבתי

שעשיתם השחרה לחוק יסוד: כבוד האדם ומי קיבל אותו ואיך קיבלו אותו וכל מה שהיה שם. דבר שני, הרי שוב גם במקרה הזה אין לנו מחלוקת שמי שנתן

אני אומרת - - - תוסיף לה דקה בשבילי, אופיר. אני חושבת,

שהחוק הזה הוא כל כך פרסונלי זה הדבר החמור בעניין. הוא חוק שבא להבהיר את מה שבעיניי היה ברור מאליו. אני אומר את זה, זה

אני לא זוכר שהבאתי הוראת שעה לכנסת הזאת.

כלל - - - לא, הנה, אמרו כאן חברי כנסת מהמפלגה שלך,

הודו שמדובר בחוק פרסונלי ולכן אסור לתת לדברים האלה

יקורת שיפוטית על מינויי שרים ובייחוד במקרים של מינויים

שישה. מי נגד? תשעה.

בחוק יסוד:

ארבעה. מי נגד?

אני מתקן, שישה בעד. לא

לא עבר. הצבעה בעד, 6 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

עניין איזה רופא או כל רופא?

בסעיף (ב1)(ב)(א) לאחר המילה 'נפשית' יבוא 'מכל סיבה שהיא'. מי בעד?

הצבעה בעד, 5 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. בסעיף (ב1)(ב)(ב)(4) במקום '80 חברי כנסת' יבוא '61 חברי כנסת'. מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא עברה. הצבעה בעד, 5 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

סיימנו? בשבע ו-50

אתם לא עובדים למען הציבור, אתם פוגעים באמון הציבור ולא במקרה מאות אלפי אזרחים יוצאים לרחובות שבוע אחרי שבוע כבר 11 שבועות ברציפות והמחאה הולכת ומתעצמת.

מי בעד הרביזיה?

הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

הסתייגות 3, מי בעד

תשעה.

הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים,

שניים.

הסתייגות מספר 38, מי בעד? איזה מספר? 38. ארבעה. מי נגד?

תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. הסתייגות מספר 39, מי בעד הרביזיה?

הסתייגות מספר 40, מי בעד הרביזיה? ארבעה.

תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. הסתייגות מספר 41, מי בעד הרביזיה? שלושה. מי נגד? תשעה.

נמנע? הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. הסתייגות מספר 42, מי בעד הרביזיה? ארבעה.

הרביזיה הוסרה. הצבעה

הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. הסתייגות מספר 47, מי בעד? ארבעה. מי נגד? תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד,

אני מסיר את 64. בקרוב נסיר גם את הקואליציה של 64. 64 הצבענו.

הוא מזכיר את שלמה קרעי עם הגימטריות.

בגימטריה זו מחמאה.

מי נגד?

הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 3 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 66, מי בעד? ארבעה. מי נגד?

86, מי בעד?

מי נגד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 87, מי בעד? ארבעה. מי נגד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

מי נגד?

הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד,

94, מי בעד?

בעד. שלושה, בסדר. מי נגד?

הרביזיה הוסרה.

3 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. למה אתה לא שואל מי נמנע? 95, מי בעד?

הצבעה לא אושר. 105, מי בעד?

תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 106, מי בעד? ארבעה. מי נגד?

הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 107, מי בעד? ארבעה. נגד?

הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא

הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 118, מי בעד? ארבעה.

תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 119, מי בעד? ארבעה. מי נגד? תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 120, מי בעד?

מי נגד?

הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. אדוני היושב ראש, רק

אתה חושב שמישהו רואה את ערוץ הכנסת? תיכף יסתלבטו עלינו.

ארבעה. מי נגד? תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 122, מי בעד?

תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 123, מי בעד?

מי נגד? תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

ארבעה. מי נגד? תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

מי נגד?

הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

ארבעה.

תשעה. הרביזיה הוסרה.

בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 126, מי בעד? ארבעה. מי נגד?

הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 127, מי בעד?

מי נגד? תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר. 128, מי בעד?

מי נגד? תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים,

129, מי בעד?

שמונה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר. 130, מי בעד? ארבעה.

תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין לא אושר.

ארבעה. מי נגד? תשעה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 4 נגד, 9 נמנעים, אין

לא חושדת,

בחנוך דב מלביצקי שהוא לא רוצה בטובת המדינה,

אני חושבת ששנינו רוצים את טובת המדינה ואני שואלת את עצמי רגע,

אתם חלק מקואליציה רצינית,

הכי מפריע לי, כשאני באמת מסתכלת על האנשים שיושבים פה בשולחן ואני אומרת

בטח שהוא, גם יוסף טייב. תאמין לי שאני קולטת את כל השמות וגם את המימיקות וגם את האנשים וגם את הסגנון ואני יודעת שזה אנשים טובים, אבל לא יכול להיות שאתם לא קולטים שהאדמה פה רועדת.

סליחה שלא הזכרתי את שמך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך. לא,

עאידה, אני אגיד לך למה, אני רציתי שתרגישי מה שלימור סון הר מלך מקודם הרגישה,

עכשיו את מזדהה איתה. אני אזכיר לך שגם אותי היא לא הזכירה. אתה זוכר שגם אותי היא

אין מה לעשות, יושבים שעות ובאיזה שהוא שלב אנחנו מתחילים גם להתבדח וגם לצחוק וזה לא מצחיק, בכלל לא מצחיק. אנחנו מצביעים ואנחנו מנסים להכין חוק ואנחנו מביאים הסתייגויות ואנחנו משתתפים בדיונים כי ברצוננו להגיש הצעת חוק שתהיה כמה שאפשר, גם לא פרסונלית וגם לא

חנוך, אתה חדש. תייצר איזה שהוא משבר לחפות על העמדה

כן, ככה זה עובד. מייצרים משהו. מה שאני אגיד,

כי אני שומע את זה כמה פעמים

אוקיי.

מי בעד הרביזיה על ההסתייגות השנייה?

סיעת רע"מ לא נוכחים, ההסתייגויות מוסרות. לא ההסתייגויות, הרביזיה. הרביזיה, סליחה. עכשיו אנחנו עוברים לרביזיות של סיעת העבודה.

כן, להצבעה.

מי בעד הרביזיה?

מי נגד?

הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. 2, מי בעד? מי נגד? לא התקבלה.

6, מי בעד? מי נגד? לא התקבלה. הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר.

מי נגד? לא התקבלה. הצבעה בעד, 6 נגד, 7

13, מי בעד?

לא התקבלה. הצבעה בעד, 6 נגד, 7 נמנעים, אין לא אושר. 14, מי בעד? מי נגד? לא

מי נגד? שמונה. הרביזיה הוסרה. הצבעה בעד, 6 נגד, 8 נמנעים, אין לא אושר.

תהיה בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית בלבד ותוכרז באחד משני אלה בלבד, (א), אם הודיע לממשלה וליושב ראש הכנסת כי נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית.

א את תפקידו בשל אי מסוגלות פיזית או נפשית ראש הממשלה יכנס את הממשלה לעניין זה לבקשת 60% מחברי הממשלה בתוך שלושה ימים מהגשת הבקשה או במועד מאוחר יותר אם התבקש לכך

לא כונסה הממשלה כאמור בתוך שלושה ימים מהגשת הבקשה כאמור יכנס מזכיר הממשלה את הממשלה באופן מיידי וממלא מקום ראש הממשלה ינהל את הישיבה וסעיף קטן (ג) יחול בשינויים המחויבים. (2), החלטת הממשלה תעמוד בתוקפה למשך שלושה ימים ותובא לאישור ועדת הכנסת, ועדת הכנסת תאשר את החלטת הממשלה ברוב של שני שלישים מחבריה, ואם החלטת הממשלה ניתנה מטעמי בריאות תהיה החלטת ועדת הכנסת גם על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה ועדת הכנסת. אם אישרה ועדת הכנסת את החלטת הממשלה היא תהיה רשאית לקבוע תקופת נבצרות לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים מיום החלטתה. פסקה (3), לא הגיש ראש הממשלה חוות דעת רפואית בהתאם לכללים שקבעה ועדת הכנסת יראו אותו כאילו הכריז על נבצרות לפי פסקת משנה (א). תקופת הנבצרות לא תעלה על שבעה ימים. בעצם עד הסוף הקראתם את זה. הקראנו גם אתמול. אז בסדר, אתה יכול להצביע. אם כך, מי בעד אישור הצעת חוק - - - אנחנו רוצים התייעצות סיעתית. בבקשה. שמונה 55. תודה. (הישיבה נפסקה בשעה 20:00 ונתחדשה בשעה 20:55.) חברים, אני מחדש את הדיון. אני רק רוצה להגיד שהחוק שאנחנו מעבירים היום הוא חוק חשוב, צודק, שומר על הדמוקרטיה הישראלית - - - לא, אופיר, אנחנו פה לא ב-1984. תירגעו. שומר מפני הפיכה שיפוטית.

שחס וחלילה הוא לא יקיים הסכם ניגוד עניינים. שלא יהיה מצב, לא עכשיו ולא בעתיד, שבו יחליט איזה שהוא פקיד שלא מוצא חן בעיניו - - שלא בעתיד איכשהו בטעות לא נחליף את נתניהו. - - הבחירה של אזרחי מדינת ישראל. זה חוק חשוב לדמוקרטיה הישראלית. טוב, די, די, די, די, אופיר. זה בלתי נסבל. מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית כפי שהוקראה?

אם כך החוק אושר ויועבר למליאת הכנסת לאישור לקריאה שנייה ושלישית.